דברי הכנסת חוברת ה' ישיבה רע"ח הישיבה המאתיים-ושבעים-ושמונה של הכנסת העשרים יום רביעי, ד' בכסלו התשע"ח (22 בנובמבר 2017) ירושלים, הכנסת, שעה 11:00 תוכן עניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת מזכירת הכנסת

רבה, אדוני.

בבקשה, שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת מאיר כהן, כי הנושא של מרכז האלצהיימר נורא חשוב והעבודה שהם עושים היא עבודה גדולה מאוד. אני אקריא קודם כול את התשובה ואחר כך אולי אעיר כמה דברים. השאילתה מעלה סוגיה הנוגעת למוסדות גריאטריים, ומרכז האלצהיימר הוא דוגמה למוסד שחויב בתעריף ארנונה גבוה מהעלות שנשא בעבר. ברצוני לציין כי סוגיית הארנונה נמצאת בסמכותו של משרד הפנים והוא המוסמך לקבוע את תעריפי הארנונה וקבלת הפטור על פי הסיווגים השונים.

משרד הבריאות המליץ למשרד הפנים להקל בתשלומי הארנונה על המוסדות הסיעודיים, אשר במהותם מהווים מגורים למטופלים אולם פועלים תחת רישיון של בית חולים, והנושא נמצא עדיין בבחינה. ברצוני להוסיף כי סוגיה מעין זו הגיעה לפתחו של בית המשפט, וככל שתוכרע ייבחנו השלכותיה, כולל הסוגיה התקציבית, על המשמעויות השונות הכרוכות בכך. אני רוצה להעיר כאן שתי נקודות. אני ביקרתי שם פעם,

אני חושב שמזמן היה צריך לשנות את הסיווגים. אני לא יודע מי המוסמך, איזה גורם הוא המוסמך לקבוע, אם זה משרד הפנים, אבל אני הייתי חושב שזה לא נכון.

לעשות ועדה שגם אנחנו בתוכה, ואנחנו נעיר מה שיש לנו להגיד על הדברים, לא מספיק רק הפנים. האוצר, זה הדבר הראשון. דבר שני, אדוני, שאלת על האלצהיימר, וכפי שציינתי, זה מוסד חשוב, גדול, אני מאוד מעריך את פעולותיו, בתי חולים, למה משלמים ארנונה? זו שאלה לא קלה. למה בתי חולים, מה, זה ביזנס? אני לא רוצה להגיד לך מה הגירעונות שיש שם, אז זה לבד טעון איזה דיון רציני. למה בתי חולים בכלל משלמים ארנונה?

כפי שציינתי, אני צריך לחכות למה שיגידו בבית משפט, זו התשובה לשאלה הזאת, אבל אם שואלים אותי, אני בהחלט תומך שהם לא בית חולים. תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת מאיר כהן.

גם חברי הכנסת טלב אבו עראר ודב חנין ביקשו לשאול שאלה. אדוני השר, תודה רבה על תשובתך, ואדוני היושב-ראש. רק כדי לסבר את האוזן, זה מרכז לאלצהיימר, הוא אגב המרכז היחיד שמגיעים אליו חבר'ה צעירים והוא יודע לטפל בהם. העלו ארנונה מ-226,000 שקלים ל-5 מיליון שקלים, זאת אומרת שהארנונה תושת על החולים ובני המשפחות בערך של 2,600 שקלים בשנה, תוספת. אז אני מודה לך, אדוני. אני מאוד מקווה שאכן, ואני מאוד מבקש ממך לפנות אליהם,

כי אני חושב שהמשקל שלך ישנה את ההחלטה של עיריית רמת גן. תודה רבה, אדוני. אני אענה אחר כך. כן, בבקשה. תודה לחבר הכנסת מאיר כהן.

תודה, מכובדי היושב-ראש. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, כעשרה סטודנטים לרפואה סיימו ביאש ברומניה. הם קיבלו את תעודת הזכאות שלהם,

למשרד הבריאות כאן, כדי לאשר אותן. בינתיים הם התקבלו לקורס מגן לקראת הבחינה הממשלתית. נתנו להם מועד: אם עד מחר הם לא יציגו תעודות מאושרות על די משרד הבריאות, יבוטל הקורס.

האם כבודו יוכל לזרז את העניין עוד היום, כדי לא לבטל את הקורס של הסטודנטים הללו.

תודה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, ואחריו תשובת השר. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, בעיתון ידיעות אחרונות מתפרסמות בימים האחרונים כתבות קשות על מצבם של חדרי המיון בבתי החולים. מדברים על המתנה של שעות, על אנשים שאפילו לא יכולים לשכב במיטות, יושבים על כיסאות פלסטיק, צוות רפואי שמלא רצון טוב אבל לא עומד בעומס הבלתי אפשרי שמתרחש בחדרי המיון. אדוני השר, זה מצבה של מערכת הבריאות אחרי שהרבה הרבה שנים היא עברה דיאטה תקציבית רצחנית, כמו בסיפור העצוב על הגמל הזה שכבר כמעט הרגילו אותו לא לאכול ולא לשתות, אבל ברגע האחרון לפני שהוא כבר לגמרי התרגל,

השאלה הזאת היא שאלה גורלית כרגע, כשמתחיל הדיון על תקציב המדינה לשנה הבאה: האם משרד הבריאות מתכוון להיאבק על העלאה דרמטית של תקציב הבריאות כדי להתמודד עם המגמה הזאת של הפחתת ההוצאות הציבוריות לבריאות ועליית ההוצאות הפרטיות, וכדי להתמודד עם התופעה הנוראה הזאת של העומסים הקשים, האיומים, בבתי החולים ובמערכת הבריאות הציבורית? תודה. בבקשה, אדוני שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת מאיר כהן, בהחלט, אני רק אזכור, אני אפנה מייד, אפילו עוד היום, אני אפנה אליהם. אני חושב שזה נכון לעשות, שהם לא בית חולים, הם לא בתי חולים. זו עמדתי. יש פרוטוקול שאמרתי את זה, כאן. אבל בכל זאת, כדי להיות בטוח אני גם אפנה בכתב.

אני לא בטוח שאני יכול לסדר את זה עוד היום כי זה לא פרוצדורה שאתה אומר לי: תכתוב מכתב. אם להיות רציני, אני לא בטוח שאני יכול לעשות את זה, אבל דבר אחד אני כן אעשה: אני אבקש לבדוק מה הסיפור הזה, אם יש איזה דבר שאני יכול לעשות. דב חנין, עם כל הכבוד, אדוני, עם העיתון של אתמול עוטפים דגים. אתה הקראת את השאילתה שלך מהעיתון של אתמול. גם של היום, אגב.

היום יש נתונים אחרים שם, כך שמעתי, לא קראתי. אתמול קראתי, היום לא קראתי, רק שמעתי שיש שם שינוי גדול בעדכון. אני יכול להגיד לך דבר אחד. אנחנו בעוד שבועיים-שלושה מציגים בכנס של משרד הבריאות. אנחנו עושים כל שנה דירוג בכמה מקצועות, בודקים את כל בתי החולים, עשינו גם את חדרי המיון ויש לנו מסקנות. יש דוח היום בידיעות, מאמר בידיעות. שיש?

אני אמרתי לך שלא קראתי והוא אומר שיש, אבל לך אני אומר: יש.

וזה בשוני והבדל עצום מאתמול, ממה שכתוב. זה היה פעם וזה השתפר הרבה במשך השנה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים. אנחנו נביא את הנתונים בכנס בעוד שבועיים-שלושה. אני לא זוכר מתי הכנס, נביא בדיוק את כל הפרטים. מה שעשינו, נדמה לי שזה לא רק מיון, שיש עוד כמה מקצועות. כל שנה בוחרים כמה מקצועות ועושים דירוג וסקר.

תודה לשר הבריאות, חבר הכנסת יעקב ליצמן, על תשובתו. אני מזמין את שר החקלאות ופיתוח הכפר חבר הכנסת אורי אריאל לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 405 מאת חברת הכנסת יעל גרמן. הנושא: התפרצות כלבת בגלבוע. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. נכבדי השר, לאחרונה, כידוע לך, התגלו מקרים רבים, עשרות מקרים, של כלבת במועצה האזורית גלבוע. באזור חיים כ-10,000 תנים, שמהווים מקור להדבקת בעלי חיים, וקיימת סכנה ממשית להתפשטות המחלה. נדרשת פעולה מיידית ומרוכזת למיגורה. ברצוני לשאול אותך: 1. מדוע התפרצה המחלה באזור בתקופה הזאת? מדוע דווקא שם? 2. מה נעשה לשם מיגורה המיידי? תודה, אדוני היושב-ראש, תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. לאחרונה התגלו מקרים רבים של כלבת במועצה אזורית גלבוע וכן חשש בעמק המעיינות, הוא עמק בית שאן. באזור חיים כ-10,000 תנים המהווים מקור להדבקת בעלי החיים, וקיימת סכנה להתפשטות המחלה. נדרשת פעולה מיידית ומרוכזת למיגורה. מדוע התפרצה המחלה? מקור התפרצות המחלה נובע מחדירות מתמידות של נגיף הכלבת על ידי חיות בר, ובעיקר תנים, בחלקם הגדול מעבר לגבולות של מדינת ישראל, גם בצפון וגם במזרח, רגע, אבל זו תחילת התשובה.

מדי שנה מתבצע פיזור של פיתיונות חיסון אוראלי לטורפי בר נגד מחלת הכלבת. הפיזור מתבצע במיוחד באזורים הסמוכים לאזור הגבול וגם באזורים נוספים, שמניסיון יש בהם חשש לכלבת. היקף הפיזור וכמות הפיתיונות שפוזרו בשנים שעברו מנעו את התפרצות המחלה בטורפי הבר בישראל. הפיזור הוא עונתי: מתחיל בחודש אוקטובר ונגמר בסוף חודש מרס. אלה החודשים שבהם הטמפרטורות מאפשרות את פיזור הפיתיונות, המכילים תרכיב. בשנים 2016 2017 פוזרו הפיתיונות באותו אופן ובאותו היקף. אין ירידה בפעילות שלנו בתחום הזה. הממצאים מעידים כי המחלה התפרצה בעיקר בקרב אוכלוסיית תנים צעירים אשר נולדו לאחר פיזור הפיתיונות, באביב 2017. כראיה לכך, מאות תנים בוגרים אשר נדגמו באזור ההתפרצות, לא אובחן בהם נגיף הכלבת. נוסף על כך, ההתפרצות נגרמת על ידי הסתעפות של נגיף הכלבת, שהיא אלימה במיוחד כלפי תנים וכלבים, כלומר כמות חלקי הנגיף הנדרשת להדבקה היא קטנה מאוד. חשוב לזכור שמדינת ישראל מוקפת במדינות אשר בהן המחלה אינה זוכה לטיפול מספק ומניעה מצד השלטונות. מדובר גם על חיות הבית וגם על חיות הבר. אומנם מדינת ישראל זוכה לשיתוף פעולה עם חלק מהמדינות הללו, אך הוא מצומצם בהיקפו וממוקד רק באזורים הסמוכים לגבול. מה נעשה לשם מיגורה המיידי של הכלבת? השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, בשיתוף רשות הטבע והגנים, פועלים באופן מתמיד למיגור מחלת הכלבת בכל המישורים. השירותים הווטרינריים משקיעים מדי שנה משאבים כספיים ניכרים, כ-6 מיליון ש"ח לשנה, לפעולות למניעתה ולהתפשטותה של מחלת הכלבת. בנוסף, במדינת ישראל, בשונה מהמדינות השכנות, קיימת חובת חיסון שנתית נגד כלבת, וכל כלב מגיל שלושה חודשים חייב להיות מסומן ומחוסן ורשום במאגר הלאומי. במדינת ישראל קיימת מערכת אבחון ושליטה, מעבדת כלבת, שמעניקה לאזרחי מדינת ישראל שירותי אבחון ללא תשלום. המכון הווטרינרי במשרד החקלאות, המפעיל את המעבדה, עורך מחקר ופיתוח למחלת הכלבת בשיתוף עם מכונים מובילים בעולם, בארצות הברית ובאירופה. מעבדת הכלבת אף הוכרה בשנה האחרונה כמרכז ייחוס של ארגון בריאות בעלי החיים הבין-לאומי, שזה הישג כמובן לחוקרים ולעובדים שלנו שם, ואני מודה להם על עבודתם הברוכה. מדי עונה מתבצע פיזור שנתי של חיסון אוראלי המפוזר מן האוויר הנקרא פיתיון, ומכיל תרכיב חיסון המיועד לחיות בר, כגון תנים ושועלים. בתחילת נובמבר 2017 התחלנו בפיזור הפיתיונות עבור השנה. עקב חריפות התפרצות המחלה, הוכפל מספר הפיתיונות לקילומטר מרובע, פשוט הגדלנו את הכמויות באזור ההתפרצות וסביבתה.

בשיתוף רשות הטבע והגנים, יפזרו את הפיתיונות בצפיפות גדולה יותר באזור ההתפרצות.

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות נוקטים פעולות נוספות למיגור המחלה באזור ההתפרצות, כגון הגברת חיסונים לכלבי בית, ומתן חיסוני דחף לכלבים מחוסנים: בדרך כלל צריך לחסן פעם בשנתיים,

שיש חשש, אנחנו לא מחכים לתום השנתיים אלא על חשבון המשרד אנחנו מחסנים את כל החיות המחמד והבית, חיסון ועיקור חתולים, וכן הסברה והעלאת מודעות בקרב הציבור למניעת מגע של בני אדם בחיות בר וחיסון חיות בית. הבוקר מתקיימת ישיבה אצל מנכ"ל המשרד יחד עם מנכ"ל רשות הטבע והגנים, עם כל הצוותים המקצועיים, וכן עם יושב-ראש ונציגי ארגון הווטרינרים הרשותיים. לנוכח מקרי הכלבת, משרד החקלאות יוצא בשורה של צעדים להגנה על בעלי החיים ובני אדם. בין הפעולות: חיסון ועיקור חתולי רחוב: המשרד והמועצה האזורית גלבוע יחסנו את חתולי הרחוב והבית באזורים החשודים הנגועים. משרד החקלאות, בשיתוף עם הרופאים הווטרינריים הרשותיים, משיק מבצע חיסון ממוקד עבור כלבי בית באזור הגלבוע, הנמצא באזור סיכון. החיסונים הללו ימנעו הידבקויות נוספות של כלבים וחשיפה נוספת של בני אדם לכלבים שאינם מחוסנים, ועלולים להיות חשופים למחלה. בהתאם למספר הכלבים המחוסנים, ייקבע הצורך ביום חיסונים נוסף, תגבור חיסונים לחיות בר למניעת המחלה, חידוד המסרים עבור כלל הציבור: מפגשים, ויהיו ימי עיון להסברת הנושא. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. תודה לשר. חברת הכנסת יעל גרמן, שאלה נוספת. כמו כן, חברי הכנסת יוסף עטאונה וטלב אבו עראר. תודה רבה לך. באמת תשובה מאוד מפורטת, וקיבלתי תשובה לחלק השני של השאלה שלי, מה נעשה. אני מבינה שנעשה הרבה, אבל כרגע ניגש אליי חברי חבר הכנסת אלעזר שטרן, ואמר שגם בעמק יזרעאל, אתה ציינת את עמק המעיינות אבל גם בעמק יזרעאל, יש אותה תופעה. אני לא קיבלתי תשובה על השאלה הראשונה: מדוע דווקא, אתה אמרת שפיזרתם אותה כמות של פיתיונות עם חיסונים מן האוויר ב-2016 וב-2017, אבל משהו כנראה לא נעשה כמו שצריך או משהו קרה, ולהערכתי כן צריך לבדוק את זה, כי אחרת אין הסבר להתפרצות הזאת. ובהערת שוליים, הייתי רוצה שאתה או שר הבריאות יענו לי: מה שלום כל אותם אנשים שהותקפו, ילדים ובני נוער שהותקפו וננשכו וטופלו, הייתי רוצה לדעת ששלומם טוב. תודה, גברתי. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר.

למרות החלטה של הדרג המקצועי בראשות הבדואים לחבר סוף-סוף את הכפרים הלא-מוכרים למים, נודע לנו שאתמול, לאחר לחצים פוליטיים, החלטת לבטל את ההחלטה הזו. שאלתי: האם זה נכון? האם לא הגיע הזמן לתקן את העוול ההיסטורי בסוגיה זו?

תודה, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אחר כך נשמע את השר. תודה, מכובדי היושב-ראש. מכובדי השר, נוסף למה ששאל חברי חבר הכנסת יוסף עטאונה לגבי המים: התבשרנו לפני כמה ימים שכפרים בלתי מוכרים יחוברו למים, ואתמול או לפני יומיים אתה מודיע לתקשורת או בפייסבוק שלך שאתה חוזר בך מההחלטה הזאת. אני שואל: מי כאן מנהל את המדינה? האם עמותת רגבים, שאתה וחברך בצלאל סמוטריץ חברים בה, או מייצגים אותה כאן, היא מנהלת לנו את המדינה? הרי נכנעת, הופעל עליך לחץ מעמותת רגבים, שתפקידה לנשל לנו את הקרקע, לפנות את התושבים האזרחים הבדואים מאדמותיהם כדי ליישב במקומם תושבים אזרחים יהודים. האם כך המצב? אחרי שהתבשרנו אתה חוזר בך? אתה שר של רגבים או של כל ישראל?

תודה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. חברת הכנסת ענת ברקו, לא צריך להפריע כל הזמן. בבקשה, אדוני השר ישיב. תודה. ראשית לחברת הכנסת יעל גרמן: אנחנו לא יודעים, אנחנו משערים, וזה הבדל גדול, שיש פעילות פחות טובה אצל שכנינו, ואין לנו דרך באמת לבדוק.

היחסים לא מי יודע מה, אצל חלק יותר, ופחות. נדמה לנו, אנחנו מנסים לבדוק את זה, כי זה עניין הומני, הוא לא עניין פוליטי ואחר, אנחנו מנסים לבדוק כדי באמת, כפי שציינת, ואני מקבל את זה במאה אחוזים: צריך להבין מאיפה זה בא ואז יודעים יותר טוב איך לטפל ולא רק למנוע באופן כללי. הערת חבר הכנסת שטרן שזה הגיע לעמק יזרעאל היא נכונה, ויש גם איזשהן נגיעות בגליל התחתון. אנחנו ערים לזה ואנחנו מטפלים בכל המרחב. אנחנו לא מחכים שזה יתפרץ ואז נטפל. אנחנו מנסים בטבעת הראשונה הסמוכה לאזור, שזה הגלבוע בעיקר, וקצת בעמק המעיינות, ובעוטף שלהם גם לטפל, כמובן לא באותה רמת חירום, אבל לטפל, כי אנחנו חוששים שזה יזלוג לאזורים הללו. התנים לא מבחינים במועצות או באיזשהם גבולות, הם מסתובבים. אני מנצל את ההזדמנות הזאת להגיד משהו לציבור הרחב ולראשי המועצות. חלק מהגעת התנים, לא הכלבת אני מדגיש, תנים ודברים אחרים, לתוך היישובים נובע מזה שאין ניקיון, אין סניטציה, יש פחי זבל שהם חצי ריקים והחצי השני הוא בחוץ. זה מהווה אוכל. אנחנו זורקים כל כך הרבה אוכל ומים, שזה מהווה מקור משיכה.

אני לא מטיל אחריות על אף אחד, האחריות לטפל עכשיו היא עלינו, על המשרד. אנחנו מטפלים. אני רק מבקש מכולנו לעשות עוד מאמץ, בוודאי באזורים הללו, שהזבל שאנחנו זורקים יהיה בפחים ויהיה סגור כמו שצריך. לגבי הנפגעים, למיטב ידיעתי כולם בטוב. זה לא אומר שהם לא מטופלים, כי צריך לקבל זריקות ודברים כאלה, אבל זה למיטב ידיעתי. אני אבדוק ואני אתן לך תשובה אחרי זה, כי זה לא מוסמך במובן שבדקתי את זה. לגבי חבר הכנסת יוסף עטאונה, לא ממש קשור לעניין, אבל התרגלנו כבר שכל אחד עם מה שעל ליבו.

לא נסבול, ואנחנו נעשה את כל מה שהחוק מחייב כדי שלא תהיה בנייה בלתי חוקית. הסיפור של פעם, שהיה בו צדק מסוים, רק מסוים, של: אין לנו לאן ללכת כי אין מגרשים, אין פיתוח, אין מה, ואז מה אתם רוצים שנעשה, נגמר. אנחנו הולכים לשווק עוד השנה, כבר שיווקנו משהו כמו 3,000 יחידות, 3,000 מגרשים. אנחנו הולכים לשווק עוד השנה עוד כ-3,000, אנחנו הולכים בשנה הבאה לשווק, ב-2018, שזה עכשיו, בתחילת השנה, לא בסופה, עוד אלפי יחידות דיור. זה מפוזר בכל היישובים, ולכן לכל אזרח יש אפשרות לקבל מקום לבנייה בתוך היישובים המוכרים. זה מה שצריך לקרות. הוא שאל על מים. אני, אתה לא תפריע לי.

כי הרמקול אצלי, הוא שאל על מים, אני ארים את קולי ולא ישמעו אותך. אתה יודע את זה הרי, אבו עראר, למה לך? אני לא אתן לך להפריע לי, עם כל הכבוד.

אתה רוצה תשובה? תשב ותקשיב לתשובה, לא יעזור לך. אתה לא תפריע. זהו, עכשיו תקשיב. נושא המים. גם קודם סיפקו מים לכפרים הלא-מוכרים. אתם עוסקים בהסתה. אתם יודעים שסיפקו. נכון שהאספקה לא הייתה במיטבה, אבל אתם לא אומרים את זה. אתם מדברים כאילו לא היו מים. ועכשיו אתם, מנסים לסנוור את עיני הציבור. ואני אגיד את העובדות האמיתיות. גם קודם היו מים. נכון שהם באו משעון אחד, והיה ראיס אחד שחילק ועשה, מה שהוא רוצה, כי אתם אנשים לא אחראיים. והיו מים.

מה שהיה עכשיו, אתה לא אחראי, לא אנחנו. מה שהיה עכשיו זה שיש ניסיון להוציא את חלוקת המים מהראיס, שזה איש אחד שעושה בזה כבתוך שלו, הוא גובה, אדוני היושב-ראש, מחיר המים נניח הוא X, אז הוא, מבני משפחתו, מבני כפרו הוא גובה פי ארבעה, כי זה מקור הכנסה. הבעיה היא אצלכם בבית. תעשו סדר בבית. אז עכשיו נבדקת האפשרות לתת לכל אחד שעון שלו, הוא ישלם מול מקורות. אני לא אישרתי את זה, וממילא לא חזרתי בי. כל המהומות שאתם מנסים לעשות במקום לדאוג לבני עירכם לא יעזרו לכם. אנחנו מטפלים בהם יותר טוב מכם.

ואתם במקום לעזור מפריעים לנו כל הזמן. אבל זה לא יעזור לכם, כי אנחנו בונים פי עשרה, אנחנו פותחים יותר בתי ספר. הזדמנות טובה להגיד תודה למשרד החינוך ולמנכ"ל שבונה, 100 גני ילדים.

לא בגללכם הוא בונה את זה. בכפרים הלא-מוכרים הוא בונה 100 גני ילדים, כי זה מה שמתחייב וזה מה שסיכמנו איתו, והוא עושה את זה ועומד בזה בהצלחה. אני שמח. אני רוצה להגיד מילת חיזוק ועידוד לעמותת רגבים שעושה עבודה חשובה מאוד. היא לא משפיעה עליי יותר מכל אזרח אחר שפונה אליי, ופונים אליי רבים וטובים, גם בדואים, כולל אתמול, וגם אחרים. כולם אזרחים, כולם היו בניי, ואני דואג להם. ואני אמרתי לך כמה פעמים, ואתה כבר מצטט אותי ואומר שכל מה שמגיע לבדואים בדרום מגיע להם בזכות ולא בחסד. אני לא עושה טובה שאני נותן שירותים לאזרחים, זאת חובתי, זאת חובת המדינה

זאת חובת הממשלה. אנחנו נעשה חלוקה עבודה צודקת. אתה תמשיך לצעוק ואני אמשיך לעשות, וזה בסדר גמור, זאת נראית לי חלוקה הוגנת. אני לפחות בשלי אעמוד. אם אתה רוצה לדבר איתי בצורה שהיא מכבדת את שנינו ולהראות לי ליקויים, אז אתה יודע לעשות את זה, כי עובדה שעשית את זה בעבר. אם אתה רוצה לעשות תעמולה, אתה יכול להמשיך בדרכך. זה לא מפריע לנו לעבוד, כי אנחנו עובדים בכל מקרה, כולל הבוקר הזה. בעזרת השם בשבוע הבא, לא, השבוע, בעזרת השם, נניח אבן פינה לשכונה קטנה של מבנים לחיילים משוחררים כדי שלא יגורו בבנייה בלתי חוקית ושלא נהרוס להם את הבתים כשהם חוזרים מפעילות בצבא. זו בשורה גדולה. אני בטוח שאבו עראר, למרות שאתה שומע על זה פעם ראשונה, אתה בטח מברך על זה שאנחנו דואגים לחיילים. אתם הרי מעודדים את השירות, גם השירות הלאומי וגם השירות הצבאי. שירות בתנועה האסלאמית.

תודה. איפה זה?

לא, לא במולדה, נדמה לי באום-בטין.

רעיון מצוין. זה קורה יחד עם שר הביטחון והאוצר, אני אומר להם תודה. תודה רבה. תודה לשר החקלאות ופיתוח הכפר חבר הכנסת אורי אריאל. אני מזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן להשיב על שאילתה דחופה מס' 404, מאת חבר הכנסת יואל רזבוזוב.

היום benefit של יש עתיד יש לנו פה בשאילתות. כן, שאלה נוספת, אדוני? התשובות עכשיו?

אבל עכשיו יהיו שלוש תשובות של סגן שר הביטחון. יעקב פרי גם ביקש שאלה נוספת. החלטת הממשלה למיגון העורף, חבר הכנסת רזבוזוב יקרא את השאילתה,

כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, חבריי חברי הכנסת, למרות שעבודת המטה בעניין מיגון העורף הושלמה,

החלטת הממשלה מס' 2025, טרם יצאה אל הפועל, וישנם פערי מיגון קריטיים באזורים שונים במדינה. ברצוני לשאול: 1. כיצד מתקדמת התוכנית למיגון העורף שעליה החליטה הממשלה? 2. האם אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט בלילה?

תודה, אדוני. בבקשה, סגן שר הביטחון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החלטה מס' 2025 התקבלה בספטמבר 2014. החלטת הממשלה באמת קובעת למנות ועדה בראשות מנכ"ל משרד השיכון וראש רח"ל, יחד עם מעורבות של החשבת הכללית, הממונה על התקציבים וכו', והלב של ההחלטה, למצוא פתרונות איך אפשר למגן את כל היישובים שבהם אין מיגון. במילים פשוטות נאמר, דירות שבהן אין ממ"דים, דירות שנבנו לפני ההחלטה שכל דירה צריכה להיות עם ממ"ד. ב-1991. 1991,

ההחלטה הזאת, כפי שאתם יודעים, התקבלה, מייד לאחר מכן, לצערנו, לצערנו,

עם חבריי מיש עתיד אולי, הוחלט לפרק את הממשלה ולהכריז על בחירות. ממילא הוועדה הפסיקה לפעול. מאז התחלפו שלושה מנכ"לים במשרד השיכון, כך שהמציאות גרמה לכך שהיו עיכובים. אף על פי כן, ביוני 2016 הגישה הוועדה המלצות לאחר עבודה של חברה כלכלית בשם פז מערכות, היא הגישה המלצות עקרוניות להגנה על כל היישובים שבהם אין ממ"דים. התפיסה הזאת, שצריך להוסיף ממ"ד, היא תפיסה שנבנתה על ידי רח"ל, פיקוד העורף, רמ"ט מיגון והצבא עצמו. העמדה הזאת, לצערנו, לא התקבלה על ידי האוצר. האוצר טען שיש פתרונות חלופיים זולים יותר מאשר בניית חדרי מיגון, ולכן האוצר עד רגע זה עיכב את, לא נעשה בפועל שום דבר. אני מסביר, אני לא מתחמק, תן לי להשלים את התמונה. ולכן, מאז יוני 2016 העניין נשאר תקוע. מנכ"ל משרד השיכון הקודם אשל ארמוני פנה למזכיר הממשלה, והודיע לו על כך שלוועדה, כרגע, יש מסקנות ברורות ומשרד האוצר מתנגד למסקנות הללו ולכן הוא גם לא מוכן לתקצב אותן, כך שבפועל הוועדה סיימה את תפקידה, כי היא לא יודעת איך להתקדם. היא מבקשת שהנושא יעלה שוב לממשלה. לצערנו, מאז הנושא לא עלה לממשלה. אני יכול לומר ששר הביטחון פנה גם לראש הממשלה בחודשים האחרונים, ובשבועות הקרובים אמורה להיות ועדת שרים למוכנות העורף, וגם שם שר הביטחון יעלה שוב את הנושא הזה, כדי למצוא פתרון ולצאת מן הפלונטר. רק כדי לסבר את האוזן: לגבי מיגון היישובים באזור הצפון, מקו הגבול עד 20 קילומטר, מדובר בהשקעה של קרוב ל-1.5 מיליארד שקל, רח"ל הציעה לבצע את זה בדירוג, בעשר שנים, כל שנה 150 מיליון, וכמובן זה ייעשה במדורג לפי רמת הסיכון. גם על זה כרגע אין הסכמה עם משרד האוצר. כפי שאמרתי, אני מקווה מאוד שבזמן הקרוב גם ראש הממשלה והממשלה כולה יתערבו בעקבות ההחלטה והדיון שהתקיים בוועדת השרים למוכנות העורף, ואני מקווה שנצא מהפלונטר הקיים. תודה לסגן שר הביטחון. שאלה נוספת, אדוני?

אז חברי הכנסת יעקב פרי ונחמן שי ביקשו להפנות שאלה נוספת לסגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני סגן השר, לפני שבועיים פורסם בחדשות 2 כי שלושה בכירים במערך פיתוח הטילים ברפא"ל מתריעים מפני התוכנית להרחבת מפעלי בז"ן ולהעתקת קרקעות הצפון. הבכירים, שנסמכים על ניסיונם הרב, לשמחתנו, בנושא הטילים, טוענים שהתוכניות האלה הן סכנה ביטחונית למאות אלפי תושבי האזור. לאחר הפרסום, הגשתי שאלה דחופה למשרד הביטחון, שהפנה אותי למשרד האוצר, והחזיר לי משרד האוצר תשובה ששאלת האפשרות להגן מפני טילים נמצאת בסמכות הבלעדית של משרד הביטחון, ולכן שאלותיי הן, אדוני סגן השר: 1. האם לאור האזהרות והסכנה הצפויה לתושבי מפרץ חיפה, בכוונת משרד הביטחון לבחון שנית את האישור שניתן לקידום התוכניות? 2. האם בכוונת המשרד להורות על שינוי המיקום או מתן הנחיות למיגון המתקנים עוד בטרם הוקמו? תודה רבה. תודה, חבר הכנסת פרי. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני סגן השר. קודם כול, הריב בין המשרדים הוא ממש לא מעניין. יותר מעניין לתת הגנה לעורף של מדינת ישראל, ומהתשובה שלך לא הבנתי מאיפה תבוא הישועה,

ששר הביטחון, מטעמים שלא הובהרו ציבורית, אבל אולי יש דברים בגו,

מבקש 4.5 מיליארד שקל נוספים לתקציב הביטחון. האם מיגון העורף כלול בהם? האם האיום האיראני החדש והמתחדש לא מחדד את הצורך בהגנת העורף? ודבר שלישי ואחרון, מלחמת האזרחים בסוריה לימדה אותנו שבידי אויבינו נמצא נשק כימי, האם זה לא אומר שצריך לשקול מחדש את ההחלטה שלא לתת ערכות מגן ולהגן, הגנה אישית, לא הגנה באמצעות דירות או מרחבים, על כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל?

תודה, חבר הכנסת שי. בבקשה, אדוני סגן שר הביטחון.

לחבר הכנסת פרי: אני מודה, אני לא מכיר את הנושא לעומקו, ואני לא רוצה לתת תשובה מן השרוול. אם תגיש שאילתה או תפנה אליי בשאילתה בכתב, אני אבחן את הנושא לעומקו ואשיב לך תשובה עניינית וטובה. אני לא רוצה סתם לומר תשובה על דברים שאינני מספיק בקי בהם. לגבי חבר הכנסת נחמן שי, אכן התוספת התקציבית בוודאי כוללת גם את מיגון העורף.

נעשית עכשיו עבודה רצינית מאוד במשרד הביטחון בכל הנושא שנוגע למיגון העורף, ואני מעריך שבמסגרת זאת גם תיבדק השאלה שהעלית לגבי ערכות המגן, שזה נושא, הייתי אומר, שככל שנדבר עליו פחות ונעשה יותר, יותר טוב. אני מניח שגם הוא ייבחן במסגרת התוכנית כולה. כידוע לך, זאת עדיין רק דרישה של משרד הביטחון, אנחנו עדיין רחוקים מאישור. אפילו הפריסה, דיברנו על 150 מיליון ל-10 שנים, גם לגבי זה עדיין אין אישור. אני מקווה מאוד שוועדת השרים לענייני מוכנות העורף תדון בעניין, ואם היא תאשר את הבקשה, אז יהיה גם אישור תקציבי לבקשה הזאת. תודה. תודה לסגן שר הביטחון ולשואלים. אנחנו עוברים לשאילתה מס' 406, של חבר הכנסת איל בן ראובן.

ביטול כיתות הכוננות בקו התפר באזור לכיש, סכנה לתושבים. בבקשה, אדוני, נא לקרוא את נוסח השאילתה. חברי הכנסת יעל כהן-פארן ודב חנין, דב חנין כבר שאל, סליחה, אדוני. חברי הכנסת יעל כהן-פארן ואלעזר שטרן. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, כיתות הכוננות ביישובים מאוימים יכולות להיות ההבדל בין אירוע שמסתיים ובין מלחמה או מבצע צבאי גדול. בביקור שערכתי עם ועדת חוץ וביטחון בקו התפר באזור לכיש, נודע לנו מהאנשים שם שצה"ל הנחה להתארגן לביטול כיתות הכוננות ביישובי האזור. ברצוני לשאול: 1. האם המידע נכון? 2. אם כן, מדוע? 3. מהו המענה החלופי לביטחון היישובים, אם באמת לוקחים להם ומבטלים את כיתות הכוננות האלה?

תודה, אדוני. בבקשה, סגן שר הביטחון.

המידע לא נכון. אבל אני לא רוצה להסתפק רק במילה הזאת אלא אני ארחיב מעט. אכן יש בחבל לכיש מציאות קצת, הייתי אומר, אנומלית, ואני אסביר למה: עד מלחמת ששת הימים, עד 67', האזור של כל יישובי חבל לכיש היה כמעט,

כמו הערים במרכז הארץ, דהיינו שמי שאחראי עליהם זה משטרת ישראל, או בעניין הזה, כיוון שהם היו קרובים לגבול, מג"ב. יש בעניין הזה יוצא דופן אחד והוא היישוב שקף. שקף הוא יישוב שנמצא כבר בשטח ששוחרר במלחמת ששת הימים, ולכן הוא באחריות הצבא. לצבא אין שום כוונה לשנות את התוכנית בעניין כיתות הכוננות של שקף. מחלקת הכוננות של שקף מונה 13 לוחמים מבני היישוב, היא מוכנה, מאורגנת, נמצאת באחריות החטיבה המרחבית יהודה. שאר היישובים, כפי שאמרתי, נמצאים באחריות מג"ב. אנחנו בצה"ל איננו מכירים כוונה של מג"ב לשנות את תוכנית ההגנה ולבטל את כיתות הכוננות. אם מג"ב עושה כזאת תוכנית, בשלב זה היא ודאי לא הגיעה לידיעת הצבא, היא אולי תוכנית פנימית של מג"ב. אני מעריך שבסופו של דבר, ברגע שהתוכנית תושלם מבחינת מג"ב ותקבל את האישורים הפנימיים שלה, היא תובא גם לידיעתו ואישורו של פיקוד מרכז, למרות שמג"ב באופן עקרוני יכול לקבל החלטה עצמאית, הוא לא זקוק לאישור פיקוד מרכז. כאמור, היישובים שמג"ב אחראי להם הם יישובים כמו יישובים במדינת ישראל שלפני ששת ימים, שהצבא לא אחראי להגנתם. תודה, אדוני. שאלה נוספת לאיל בן ראובן. כמו כן, שאלות נוספות ליעל כהן-פארן ואלעזר שטרן. טוב שיושב פה גם השר לביטחון פנים. הנושא כרגע, אנחנו היינו ביישובים האלה שם. אלה יישובים שנמצאים תחת איום ידוע. אומנם עשינו חומה יפה שם, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל מה שאני אומר לך זה מהשטח. האנשים קיבלו הנחיות בשטח לביטול כיתות הכוננות והחלפתן ברבש"ץ וסגנו. זאת ההנחיה שניתנת. אני אומר, כסגן שר הביטחון, לביטחון היישובים האלה, אני מציע לכם לבדוק את העניין.

שפיקוד מרכז הגיש ערעור על הבקשה הזאת אבל כרגע ההנחיה, לינואר, היא ביטול כיתות הכוננות. אני חושב שזו תהיה טעות גדולה ואני מציע לבחון את הדבר הזה, תודה. תודה, אדוני. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, באזור השרון, באזור כפר סבא, פתח תקווה, ראש העין, עד כמעט כביש 57, כולל היישובים קלנסואה, גם יישובים ערביים, סובלים מאוד מזיהום אוויר חריף, שמגיע משטחי הרשות הפלסטינית עקב שרפות של פסולת, שרפות פירטיות בעשרות מוקדים, שמהוות מפגע אדיר עבור מאות אלפי תושבים, אולי מעל מיליון תושבים. האם משרד הביטחון, הצבא, יכול ומתכוון להיכנס, גם אם זה שטחי B ואולי אפילו שטחי A, כדי למנוע את המפגעים האלה לטובת תושבי מדינת ישראל?

תודה, גברתי. חבר הכנסת אלעזר שטרן, ולאחר מכן נשמע את התייחסות סגן שר הביטחון. אדוני סגן השר, מדברים על כיתות כוננות. יש לנו בחורים בישיבות הסדר, וברוך השם, יש הרבה ישיבות פזורות בכל הארץ. כמו שאתה ואני יודעים, זה כוח אדם מצוין. למה אי-אפשר לקחת אותם ולארגן אותם ככיתות כוננות לכל אירוע שיתערבו בו או שיצטרכו להתערב בו? אני מניח שחלק מהבעיה יהיה ש-70 יום בשנה הם בחופשה, אבל לצורכי ביטחון אני בטוח שהם ייאותו להישאר בישיבה ולהוות כיתות כוננות. אני חושב שזה יכול להיות פתרון הגיוני מאוד לכיתות הכוננות שעלו כאן בשיחה,

תודה, אדוני. בבקשה, סגן שר הביטחון. חבר הכנסת איל, כפי שאמרתי, כמובן ההנחיה לא ניתנה על ידי צה"ל, צה"ל לא מכיר הנחיה כזאת. ההנחיה כנראה ניתנה על ידי מג"ב, אם ניתנה. אני, לפחות, לא מכיר אותה. מג"ב, בעניין הזה יש לו אוטונומיה משלו, כיוון שהוא לא כפוף להנחיות הצבא,

אני מסכים איתך שפיקוד מרכז לא רואה את זה בעין יפה, לפחות ממה שאני יודע מהבוקר הזה. אנחנו כן נבדוק שוב מול מג"ב, אני אבקש מפיקוד מרכז לבדוק מול מג"ב אם אכן התוכנית הזאת מתבצעת או לא, ואם היא כן מתבצעת, מה החליף הראוי שמג"ב מציע. יש קשר, הרי. אנשי כיתות הכוננות, בוודאי, אני מסכים. אני חושב שאמרתי דברים ברורים. מהבחינה הזאת אני מסכים איתך מאוד. אנחנו נבדוק את זה. רק אני אומר, אנחנו לא יודעים מזה. אם השר ארדן יודע ורוצה להוסיף, בבקשה. לגבי זיהום האוויר, חברת הכנסת, אני מסכים איתך בכל מילה. אני יכול לומר לך שהמינהל האזרחי עושה מאמצים גדולים מאוד. אפילו הבאנו כמה מפחמות לדוגמה, שמפחיתות מאוד מאוד את זיהום האוויר. לצערי, אני אומר את האמת, אין לנו כל כך פרטנר ברשות הפלסטינית שמוכן בכלל לשקול שיקולים של זיהום אוויר. אני יודע שמתאם הפעולות בשטחים עומד בקשר רציף עם ההנהגה הפלסטינית, ודורש מהם להפסיק את המפחמות. שנייה,

אני רק יכול לומר שבאזור יותר צפונה, באזור מבוא דותן, באום אלפחם, שם היה זיהום אוויר הרבה הרבה יותר גדול. שם זה נפתר.

זה מה שאני רוצה לומר, שם זה נפתר כי באמת נעשתה שם עבודה גדולה מאוד בעניין הזה. אני אגיד לך גם איך זה נפתר, זה נפתר גם כי אנחנו מנענו גם את הבאת הגזם. הרי בסופו של דבר צריך חומר גלם למפחמות הללו. מאיפה מגיע חומר גלם? חומר גלם מגיע מישראל. לכן עצרנו משאיות שלמות עם גזם שנכנס לאזור הזה. אני מניח שגם פה צריך לעשות עבודה כזאת כדי למנוע את הכנסת הגזם. עדיין, צריך לדעת שלצערנו, אין לנו מספיק שיתוף פעולה, אבל בעניין הזה אני יכול לומר לך שאנחנו כל הזמן עם העניין הזה. זה נושא שאני מטפל בו מול מתאם פעולות הממשלה בשטחים. אני עומד על זה, ואני מקווה מאוד שלנושא הזה יימצא פתרון, ולו לפחות בנושא של מניעת הגזם. חבר הכנסת שטרן, אני רוצה להגיד לך שבשיתוף פעולה ויוזמה של איגוד ישיבות ההסדר ושלי אנחנו מכינים עכשיו כיתות כוננות. פיקוד העורף מוכן לאמן אותם והם יהיו באמת כיתות כוננות. אני אומר לך יותר מזה, לא רק כיתות כוננות ללוחמה אלא גם, חס ושלום, לאסון רב-נפגעים או רעידת אדמה או כל דבר אחר, הם יהוו כוח מרכזי שיסייע בהרבה מאוד תחומים. ממש בזמן הקרוב יצא פיילוט ראשוני. אגב, אני אגיד לך יותר מזה,

אתה יודע, מחסנים מרכזיים לחלוקות של כל מיני אוהלים וציוד במציאות של אירוע רב-נפגעים. אין כוח אורגני לעיריות שיחלק את זה, וישיבות ההסדר, כבר נעשו אימונים עם מלגזות, למצוא איפה כל פריט נמצא, איך יחולק לאזרחים. בעניין הזה אני יכול לומר לך שזכיתי לכוון לדעתך. כיוונת לדעת גדולים, חבר הכנסת שטרן. תודה לסגן השר. אתה נשאר איתנו. עוברים לשאילתה דחופה מס' 408, מאת חבר הכנסת נחמן שי. הנושא: הכפפת גלי צה"ל לשר הביטחון. אני כבר מודיע שיש שואלת נוספת, עליזה לביא, שהגישה שאילתה דומה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, כן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הכפפת גלי צה"ל לשר הביטחון. הכפפת התחנה לשר היא מעשה פוליטי. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה לשמירת עצמאותה העיתונאית והארגונית של התחנה? 2. מדוע לא לחפש לה אכסניה ציבורית אחרת או הפרטה?

בבקשה, אדוני סגן שר הביטחון. אדוני היושב-ראש,

בהנחיית שר הביטחון ביצע מנכ"ל משרד הביטחון עבודת מטה ארוכה ועמוקה לבחינת כל החלופות לאן תעבור תחנת גלי צה"ל, וזה נובע בעיקר מבקשתו או מדרישתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף גדי איזנקוט, שביקש לא להיות אחראי על תחנת רדיו ציבורית. הוא ביקש שהצבא יעסוק רק בפעולות הליבה שלו ולא בדברים נלווים.

מנכ"ל משרד הביטחון אכן בחן כמה חלופות. ההצעה המוצעת כרגע, החלופה המועדפת, היא הפיכת גלי צה"ל ליחידת סמך בתוך משרד הביטחון, וכמובן הדבר הזה ייעשה בשלבים. כל זה ייעשה בשמירת הצביון הייחודי של התחנה, הבטחת שידור ציבורי מוביל ופופולרי, ועם מנגנונים לשמירת עצמאות התחנה ומניעת התערבות בתכניה. לשם כך, אני אומר לך אילו מנגנונים הוקמו.

הפיקוח הציבורי, הקיים כיום בחוק, על ידי תאגיד השידור הציבורי יימשך כפי שמעוגן בחוק התאגיד הציבורי, תיבחן קביעת תקנות לפיקוח על התחנה, תהיה ועדה ציבורית מייעצת שתפקח על איזון התכנים, בדומה למנגנון שקיים בחוק תאגיד השידור הציבורי, מפקד גלי צה"ל ייבחר באמצעות ועדת איתור בראשות שופט מחוזי, בעלי תפקידי התוכן הבכירים יאושרו על ידי אותה ועדה ציבורית, ימונה נציב פניות ציבור חיצוני לתחנה. בנוסף לכל זה יהיה מתן עצמאות תקציבית וניהולית למנהל התחנה, כך שמבחינת שמירת עצמאות התחנה נעשו כל המנגנונים האפשריים. אני רק רוצה להדגיש שכרגע ההמלצות שאושרו באופן עקרוני על ידי שר הביטחון, עם כל עבודת המטה שנעשתה, היא הועברה לבחינה נוספת של היועץ המשפטי לממשלה לשמיעת הערותיו אם המנגנונים מניחים את דעתו, אם התהליך נעשה כראוי, כמובן, אם תהיינה הערות של היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו נבחן אותן ונשתדל ליישם אותן, כדי מצד אחד לשמור על עצמאות התחנה, לשמור על תכניה, ולהמשיך את עבודת התחנה כתחנת שידור פופולרית ותחנה ציבורית. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחברי הכנסת נחמן שי, עליזה לביא ומסעוד גנאים. אנחנו מקבלים בברכה את כל האורחים ביציע האורחים, ובהם קבוצה גדולה של תלמידים מכסייפה. ברוכים הבאים לכנסת. בבקשה, אדוני. אדוני סגן השר, רק על דבר אחד לא השבת: למה משרד הביטחון צריך תחנת שידור? מה קרה? לא שמעתי שיש למשרדי ממשלה תחנות שידור. לא שמעתי. מטבעה, המערכת הזאת היא מערכת פוליטית, ממשלתית-פוליטית. השר הוא איש פוליטי, המנכ"ל מתמנה על ידו,

המשנה למנכ"ל, וכן הלאה. לא עולה על הדעת שלהם תהיה כפופה תחנת שידור במדינת ישראל. ולכן כל הרעיונות הטובים שהעלית, שאני מטיל ספק אם יהיה אפשר לממש אותם, אחריות התאגיד הציבורי, מינוי גוף מפקח כזה ואחר, זה לא יקום ולא יהיה, יהיה צעצוע לשר הביטחון שייקרא תחנת שידור. איך זה ייראה שתחנת השידור שלו מבקרת אותו, תוקפת אותו, אומרת עליו מילה לא טובה? האם שר אחר יוכל לדבר נגד שר הביטחון בתחנה של שר הביטחון?

לכן אני מציע לכם לשקול פתרון אחר.

הדרך הנכונה היא להפריט את התחנה, להוציא אותה לשוק הפתוח ולעבור לשלב אחר לגמרי בהיסטוריה של השידור במדינת ישראל. תודה, אדוני. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני סגן השר, הדיונים על גלי צה"ל, כל רמטכ"ל או שר ביטחון מגיע ויש לו דעה בעניין.

מדוע בחרתם שלא לאמץ את ההמלצות המקוריות של המנכ"ל:

טענות רבות מאוד וקשות מאוד על השלמות של השידור הציבור, להעביר תחנה צבאית. אתה יודע: בכלל, קיומה של תחנה צבאית זו אנומליה מלכתחילה, אין עוד מדינות דמוקרטיות שיש בהן תחנה צבאית, למעט תאילנד. אבל מאחר שקמה תחנה, בן-גוריון הקים אותה מתוך כוונה, והתחנה הזאת עושה עבודה מצוינת ומשדרת לאוכלוסייה האזרחית והחיילים, מאחר שכך, למה לבוא ולטלטל בצורה עוצמתית כל כך, ולהעביר את זה למשרד הביטחון, לשר הביטחון. אנחנו יודעים מה עלול להיות הנזק, ששר ביטחון יהיה זה שיקבע, בסופו של דבר, לתחנה הצבאית. אנחנו הולכים אחורה, אדוני, ולא הולכים קדימה. יש המלצות של מנכ"ל. מדוע אתם רואים בחיילי צה"ל, שיהיו שירות פוליטי בידי שר? תודה, אדוני. תודה, גברתי. חבר הכנסת מסעוד גנאים. לאחר מכן, התייחסות סגן שר הביטחון. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, אני רוצה להעלות עניין, מה שקורה במחסומים לגדה המערבית, השטחים הכבושים. אני מבין שחלק ממחסומים אלה הם לא באחריות הצבא. הם הופרטו ויש חברות פרטיות. אז אני שואל: למשל, יש לנו המחסום ליד טייבה, תאנים, אנחנו קוראים לו ג'בארה, שאני מבין שהוא עבר מאחריות הצבא לאחריות של איזו חברה. ומאז שעבר, הם מעכבים אנשים, מציקים לאנשים, חיפושים, ואנשים סובלים ומתלוננים. הייתה גם בעיה עם התלמידים, הסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הערבית-אמריקנית בג'נין, במחסום גלבוע,

שמעכבים אותם. שאלתי: האם החברות האלה דואגות לסידורי הביטחון יותר מהצבא? למה, למשל, כאשר היה באחריות הצבא מחסום תאנים, היה קל יותר, ולא הציקו לאנשים ולא עיכבו אנשים, כמו שעושים עכשיו והיום? אני אומר לך שאני אישית נתקלתי, למשל, בשומרים של המחסום בגלבוע, והם רצו לחפש בבגאז' שלי, למרות שאני אמרתי להם שאני חבר כנסת והצגתי להם כרטיס חבר כנסת. שאלתי: אתם עוקבים? אתם מפקחים אחרי מה שעושים שם במחסומים, כדי באמת, כי בסוף הם צריכים לשרת את האנשים, להקל עליהם ולא להציק. תודה, אדוני. בבקשה, סגן שר הביטחון. חבר הכנסת שי, אני רוצה לומר שקצת מוזרה השאלה שאתה שואל היום. הרי 70 שנה גלי צה"ל קיימים, ו-70 שנה כולם שתקו. לא שמעתי מישהו שדיבר: מה פתאום צבא הגנה לישראל צריך תחנת שידור צבאית? כולם שתקו. לכולם זה היה נוח. סליחה, אני לא הפרעתי לאף אחד. לכולם זה היה נעים ונחמד. יש לנו תחנת שידור, אנחנו מתראיינים שם וכו'. פתאום, דווקא כששר הביטחון רוצה לעשות פה צעד משפר, מוציא את תחנת השידור מהצבא, אז זה דבר לא טוב. זה פתאום נהיה דבר שהוא לא בסדר. אני לא מקבל את הדבר הזה. תחנת השידור גלי צה"ל, יש לה חשיבות גדולה מאוד. היא תחנה שיש לה דגשים רבים בתחומים הביטחוניים. היא מנגישה את החיילים, ומקרבת את האזרחים לחיילים, ולכן יש לה מעלה גדולה. החלופה הראויה והנכונה היא שהיא תהיה במשרד הביטחון. ואני אמרתי: ניתנו פה הרבה מאוד מנגנונים שימנעו את כל החשש שחוששים שאולי שר הביטחון יתערב בתכנים או שלשר אחר יהיה אסור לבקר את שר הביטחון בתחנה הזאת. רבותיי, הדברים האלה לא קיימים. הרי גם היום, כשהם נמצאים בגלי צה"ל תחת אחריות הצבא, יש ביקורת שמושמעת הן על שר הביטחון, אפילו על הצבא עצמו מושמעת ביקורת בגלי צה"ל. כך שהעצמאות של גלי צה"ל, היא עצמאות, שאיננה ניתנת בכלל לערעור. לכן, כל האמירות, שלא יהיה לשר, סליחה, למה שתקת עד היום? אני לא מסכים איתך, עם כל הכבוד, אני לא מקבל את זה. הוא מבין יותר, למה שתקת עד היום? מה קרה? לא שתקתי. הייתי שם הרבה שנים, מה התעוררתם עכשיו פתאום? בדרך, רמטכ"ל כן צריך שתהיה לו תחנת שידור? זה יותר טוב? זה לא הרמטכ"ל.

זה עדיף? זה לא דומה. אני לא מסכים איתך, עם כל הכבוד. אני חושב שנעשו כאן מנגנונים מספיק טובים לשמור על עצמאות

ואני מזכיר עוד פעם: כל המנגנונים, כל עבודת המטה הוגשה כרגע ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיבחן אותה ויבדוק אם יש מה להוסיף, אם יש מה לתקן. אנחנו נקבל את הערותיו ובהתאם לכך

עיריית ג'נין מאוד מאוד מפגרות, ואנחנו מעוניינים לתת רשות להכניס יותר מכוניות, יותר אנשים. צוואר הבקבוק הוא

אני רוצה לעזור לך טיפה. חברי הכנסת, סגן שר הביטחון וחבר הכנסת מסעוד גנאים,

חבר הכנסת יואל חסון, גברתי חברת הכנסת תמר זנדברג.

את לא יכולה לשבת

מטרת החוק פשוטה: להגן על אזרחי מדינת ישראל וחברות ישראליות ולמנוע פגיעה מכוונת וזדונית בזכויותיהם ולשמור על ביטחונה הכלכלי של ישראל. לצערי קיימים אנשים במדינת ישראל, ממש בתוכה, או גופים, שמשתפים פעולה עם ארגוני BDS וקוראים להחרמת מדינת ישראל ולפגוע כלכלית באזרחים ובחברות הישראליות על ידי חרמות. התפקיד שלנו כמחוקקים בהתמודדות עם תנועת ה-BDS הוא לפעול בצורה משמעותית נגד אותם ארגונים. החקיקה שהזכרתי קודם הפכה, בגלל החלטת בג"ץ, ללא אפקטיבית. מה בג"ץ אמר? בג"ץ אמר שלא ניתן לתבוע אם לא מוכיחים נזק. להוכיח נזק בקריאה לחרם זה נושא מאוד מורכב, כך שלמעשה מאז חקיקת החוק לא היה ניתן להשתמש בו. התיקון הזה שמוצע לפניכם בעצם לוקח את הערת בג"ץ ומממש אותה. זה לא מהלך כנגד בג"ץ, אם מישהו חושב כך, לא זו הכוונה, אלא בהחלט לקחת את פרשנותו של בג"ץ לחוק ולהגדיר סכום נמוך יותר, של עד 100,000 שקלים. זה יהיה הסכום, ומי שפועל לחרם כנגד מדינת ישראל יהיה חשוף לתביעה של 100,000 שקלים ללא הוכחת נזק. הדבר הזה מקובל ומופיע גם בחקיקה אחרת, כמו חקיקה של שמירה על זכויות יוצרים, סכום מסוים שללא הוכחת נזק ניתן לתבוע. כמובן, אם ניתן להוכיח נזק הסף עולה, והגדרנו בחוק 500,000 שקלים למי שיוכל להוכיח את הנזק שנעשה לו. עוד סייג שהוספנו, גם הוא בהתאם להוראת בג"ץ, הוא שלא מספיקה קריאה חד-פעמית לחרם. זאת אומרת, אמירה של איזה מרצה באיזה כנס או משהו, למרות שמן הסתם הרבה אנשים לא יאהבו אותה, היא עדיין לא עילה לתביעה, אלא מדובר בארגונים או באנשים שקוראים באופן סיסטמטי, כמערכת משומנת, שעובדת בצורה שיטתית, קריאה לחרם. במקרים האלה תהיה זכות לתבוע אותם. אני מקווה שהתיקון הזה לחוק יגרום לכך שאותם ארגונים ישראליים, אנחנו לא יכולים לתבוע ארגונים או אנשים לא ישראליים, הקוראים ומעודדים חרם תרבותי, אקדמי וכלכלי על ישראל יהיו חשופים לתביעות משפטיות באופן מיידי. השר אלקין, שלום. הזכרתי את שמך. ראיתי אותך נכנס. אני רק רוצה להגיד לך, בתור מי שהייתה לו הזכות להעביר את חוק החרם ב-2011, שהיום אנחנו עוסקים בתיקון בעקבות בג"ץ. אני רוצה לתת לכם שלוש דוגמאות לגופים או לאנשים שעכשיו יהיו חשופים לתביעה על קמפיין החרמות שלהם: ארגון "מי מרוויח מהכיבוש" מפעיל קמפיין להחרמת בנקים ישראליים, חברות אבטחה ותשתיות ישראליות, ארגון "החרם מבפנים" ארגון שקורא לחרם אקדמי, תרבותי וכלכלי על ישראל, ופועל לבטל הופעות של אומנים שמגיע לישראל להופיע.

גם עומר ברגותי. עומר ברגותי הוא חבר הוועד הפלסטיני למען חרם אקדמי ותרבותי על ישראל. למי שלא מכיר את השם, הוא ממייסדי תנועת ה-BDS העולמית. ברגותי מתגורר בעכו והוא בעל תושבות קבע ישראלית ומחזיק נכסים ישראליים. גם הוא יהיה חשוף לתביעה לאחר התיקון. המטרה של החוק הזה היא פשוטה: לא ייתכן שאדם או ארגון מסוים יקרא באופן סיסטמטי לחרם על ישראל, יגרום נזק ישיר או עקיף בקריאה הזאת ויהיה פטור מתביעת נזק בשל כך. בתיקון הזה אנחנו נותנים לחוק החרם שיניים, מייצרים מהצד השני איום כלכלי על כל אלה שרוצים לפגוע בנו בחרם, שיחשבו פעמיים לפני הקריאות האלה. הגיע הזמן שהמאבק ב-BDS יצבור תאוצה. אני אומר עוד פעם: אם מישהו פה, בבית הזה, רוצה להגן על הקריאות ל-BDS, אז הוא ימצא חזית נחושה מולו. אנחנו נילחם בהם. אסור לנו להישאר אדישים,

אנחנו נילחם בה בכל הכלים הקיימים לרשותנו, נמנע ממנה לפגוע ונכריע אותה כך שלא תוכל לפעול כנגד ישראל. עזרו לנו מארגון חקיקה בין-לאומית, עורכת הדין יפעת סגל, בעניין הזה. אני מודה גם להם. ואני רוצה עוד פעם לפנות לכל חברי הכנסת לקבל תמיכה רחבה ככל שאפשר מכל סיעות הבית, שתהיה פה אמירה ברורה שהבית הזה נלחם ב-BDS.

תודה לחבר הכנסת יואב קיש, יושב-ראש ועדת הכנסת. ישיב בשם שרת המשפטים השר לביטחון פנים גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשנים האחרונות אנחנו עדים פעם אחר פעם לניסיונות של אויבי ישראל לפגוע בביטחון, בחוסן, בכלכלה של מדינת ישראל ואזרחיה. כמובן, הם עושים זאת באמצעות מתקפות טרור, אבל בעשור האחרון הלכו והתגברו גם המאמצים שלהם לפגוע במדינת ישראל ולעשות לה דה-לגיטימציה באמצעות קידום חרמות כנגד מדינת ישראל, אותו קמפיין שידוע בכינויו קמפיין ה-BDS,

Divestment and Sanctions. לצערנו, וגם לשמחתנו, לעיתים רחוקות הם גם מצליחים, לרוב לא. המטרה של החוק הזה, שהממשלה תומכת בו, ומשרדי היה אמון על ניסוחו, וקידמנו אותו ביחד ובעצה אחת בהובלתו של חבר הכנסת יואב קיש המטרה היא באמת, בשורה התחתונה, להעביר מסר ברור לפעילי החרם המרכזיים ולארגוני החרם המרכזיים, שהמחיר שהם פוגעים באזרחי מדינת ישראל ויוצרים נזק, המחיר הזה עלול גם להתהפך עליהם בחזרה. אותם ארגוני חרם משתמשים הרי בהרבה מאוד שקרים, חצאי אמיתות, סילוף של המציאות. הם עושים זאת בישראל, הם עושים זאת בכל רחבי העולם, והרבה פעמים הם גם פועלים ביחד.

הם לוקחים נתונים ועובדות שמתרחשים במדינת ישראל, מעוותים אותם, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. מעוותים אותם, ומנסים להפיץ אותם בעולם במגמה להזיק לאזרחי מדינת ישראל.

כשר לנושאים אסטרטגיים שממונה על ריכוז והובלת המאבק בחרם, פועל בכל מיני מישורים בתחום הזה. המשרד פועל בהרבה מאוד פעולות כדי לסכל יוזמות חרם, לחשוף את הפרצוף האמיתי של פעילי החרם, ואנחנו כבר רואים שינוי מגמה, כי אנחנו שינינו מדיניות: אנחנו לא מתגוננים, אנחנו גם לא מתנצלים, אנחנו גם לא חושבים שיש לנו על מה, כי אנחנו יודעים את האמת על אותם ארגונים ופעילי חרם, מי עומד מאחוריהם, מה האידיאולוגיה שלהם. הם לא חפצים בשלום, הם חפצים אך ורק לעשות דה-לגיטימציה למדינת ישראל ולפעול לחיסולה כמדינתו של העם היהודי. ולכן, כפי שבוודאי שמעתם, קידמנו כל מיני החלטות וחוקים, למשל מניעת כניסה לישראל של פעילי חרם מרכזיים, יחד עם שר הפנים אריה דרעי, ויש לפעולה הזו כבר תוצאות.

הצעת החוק המונחת בפניכם למעשה מאמצת סעיפים שקיימים בכל מיני חוקים אזרחיים אחרים ומתרגמת אותם לתוך העוולה האזרחית, ואותם פעילי החרם רוצים לפגוע באזרחי מדינת ישראל. ומה בעצם אומר החוק הזה? הוא אומר שפעיל חרם, לא כל אדם שרק תומך או הביע פעם אחת או כתב מאמר שחרם זה דבר נכון, האנשים האלה, אני לא מסכים איתם, אבל עליהם החוק הזה לא יחול. החוק הזה אמור לחול על אוכלוסייה מאוד מאוד מצומצמת של פעילי החרם שעוסקים בזה באופן קבוע, באופן מתמשך: מפגינים, מחתימים, מפעילים לחץ ציבורי כדי לפגוע ממש, כלכלית, תדמיתית, אקדמית, במוסדות בארגונים, באזורים, באזרחים בשטח מדינת ישראל. בדיוק כמו שבחוק דואר זבל,

מי ששולח לנו דואר זבל חשוף לתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק, בדיוק כמו שמי שמוציא דיבה ומורשע או מפסיד בתביעות לשון הרע אזרחית חשוף לתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק, גם כאן אותם פעילי חרם שעוסקים בנושא הזה באופן קבוע ומתמשך, הם ידעו שהם יהיו חשופים מעתה ואילך לתביעות פיצויים נגדם בלא צורך להוכיח את הנזק ואת הקשר הסיבתי. עכשיו תשאלו אותי, ובצדק: למה בעצם יש הצדקה בנושא הזה לחשוף אותם לתביעת פיצויים גם אם לא הוכח הנזק עדיין? ואני אסביר. אותן חברות ואותם מפעלים ואותם משקיעים שמחרימים את ישראל, או שנכנעים ללחץ שמופעל עליהם להחרים את מדינת ישראל, הם פשוט לא מוכנים, אני גם יכול להבין אותם, הם לא מוכנים להודות שהם קיבלו את ההחלטה לצאת ממדינת ישראל או לא להשקיע בה בגלל אותם איומים וחרמות. ואני אתן דוגמה, דוגמה שמוכרת לכולנו: מפעל סודה סטרים.

הופעל עליו לחץ מתמשך על ידי ארגוני החרם, ואם תשאלו עד היום את ראשי סודה סטרים, הם יגידו לכם שהם עזבו את אזור יהודה ושומרון לא בגלל מאמצי החרם.

פה אני אגיד לכם שזה כן היה בגלל מאמצי החרם, אבל אין להם שום עניין להודות בכך. אין להם עניין להודות בכך, כי יש היום מצב הזוי, והמצב ההזוי הוא שאם הם יודו בכך אז ב-24 מדינות בארצות הברית חברה כזו, שתודה שבגלל שיקולי חרם ופוליטיקה היא עזבה את מדינת ישראל, תהיה חשופה באותן מדינות לסנקציות כלכליות. מה קרה כאן? נוצר מצב הזוי: בכל העולם מקדמים החלטות נגד ארגוני החרם: 24 מדינות בארצות הברית, בצרפת, כולל אישור בבית המשפט העליון, בגרמניה נסגרים חשבונות בנק של ארגוני ה-BDS, מתקבלות החלטות על ידי עיריות, על ידי ממשלות. כפי שאמרתי, חוקים מדיניים. רק כאן במדינת ישראל אין שום חוק אפקטיבי עם שיניים שיכול לעזור לאזרחי ישראל להגן על עצמם מפני פעילי החרם וארגוני החרם. לא חשוב שאותה החלטה אומללה של סודה סטרים פגעה בעיקר בפלסטינים, כי 500 פלסטינים איבדו את מקום עבודתם בשטחי יהודה ושומרון, ומדינת ישראל הרוויחה, כי סודה סטרים עברה ללהבים ומועסקים שם היום הרבה מאוד אזרחי ישראל בדואים ובדואיות, וטוב שכך, ואני מאוד מרוצה מהתוצאה בסופו של דבר. אבל כשאנחנו מדברים על תרומה לדו-קיום ולשלום וליכולת לייצר כלים מרתיעים כנגד ארגוני ופעילי ה-BDS, לא יכול להיות שבכל העולם אנחנו היום רואים מגמה מבורכת של התבטאויות של המנהיגים הכי בכירים בעולם, כולל הפנמה של המדיניות הזו לתוך הדין שחל, בין אם זה בארצות הברית, בצרפת, בבריטניה ועוד ועוד מדינות, אבל אצלנו, במדינת ישראל, יש חוק שקיים כבר חמש-שש שנים, ואין לו שום שימוש, אין לו שיניים, כי ברור שלא ניתן לעשות בו שימוש בתנאים שנוצרו ובסעיפים שנותרו ממנו. והיוזמה הזו של חבר הכנסת קיש, בתיאום עם המשרד שלי, המשרד לנושאים אסטרטגיים, אם היא תאושר, סוף-סוף יהיה לנו כלי משמעותי להחזיר מלחמה שערה לאותם פעילים וארגונים שרואים לנגד עיניהם רק דבר אחד: לא זכויות אדם, לא שלום, לא דו-קיום, רק את חיסולה של ישראל כמדינתו של העם היהודי. בואו ניתן כלים לאזרחי ישראל להילחם בחזרה באותם שונאי ישראל. אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, ולהעביר אותה, לוועדת החוקה? איזה ועדה? חוק ומשפט.

להעביר אותה לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לשם הכנתה כמה שיותר מהר לקריאה הראשונה.

תודה לשר גלעד ארדן. מתנגד לחוק, חבר הכנסת מוסי רז. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת מוסי רז. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חברי הכנסת. מזכירות הסיעות, אני מבין שאתן צריכות לעשות גיוס, אבל הרעש הוא בלתי אפשרי, אי-אפשר לנהל את הדיון בצורה כזאת. קראתי את הצעת החוק, ואני מצטער להגיד שהדברים שנאמרו פה בכלל לא תואמים אותה. הוצג פה כאילו יש איזשהו מאמץ עולמי לפגוע במדינת ישראל, אנטישמי,

קראו לו, ואני בכלל לא רוצה להתווכח על השאלה אם ההצגה הזאת נכונה או לא נכונה. אם ההצגה הזו נכונה, היא לא רלוונטית לחוק הזה, כי בעצם חוק החרם קיים כבר שש וחצי שנים, ולא ראיתי שעשו איתו משהו, מלבד לעכב חברי פרלמנט בנמל התעופה ובכך לערער את היחסים שלנו עם העולם. המטרה של החוק הזה, זה חוק עוקף בג"ץ. בג"ץ בעצם אישר את חוק החרם האומלל, וקבע שיש סעיף בו שהוא סעיף פסול לחלוטין. הסעיף שהוא פסל הוא סעיף שבעצם נותן עונש ללא הוכחת נזק למי שקרא לחרם. וכאן מנסים לעקוף את בג"ץ, סדרנים. רק רגע, חבר הכנסת מוסי רז. סדרנים, אני מבקש לעשות סדר בפינה הזאת שם. אם לא, אוציא את כולכם החוצה. אי-אפשר לנהל את הישיבה.

כאן מנסים לעקוף את בג"ץ, תוך אחיזת עיניים. לא קוראים לזה "פיצוי עונשי", פתאום זה פיצוי אחר. כל זה כדי לאפשר עוד פעם להטיל עונש ללא הוכחת נזק על מי שפעל בזדון. איך יוכיחו את הזדון? זה אני לא יודע. הרי אם יש בעיה כזו, למה שש שנים לא הביאו איש לדין, וגם לא אישה לדין? כי אין בעיה כזו. כל הבעיה היא הפריימריז של אותם חברי כנסת שהציעו את ההצעה הזו, שרוצים עוד קצת קולות למפלגה שלהם. הגיע הזמן שהממשלה הזאת תתעורר ותפסיק לאחז עיניים, לספר לנו סיפורים הזויים לחלוטין. שבוע שעבר שמענו פה סיפור על אנשים שנחתו מהמאדים, והממשלה רוצה לפנות אותם מהבתים שלהם. לא עוזרים להם צילומים מהאלף הקודם, בכל זאת מגרשים 500 איש מהבית עם פתק מתחת לאבן. היום ממציאים לנו חקיקה שאין לה שום רלוונטיות. לא מספרים לנו למה הביאו אותה, לא מספרים לנו שהיא נועדה לעקוף את בג"ץ, לא מספרים לנו שהיא נוגדת את כל הדין הקיים ולא מספרים לנו שהיא לא צריכה, סיפרו לנו פה על אנטישמים, כשכל המטרה של החקיקה הזו היא לפגוע בישראלים שקוראים להחרמת ההתנחלויות. להחרים את ההתנחלויות זו לא אנטישמיות, זו לא התנגדות למדינת ישראל. להפך, זו תמיכה במדינת ישראל. הציונות קבעה, אדוני היושב-ראש, בקונגרס הציוני הראשון שלה, שמטרת הציונות היא הגדרה עצמית, מימוש זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי,

על פי משפט העמים. ההתנחלויות קיימות בניגוד למשפט העמים ובניגוד לרעיון הציוני, ולכן הן ירדו בסוף. תודה לחבר הכנסת מוסי רז. ישיב המציע, חבר הכנסת יואב קיש. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, השרים, חברות וחברי הכנסת, מוסי וכל סיעת מרצ, שהבנתי שאתם מתנגדים לחוק, אגיד לכם דבר אחד: הפוך, גוטה, הפוך. לקחנו את הערות בג"ץ ותיקנו. בג"ץ אמר: אי-אפשר על סתם קריאה לחרם לתבוע, אז אמרנו: נכון, רק אם זו מכונה משומנת שפועלת נגד מדינת ישראל. וזה מופיע בתיקון. אמרנו את זה. דבר נוסף, אתה אומר: לא תבעו, למה לתקן, אף אחד לא עשה, לא תבעו. אז קודם כול, זה שיש תופעה כזו, אתה מבין שיש. עכשיו, מה שאנחנו מתקנים זה כדי שיתבעו. אז אמרנו: להוכיח באמת חרם, וכשבאה חברה כמו סודה סטרים וסוגרת מפעל במעלה אדומים ועוברת לתוך שטח ישראל, קשה לה להוכיח מי קרא עליה חרם, שזה הנזק, אבל זה נזק של מאות מיליונים. מאות מיליונים. ולאותם ערבים שעבדו שם במעלה אדומים היום אין פרנסה. אז מה שהזיק בכל העניין הזה, זה בכלל כל המהלך המטופש הזה. ולכן, מה שאמרנו זה שעד 100,000 שקלים, כמו בחוק זכויות יוצרים ובחקיקה אחרת,

לא יצטרכו להוכיח נזק. זה הצעד הראשוני נגד אותה מכונה משומנת שקוראת לחרם על ישראל. את הדבר הזה נעצור היום, ובושה למרצ שלא מצטרפים אלינו. תודה ליואב קיש. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון, פיצויים ללא הוכחת נזק), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד?

להעביר את הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון,

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 60 בעד, 40 נגד, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון, בחינת העלות לרשויות מקומיות),

הצעה זו היא של חבר הכנסת רועי פולקמן

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ככה: אני בעיקר כמובן מפנה את דבריי לחברי באופוזיציה, כי אני יודע שיש שמה מידה מסוימת של התנגדות. ואני רוצה להסביר קודם כול את המהות של הצעת החוק הזאת, שאני חושב שעליה לא יכולה להיות מחלוקת, אפשר להתווכח על השיטה. כמי שהגיע מעיריית ירושלים, עבד בעיריית ירושלים כמה שנים טובות, אנחנו חווינו חודש אחרי חודש את האירוע הזה שבו מגיעות הצעות חוק, בדרך כלל הצעות חוק פרטיות, שהיו להן עלויות תקציביות אדירות לתקציב העירייה, והחקיקה הזאת הייתה עוברת בלי שום בחינה ובלי שום בקרה, רק בגלל דילים פוליטיים של אותו רגע. היינו מוצאים את עצמנו, רועי, רועי, רק דקה אחת. תן לי לעשות סדר, אי-אפשר להמשיך את הדיון בצורה כזאת. חברי הכנסת, אני מבקש, מי שרוצה לדבר בטלפונים, שיצא בחוץ, ישתה קפה. זה לא הזמן. ולכן אני אומר, מזכירות הסיעות: אנא מכן, יש יותר מדי בתוך האולם וזה רעש בלתי אפשרי. סדרנים, זה התפקיד שלכם לשמור על השקט. תודה, אדוני היושב-ראש. החקיקה הכי קלה,

מבחינת חברי כנסת היא בעיקר להתעסק בנושא הארנונה, להביא חקיקות, כי הרי אחת הדרכים שבהן אנחנו רוצים לעזור כל פעם, פעם זה למוסד ספציפי, פעם זה לקבוצה ספציפית. היו מביאים הצעות חוק שלא היו עוברות כמעט אף פעם בחינה, ולא פעם זה היה עובר. והיינו מגלים, אני זוכר ספציפית, אם אני לא טועה, את מוסד יד ושם, שקיבלו החלטה לפטור אותו מארנונה בלי שום תיאום עם עיריית ירושלים, ובבת אחת חותכים לך מיליון שקל מתקציב העירייה. בתופעה הזאת, שקורית הרבה בסוגיית הארנונה, אבל לא רק בארנונה, השלטון המקומי אומר: אני לכאורה חלק מהשלטון, אבל אין בעיה לחוקק עליי, כי אני לא הממשלה. כשעושים חקיקה כזאת על מוסד ממשלתי, על משרד ממשלתי, הוא מייד יודע להגיע לוועדת שרים ויודע,

יש כאן דיון נסער, הוא יודע להגיע. המשרד הממשלתי יודע להגן על עצמו. וכמו שאנחנו לא פעם עושים גם לשוק הפרטי, גם השלטון המקומי מוצא את עצמו פעם אחרי פעם מתמודד עם חקיקה שלוקחת ממנו עלויות גדולות בלי שיפוי, כי אנחנו, חברי הכנסת, רוצים להיטיב עם בוחרינו, עם הציבור, אבל בלי מקורות, כי אם זה המדינה יש לזה כללים, אם זו חקיקה תקציבית זה דורש רוב גדול יותר או למצוא מקור תקציבי, מה שקוראים לו בוועדת הכספים באהבה רבה "חוק הנומרטור" אבל כשעושים את זה על שלטון מקומי, אין שום בעיה, הכול עובר. בעצה אחת עם שר הפנים מר אריה דרעי ועם המרכז לשלטון מקומי והעומד בראשו מר חיים ביבס, באנו ואמרנו שיש ערך בזה שאנחנו ככנסת נסדיר את הנוהל הזה. ואני אומר משהו לחברי באופוזיציה שהתקוממו על זה שאנחנו מגבילים את כוחה של הכנסת. אני חושב בדיוק הפוך: היכולת שלנו להטיל על עצמנו מגבלות של חקיקה שדורשות קצת יותר העמקה בעניין הזה, זה לא הגבלה של כוחה של הכנסת. זה רק אומר שאם מחר בבוקר אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לצמצם דוחות חניה, או אנחנו רוצים לפטור קבוצה כזאת או אחרת מארנונה, הדבר הזה ידרוש בחינה מקדימה: קודם כל מה המשמעות התקציבית של זה לשלטון המקומי. לא יכול להיות, ופעם אחרי פעם, גם בכנסת הנוכחית, ראיתי חוקים כאלה, ואני אגיד בעדינות: חלקם גם עברו, שכששאלתי כמה זה יעלה לרשויות המקומיות, אמרו לי: אנחנו לא יודעים, כי למעשה משרדי הממשלה לא בודקים את זה. לא פעם משרד הפנים לא בודק את זה. מרכז השלטון המקומי לפעמים יודע בזמן, לפעמים לא יודע בזמן, לפעמים מגיש הערכות, אבל למי הוא מגיש אותן? אז הוא מביא אותן לפעמים לוועדת שרים, לפעמים הוא לא מביא אותן לוועדת שרים. חברי הכנסת לא יודעים כמה עולה לפטור מארנונה מוסד מסוג x, מוסד מסוג y, לא יודעים כמה עולה לסכם על הקלה כזו או אחרת, למשל בדוחות, אבל החוק מגיע להצבעה.

אני חייב לומר לכם, ואני חושב שידידי שר הכלכלה גם עובד על איזושהי הצעת חוק בנושא RIA והוא ידבר על זה כשהוא יהיה מוכן לזה, אבל גם אני, כשהבאתי הצעת חוק פרטית בנושא מכון התקנים, שבסוף הצטרפה להצעת חוק ממשלתית, ביקשו ממני, וזו הייתה פעם ראשונה שהצעת חוק פרטית עברה תהליך כזה, לבדוק את ההשפעה של העלויות של ההצעה הזו על המשק. עיכבתי את הצעת החוק כמה חודשים כדי שנבין מה המשמעויות של העלויות, כי בסוף גם לגופים פרטיים, לגופים מסחריים אנחנו מביאים הצעות חוק שאנחנו רוצים, לאחרונה ראיתי הצעה מעניינת של יו"ר ועדת הכלכלה ידידי איתן כבל, שמדבר על מועד מענה, אתה תדבר על זה. גם פה: הצעה סופר חשובה, השאלה מה המשמעויות שלה בעלויות.

אני יודע שבהצעה הספציפית הזאת מתקיים על זה דיון והנושא הזה נבדק. גם בהצעה אחרת שאנחנו התעסקנו איתה רבות כאן, כמו הצעת שוטף פלוס 30, שמחייבת את הגופים הציבוריים לשלם בזמן, ויש לנו שם עוד עבודה לעשות, כל הדיון התנהל האם יש כאן עלויות לגופים שעליהם אנחנו מטילים את זה, וגם על השלטון המקומי.

אני אתן עוד דוגמה לחקיקה שלי שנעצרה בגלל זה, ואני בהסכמה נושא בעול של הבדיקה הזאת. העברתי הצעת חוק שאומרת שלא ייקחו אגרות השתתפות במכרזים מעסקים קטנים. הצעה סופר צודקת. העברנו אותה, וחסכנו 15 מיליון שקלים לעסקים קטנים

חבר הכנסת מיקי לוי, אתה יכול לצלם גם בישיבה. גם בישיבה אפשר לצלם, לא בעמידה. אבל כשבאתי להכניס סעיף שמבקש שהפטור הזה יוחל גם על מכרזים בשלטון המקומי, באו אליי נציגי השלטון המקומי ואמרו: זה יעלה לנו X מיליונים. אמרתי: כמה זה יעלה? אמרו לי, אנחנו לא יודעים. אז הוצאתי את זה מהחוק, הוצאתי את הסעיף הזה מהחוק. אני לא מרפה מהרצון שלי לעשות את התיקון הזה, אבל אנחנו עכשיו מנהלים דיונים עם המרכז לשלטון מקומי, מבררים את העלויות, בודקים את התמחור הנכון ונביא הצעת חוק, בהסכמה עם המרכז לשלטון מקומי, שעסק קטן יוכל לגשת למכרז עם אגרות מפוקחות, ולא כל עירייה תגיד לו: זה עולה 2,000, זה עולה 5,000 כדי לגשת למכרז. זה היקשה עליי, כי הייתי יכול להגיד: יש לי הצעת חוק, היא עברה ועדת שרים, אני אעביר אותה, ואני לא יודע כמה זה עולה, שיעלה לשלטון המקומי 20 מיליון שקל, ויתמודדו עם זה. לירושלים זה היה עולה מיליון, לעיריית בת ים זה היה עולה 100,000. אוקיי. ולכן אני אומר: חברים,

יש כאן מגבלה מסוימת עלינו,

אבל היא מגבלה של אחריות ולא של חולשה. היא אומרת שהצעה שיש לה משמעויות תקציביות, ועל הסכום עוד נתווכח בוועדה, וגם בוועדת שרים העירו שהסכום נמוך מדי, הצעה שיש לה משמעויות תקציביות משמעותיות על השלטון המקומי, או תדרוש רוב מיוחס, או, נתאר את התהליך. אבל הבסיס הוא כמו הצעת חוק תקציבית, או שיש לה מקור תקציבי. זה נראה לי הוגן וראוי ובשום צורה לא מחליש את עבודתה של הכנסת. אני מבקש את חברי הכנסת לתמוך בהצעה.

תודה לחבר הכנסת רועי פולקמן. ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. מייד אחריו את יכולה להתנגד. אדוני סגן השר, עשר דקות לרשותך. כבר הודעתי שקארין אלהרר מתנגדת. היא ביקשה ראשונה, ואני, אדוני, רשות הדיבור שלך, עשר דקות. אדוני, אני לא אנצל את עשר הדקות, אני פשוט אומר שהצעת החוק כפי שהציג אותה רועי פולקמן, עם עוד הרבה הרבה חברי כנסת, היא הצעת חוק ראויה וטובה. ועדת השרים לענייני חקיקה תומכת בהצעת החוק בכפוף להסכמת משרדי הפנים, האוצר והמשפטים.

לפרוטוקול תגיד שאתה מסכים. הוא מסכים. לאחר הקריאה הטרומית, המשך החקיקה יהיה בתיאום עם משרדי הפנים, האוצר והמשפטים. הצעת החוק תוחזר לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה,

מסכים. לפרוטוקול, הוא מסכים. תודה רבה. אני אבקש מכולם לתמוך. תודה. ממשיך. הצעת החוק כפי שהגיש אותה רועי פולקמן נתמכת ונחתמה על ידי מירב בן ארי, טלי פלוסקוב, רחל עזריה, איל בן ראובן, כל הכבוד. אופוזיציה עניינית.

בטעות, אדוני. נאוה בוקר, איתן ברושי גם טעות? איתן ברושי גם טעות? לא, לא טעות. אנשים רציניים. איתן כבל גם טעות? איתן? הינה, הוא מהנהן בראשו. הוא אומר שכן, הוא תומך. נחמן שי. גם טעות? יכול להיות. איך יכול להיות טעות? אנשים כל כך רציניים טועים? חותמים בחתימת ידם. כבר אמר מי שאמר: מודה ועוזב ירוחם. אז אל תודה ואל תעזוב,

אדוני סגן השר, איילת נחמיאס ורבין.

איילת? הם נמלכו בדעתם. לא, לא יכול להיות, זה לא אחד. אחד, אני יכול להאמין לך. כל כך הרבה? לא יכול להיות. יחיאל חיליק בר. מזל טוב, מברוכ, בשעה טובה. אנחנו נעשה הכול בשביל להגיע, בעזרת השם. מזל טוב. אתה גם חתום? אתה יכול לגלות לי אם אני חתום או לא? אברהם נגוסה. יואל חסון. איך אתה יכול להתנגד? אתה חתום על ההצעה.

אתה חתום. זה לפני שהוא היה יו"ר סיעה.

מה, אני לא אעשה את זה? אתם הגשתם את הצעת החוק הזאת. אלעזר, תסביר להם. זה תהליכים פרלמנטריים, אני לא מבין. הוא התקזז, חברים. אדוני, סגן השר. אתה אחראי למהומה פה, עכשיו. לך אני מרשה. אבל כל כך הרבה חברי כנסת, פרלמנטריים מצטיינים, קוראים כל דבר, חותמים על הצעת החוק, מגישים אותה, ועושים לי: טעות? איך זה יכול להיות? אני לא מאמין.

אדוני סגן השר, אני רק פוחד שתכף יעלה מישהו ויקריא איזו הצעת חוק, כמה אנחנו חתומים אצלם. אנחנו חותמים, אני מודיע פה בשער בת רבים, נהיה בבעיה רצינית,

אני מודיע בשער בת רבים: אם אנחנו חותמים על משהו, עומדים מאחורי החתימה. הינה, יגיד לך זוהיר בהלול. בערבית אומרים: (אומר בערבית: אם נתת את המילה שלך, תיתן את הצוואר שלך.) אתה יודע מה זה? חתמת, נתת את הצוואר שלך.

לא, לא. חתמת, נתת את הצוואר. תגיד לו את זה בערבית. (אומר בערבית: אם נתת את המילה שלך, תיתן את הצוואר שלך.)

בכלים הנוספים של חברי הכנסת מהאופוזיציה. ולא ידעת כשחתמת על זה? לא, לא, לא. אני לא מאמין.

אני לפעמים נותן לכם קרדיט מראש, אבל אז אני מבין שהייתי תמים מדי. אני לא מאמין למה שאני שומע. יואל, זה לא אתה.

זה לא אמיתי. כל מי שחתום פה, אני מאמין באמונה שלמה,

עמיר פרץ, עמיר פרץ, אני לא יודע, הקואליציה, מאיר, אני מחכה להנחיות. אלי אלאלוף זה ברור, ואחרון אחרון חביב,

ידידתי רויטל סויד. אמרתי להם, לפי השמות צריך להניח, כל הכבוד לכם, אתם אנשים רציניים. אני כל כך מעריך את היושר האינטלקטואלי שלכם. יישר כוח. מה אומרת, עליזה? עליזה, מה קורה? יש מתנגדים לחוק. בסך הכול, אם אני אקריא מדברי ההסבר,

הטעו אותנו.

זה תלמידי תיכון וחטיבת ביניים, לא אנשים כמוכם, רציניים,

פרלמנטרים מנוסים. לא יכול להיות דבר כזה.

אתה רואה? לא מאמין. אם כי הבית הזה ראה הכול. דברי ההסבר, אולי נשכנע את אלה שלא חתמו. סעיף 3ג לחוק-היסוד, יש לך עוד ארבע דקות ו-25 שניות. מה הוא אומר? גם אם תעמוד. דוד. סעיף 3ג לחוק-יסוד: משק המדינה, דורש רוב של 50 חברי כנסת לפחות לצורך העברת הצעת חוק תקציבית או הסתייגות תקציבית אשר ביצוען כרוך בעלות תקציבית של 6,027,000 שקלים חדשים, או יותר, בשנת תקציב כלשהי. חוק זה חל גם על "גוף מתוקצב", הכולל בתוכו, בין היתר, את הרשויות המקומיות. עם זאת, עליזה, אין קשר עין. תודה רבה. נא לתמוך בהצעת החוק, גם אלה שחתמו וגם אלה שלא חתמו. תודה לסגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן. מתנגדת לחוק חברת הכנסת קארין אלהרר. גברתי מזכירת הכנסת, ירדנה, להפעיל לה את המיקרופון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, שרים, חברות וחברי כנסת, אדוני, אני בקושי שומעת את עצמי. חברי הכנסת והסדרנים, נא לעשות סדר. אני כמובן מתנגדת להצעת החוק הזאת. אני בעד שיהיה תהליך סדור ורציני, אבל אני בעד העובדה שהכנסת היא הריבון. אם יש קשיים תקציביים, צריך לדעת לסדר אותם לפני שמעבירים הצעת חוק, אבל זה אמור לקרות בתהליך מול משרד האוצר, של הרשויות מול משרד האוצר. חברי חבר הכנסת פולקמן, אני רוצה לספר לך שאם הצעת החוק הזאת הייתה בתוקף, פרק השוויון של חוק זכויות לאנשים עם מוגבלויות לא היה מגיע לעולם. בלי בכלל,

בלי בכלל לשאול אותך, אני יודעת שאתה בעד הפרק הזה. אז יכול להיות שלרשויות יש קשיים תקציבים, ובוא אני אגלה לך: מי שמעורר את הקול הגדול, הצעקה הגדולה, הן דווקא הרשויות החזקות. החלשות לא מעוררות את הצעקה הגדולה. אז חבל שהאוזן כרויה רק לטובת הרשויות החזקות, במקום שהשלטון המרכזי ייתן את הסיוע הכלכלי הנדרש לדבר הזה. בסוף הכנסת היא הריבון, אנחנו נבחרי הציבור והרשויות המקומיות צריכות ליישם את המדיניות שנקבעת כאן בכנסת. לא הפוך, עם כל הכבוד. התהליך הזה נעשה בלאו הכי. אני לא רוצה שתהיה זכות וטו בשום צורה ואופן לרשויות המקומיות. הן צריכות לדאוג לתושבים שלהם אבל ברור שכאשר זה מגיע לשיקולים תקציביים, הדבר הראשון שיעמוד לנגד עיניהם זה: האם, תקציבית, אני יכול לעמוד בזה או לא. אני לא ראיתי ראש רשות אחד שבא ואמר: תעזרו לי להשיג את הכסף. הדבר הזה לא סביר. אני קוראת לחברי הכנסת, שהמקום הזה יקר להם, שהם מבינים את העבודה שלהם, להתנגד לחוק הזה.

תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת אחמד טיבי, שב במקומך, כי אני עובר להצבעה, אם אתה רוצה להצביע. חברי הכנסת, נא לגשת למקומותיכם. הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון, בחינת העלות לרשויות מקומיות), של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד:

בחינת העלות לרשויות מקומיות) לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 52 בעד, 38 נגד. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה ראשונה, ועדת הכנסת,

ועדת הכנסת, אוקיי. אם כן, כספים. ועדת הכספים. חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, ביקש לוועדת הכספים. אם כן, ההצעה תועבר לוועדת הכנסת, שם יוכרע גורלה. אנחנו עוברים להצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת עודד פורר, עשר דקות לרשותך. תודה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, איזו סערה באולם, אפשר לחשוב שאנחנו מגישים פה עכשיו את אחד החוקים המשמעותיים. הצעת החוק הזו, אדוני, שמגיעה בתיאום עם משרד התקשורת, ואני רוצה אולי אפילו בפתח הדברים להודות לשר התקשורת על המעורבות שלו והאפשרות שלו להתקדם עם העניין הזה, באה בעצם ליצור שוויון וליצור הליכים שמשווים את כל התנאים של כל הערוצים הייעודיים. יש היום שורה של ערוצים שניתנו להם רישיונות לטובת נושאים ספציפיים, ייעודיים, כדי לקדם אותם, בין שזה ערוץ בערבית, בין שזה ערוץ ברוסית, ערוץ החינוכית, ערוץ המוזיקה, כל מיני ערוציםף שכל אחד קיבל את הייעוד שלו. הם קיבלו את זה על פי רישיון שניתן לפני שנים ארוכות וברישיון שלהם נקבע תאריך לפקיעת תוקף. ממש קשה, אדוני, אני לא מצליח, חברי הכנסת. חברי הכנסת. אדוני יושב-ראש הקואליציה, אם תוכלו לעשות את זה בישיבה ולא באמצע האולם, זה גורם לרעש גדול. המשמעות של החוק הזה לעומת החוקים שבאו בהמשך הדרך, בהמשך הדרך כבר עשו הליכי זיכיון שהם לא פגי תוקף, אלא הליכי זיכיון, כמו שנתנו את הזיכיון לערוצים המסחריים שבהם נתנו סמכות למועצה לשידורי כבלים ולוויין להאריך מעת לעת את הזיכיון, מתוך הבנה שאם ערוץ עומד בתנאים מסוימים ויכול להמשיך ולשדר, אין שום סיבה להתחיל את כל התהליך הזה מתחילתו. הצעת החוק הזאת באה בעצם לתקן את הערוצים הייעודיים שניתנו להם בהתחלה רישיונות, והם היו יכולים לפעול רק עד תאריך פקיעת תוקף ולא יכולים להמשיך ממנו ואילך, למצב שהם יהיו כמו הערוצים הייעודיים האחרים, עליזה בראשי, מה יהיה איתך, תגידי? אני יכול לשים לך משתיק קול? אי-אפשר. שניתנו להם רישיונות בשלב מאוחר יותר ושם אפשר להאריך מעת לעת את מועד הרישיון. המשמעות של החוק הזה, וזה גם בהסכמות שאנחנו הגענו אליהן עם משרד התקשורת, הנושא הזה אמור להיות מטופל בהצעת חוק ממשלתית שמקודמת בימים אלה, שאמורה להסדיר את כל התחום הזה של התקשורת, גם את העניין הזה. הבעיה היא שעד שאותה הצעת חוק ממשלתית מתקדמת, בינתיים מגיעים מועדים שהם מועדי סף, ולכן צריך להתחיל להתקדם גם במקביל. ככל שתתקדם הצעת החוק הממשלתית, אנחנו לא נקדם את החוק הזה, והוא יוצמד להצעת החוק הממשלתית. אני מבקש מהחברים לתמוך בהצעה. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת עודד פורר. ישיב שר התקשורת חבר הכנסת איוב קרא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מאחר שחבר הכנסת טיבי רצה לדעת במה מדובר, אז אני אענה. מדובר בערוצים הייעודיים, שבהם ערוץ 9, ערוץ 24 וערוץ "הלא". אלה ערוצים שנקראים ערוצים ייעודיים ואנחנו מתכוונים לסייע להם לקבל רישיונות. המשמעות של רישיון במקום זיכיון היא בעצם להפוך אותם לקבועים וללגיטימיים. מדובר בערוצי טלוויזיה שבעצם נבחנו, ליעדים, לכן הם נקראו ייעודיים, ואנחנו, בתוך המהפכה שאנחנו יוזמים היום, זה חלק מהרפורמה שאני מוביל כדי לתת לגיטימציה למגזרים שיש להם בעיה לבוא לידי ביטוי, בעיקר המגזר הרוסי, המגזר הערבי וכו', וגם המגזר החרדי, זה משליך גם לשם. ולכן הצעת החוק, אני פונה לכל הבית לתמוך בה. היא עוברת בקריאה טרומית היום, כאשר אנחנו מדברים על ההמשך, שהיא תהיה חלק ממהפכת תקשורת גדולה שאני מנסה להביא לציבור הישראלי: פתיחת שווקים חדשים, פתיחת התקשורת לתחרות, פתיחת כל הערוצים המסחריים. כך שבעצם אנחנו נראה תחרות בין ערוצים, ערוצים חדשים. אגב, לא הזכרתי את ערוץ 20, הוא בתוכם, הוא בתוכם, זה ארבעה ערוצים. אנחנו נראה מהפכה כאן, בהמשך למהפכה שהתחלתי בה בפיצול ערוץ 2, שכל כך דיברו והלינו על המהלך של הפיצול שלו. אנחנו שמחים שאנחנו הולכים לכיוון של הצלחה גדולה גם באמון הציבור בהם. אתה רואה שלפי הרייטינג, ערוץ 12, גם ערוץ 13 וגם ערוץ 14, שלושת הערוצים זוכים לרייטינג גבוה יותר. גם ערוץ 20. גם ערוץ 20 בתמונה, ארבעה ערוצים. אני חוזר עליהם: 24, שזה בעיקר ערוץ חרדי, "הלא" ערוץ ערבי, ערוץ 20 וגם ערוץ 9 כמובן, מה שפה מעלה חבר הכנסת פורר. בעצם אנחנו רוצים לייצר קונסנזוס בעניין הזה, לא אפליה, חופש הביטוי צריך להיות בכל מקום, זה לא נחלתו של איש, זה עיקרון מקודש בכל מקום וככה צריך להסתכל על הדברים. אי-אפשר לשלול ערוץ כזה ולא לשלול ערוץ אחר. הדבר היחיד שאפשר לשלול אותו זה כאשר מטיפים לטרור, כאשר מטיפים לפורנוגרפיה, לסמים, לדברים בעייתיים וקיצוניים. לכן אנחנו הולכים בדרך לא קלה, הרבה זמן הייתה בעיה להתקדם עם הנושאים הללו. היום, למרות הצעת החוק, הארכנו את הזיכיונות לארבעת הערוצים הללו עד סוף 2018. בסוף 2018 תהיה בעיה להמשיך את מתן הזיכיונות ולכן אנחנו מתחילים היום בהכנת הצעת חוק שמאפשרת להם כל הזמן לשדר יחד עם כל הערוצים שהזכרתי. המשמעות של הרישיונות היא המשך עשייה, המשך שידור, ולא שכל שנה יהיה צורך להביא הארכה וזה יהיה מוגבל. לא תהיה שום הגבלה, חופש הביטוי יתפרס לכל המגזרים, לכל הכיוונים, חופש דעות. זאת התחרות האמיתית. התחרות האמיתית היא לא לייצר מונופול ולא קרטלים, אין צורך בזה. המדינה היא מדינה דמוקרטית, במדינת ישראל יש חופש ביטוי, יש חוקי-היסוד שהדברים מקודשים, ואנחנו חלק מכל זה. לכן הערוצים הללו היום הם בבעיה, הבעיה שקשה להתמודד באופן קיומי, מהבחינה הזאת שהם מופנים רק לצורך מסוים ואז בעצם הם לא מצליחים לייצר דינמיקה מאוזנת כלכלית. במהלכים שאנחנו יוזמים כולם יוכלו לחיות, כולם יוכלו לשדר. מי שלא אוהב את הערוץ הזה יאהב ערוץ אחר ובהחלט יש מגוון של דברים. אני מצר על כך שכשומעים על ערוץ 20 אז כועסים, ומי שרואה ערוץ "הלא" כועס. אין הבדל. לכולם מגיע וכולם צריכים לחיות עם עקרון השוויון גם בתקשורת, לא רק בדברים שהם בעייתיים. אני ניסיתי עד היום ללכת לאיזון ולהביא למהפכות בכל התחומים. אתמול עלה נושא התאגיד,

בתשובה שלנו לבג"ץ שמדבר על כך שיהיה פיצול בעניין התאגיד כך שתהיה חברת חדשות נפרדת, כפי שנהוג בערוץ 12, 13 והערוצים המסחריים. כן, אדוני, זמנך תם, אבל אני אוסיף לך עוד דקה. אני רק רוצה לומר לך שבעיניי עניין התאגיד הוא דבר גדול, מכיוון שהריבון החליט ברוב קולות לאמץ את זה. ומה שקורה בפועל, מישהו מנסה לכופף את זה וללכת לכיוונים אחרים. אנחנו אתמול, בתשובתנו לבג"ץ, אמרנו ואנחנו חוזרים על זה, שבעצם הריבון, שהוא הכנסת, הוא מעל לכל דבר אחר, במיוחד שאין פגיעה בזכויות בסיסיות. לכן גם כאן אני חושב ומקווה שבג"ץ יחליט לגבות את הריבון.

אסור לפגוע בהחלטות הכנסת ואני בטוח שזה מה שיקרה. אני מבקש לתמוך בהצעת החוק הזאת, שמאפשרת עקרון שוויון גם בתקשורת.

אני מבקש שוב פעם, זה חשוב לנו למהפכה שאנחנו מובילים היום. שיהיה בהצלחה לחבר הכנסת פורר. תודה לשר התקשורת איוב קרא. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת. הצעה זו היא הצעה טרומית. מי בעד, מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון,

ייעודי), התשע"ז 2017, לוועדת הכלכלה נתקבלה. 57 בעד, 27 מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה. אני יכול להוסיף לפרוטוקול את חבר הכנסת יוסי יונה, לפרוטוקול בלבד. זה לא משנה את התוצאה. הצעת חוק העונשין (תיקון, נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת אחמד טיבי. עשר דקות לרשותך, חבר הכנסת אחמד טיבי. דקה, אם אפשר, חבר הכנסת אחמד טיבי? בבקשה. נמצאת איתנו ביציע האורחים קבוצה של אנשי חינוך ממדינת מולדובה, מהעיר קישינב. ברוכים הבאים לכנסת ישראל. עלו והצליחו. אדוני חבר הכנסת אחמד טיבי, עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא במקור של חברי, חבר הכנסת לשעבר אוסאמה סעדי, ושלי. הצגנו אותה לפני כשנה והיא לא התקבלה. לאחר מכן, במגעים שהתנהלו עם משרד המשפטים הוחלט כי היא תתקבל ותוצמד לאחר מכן להצעה ממשלתית דומה. לפי המצב בחוק הקיים, בית המשפט, אדוני היושב-ראש, יכול להטיל על נאשם שהורשע עונש של תקופת מאסר בפועל שאינה עולה על שישה חודשים, שתוחלף בעבודות שירות במקום ריצוי עונש של מאסר בפועל. בית המשפט יכול לקבוע כי עבודות השירות יחליפו במשך כל התקופה את עונש המאסר או רק בחלק מהתקופה. הצעת חוק זו באה להגדיל את מתחם הענישה של בית המשפט לתשעה חודשים במקום שישה חודשים, ובכך לתת שיקול דעת רחב לבית המשפט לתת לנאשמים שהורשעו בפעם הראשונה להשתקם במסגרת ראויה, כאשר הנסיבות האישיות מאפשרות זאת, ביחס לעבירות שמבחינת חומרתן אינן מהוות סכנה לציבור, ובכך לאפשר, רבותיי חברי הכנסת, לאותם נאשמים לחזור לחיים רגילים ולהשתקם מחוץ לכותלי הכלא. רציונל נוסף הוא להקטין את הצפיפות הקיימת בבתי הסוהר על ידי מתן החלטות העונות על הצורך במידת פגיעה פחותה בחירותו של הפרט, במיוחד לאור פסק דינו של השופט רובינשטיין בעניין הגדלת תא המחיה לאסיר ל-4.3 מטרים לכל אסיר, וכן הצעה זו היא בהתאם לדוח דורנר, שהמליצה המלצה זהה להצעת חוק זו. רציונל נוסף להצעה זו הוא להגדיל את מספר הנאשמים, יואל, שמבצעים עבודות שירות במוסדות ציבור שנותנים שירות ישיר לאזרח. לפני כשנה הכנסת דנה בהצעת חוק זו, שקידמנו עמיתי אוסאמה סעדי ואנוכי, והוחלט בזמנו לדחות את ההצעה כפי שאמרתי. לאחר מכן, הוחלט לקבל את ההצעה הזאת, שבמקורה היא הצעה של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שהצליח בכהונתו הראשונה בכנסת, אומנם כהונה קצרה, אדוני היושב-ראש, קצרה מדי, בתוך שנתיים וחצי, להעביר כמה וכמה הצעות חוק, ולמרות ההתפטרות שלו מהכנסת המשיך גם להגיע לוועדות, גם לדון בהצעות חוק שהוא העלה, שהעלינו, וזאת אחת מההצעות האלה, שאין ספק שהיא הצעה חיובית וקונסטרוקטיבית, חבר הכנסת טיבי, תרשה לי להסכים איתך בעניינו של חבר הכנסת, תודה רבה,

אני שמח שאתה מסכים איתי. אני אגיד כמה מילים בערבית, אדוני היושב-ראש,

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אני שמח מאוד שהצלחנו היום להעביר את החוק החשוב הזה בקריאה טרומית. חוק זה יתווסף לסדרה של חוקים שהצלחנו להעביר בכנס הזה. חוק זה נותן לשופט מרחב גדול יותר בבואו לפסוק דין. בהתאם לנסיבות העניין, אם הנאשם אינו מהווה סכנה לשלום הציבור וזו העבירה הראשונה המיוחסת לנאשם, כלומר הפעם הראשונה, ועבירה זו אינה נמנית עם העבירות המסוכנות, השופט יכול להמיר את עונש המאסר בפועל בעבודה לתועלת הציבור, ובכך הנאשם מקבל מחד גיסא הזדמנות לשיפור תנאיו

תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש הקואליציה. אני עובר להצבעה: הצעת חוק העונשין (תיקון, נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשע"ז 2016. דוד, אתה רוצה לומר כמה מילים? אני קורא לך אבל אתה, לא, אנחנו תומכים. לא צריך.

הצעת חוק העונשין (תיקון, נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת אחמד טיבי. הצעה זו היא בתמיכת ממשלה, ולכן אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, נשיאת מאסר בעבודת שירות),

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 45 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה ראשונה. כתומכת. אני מוסיף את חברת הכנסת טלי פלוסקוב כתומכת, לפרוטוקול בלבד. הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עיזים) (תיקון, ביטול החוק), התשע"ז 2017. גם הצעה זו בתמיכת ממשלה, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה, יש לך עשר דקות. מי שצריך להשיב הוא שר החקלאות. אם הוא לא יהיה, מאחר שההצעה בתמיכה אנחנו נעבור להצבעה. כבוד היושב-ראש, אני מציע לבטל בהצעת החוק הזאת את החוק המטיל מגבלות קשות מאוד על גידול עיזים ועל רעייה של עיזים. החוק משנת 1950 נשען על טענה שהעיזים השחורות מזיקות לטבע, מפירות את האיזון האקולוגי, שגם הגידול שלהן, או הגידול במספרן, מה שנקרא רעיית יתר, גורם נזקים חמורים ביותר. זו הייתה הטענה. והחוק מחזיק מעמד עד היום אף על פי שטענה זו הופרכה בצורה חד-משמעית, לא מהיום, אלא כבר בשנות ה-70 התחילו להתפרסם מאמרים מדעיים, ובהם של פרופ' אפשטיין, של מדענים מהאוניברסיטה העברית ומהטכניון, ששלחו מכתבים והביעו עמדה נגד ההגבלות האלה. והטענה היום, והמחקרים המדעיים כולם, ללא יוצא מן הכלל, אומרים להפך, שהעז השחורה טובה לסביבה. העז השחורה כל כך טובה לסביבה עד שהממשלה מוכנה לשלם למגדלי עיזים רק שיגדלו אותן ויכניסו אותן ליערות, כי הן עוזרות במניעת שרפות. הצעת החוק לא רק התעלמה מהמדע, אלא התעלמה מההיסטוריה. כי, כבוד היושב-ראש, העז השחורה קיימת בארץ אלפי שנים, היא ומגדליה הם חלק מהאיזון האקולוגי שהחזיק אלפי שנים. גם אם היא הייתה גידול מבוית, היא הייתה חלק מהאיזון האקולוגי שאנחנו מכירים עד לפני חקיקת החוק הזה. היום בעולם כולו ממשלות רבות, בארצות הברית, במצרים, בכל מיני מקומות בעולם, משלמות למגדלים כדי שיכניסו את העיזים שלהם אל תוך היערות, כדי שהן יתרמו לאיזון האקולוגי על ידי אכילה של הענפים הנמוכים בעצים, אכילה של צמחים עצוניים, קוצים וכל מיני דברים שמשתלטים על הקרקע ופוגעים במרעה הטבעי, ופוגעים בצמחייה הטבעית. ולכן, אין היום מחלוקת בדבר חשיבותה של העז השחורה לאיזון הטבעי. בשנות ה-50 ובשנות ה-60, עם המלחמה שהוכרזה, וגם בשנות ה-70, אפילו היו גנרלים שהצהירו: אנחנו נחסל את העז השחורה ונעביר אותה מן הארץ, תוך התעלמות,

מן ההיסטוריה ומן הסביבה ומן הנחיצות של העז השחורה, וכמובן תוך פגיעה במגדלים, שהם בעיקרם אזרחים ערבים בדואים מהנגב. יובאה לארץ כתחליף לעז השחורה עז לבנה משווייץ, שהייתה עז לבנה מפונקת מבויתת, כביכול מתורבתת. העיתונים בארץ היללו את העז הלבנה, הטובה, וקיללו את העז השחורה, עד כדי כך שילדים התחילו לשנוא את העז השחורה מרוב שקראו עליה בעיתונות ובספרי הלימודים. הגיע הזמן להחזיר את הכבוד האבוד של העז השחורה, ולהחזיר את הכבוד האבוד למגדליה, ולמצוא דרכים לעודד אנשים לגדל עיזים שחורות, ולבוא לאזרחים שרוצים ומוכנים לעשות את זה במגבלות שהן תורמות לסביבה. אין לנו שום עניין, אין לאף אחד שום עניין לפגוע בסביבה, נהפוך הוא, אנחנו חושבים ורואים במו עינינו כיצד העז השחורה עזת הנפש, שמטפסת על ההרים, שאוכלת קוצים, שהיא בהרמוניה מלאה עם הסביבה, צריך להחזיר אותה. מי שיקרה לו הארץ צריך להחזיר את העז השחורה ולתמוך במגדלים שלה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אדוני שר החקלאות ישיב. השר, שר החקלאות ופיתוח הכפר השר אורי אריאל, ישיב בשם הממשלה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, המציע חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אני יכול לברך אותך, יש הצעה שהינה, היא הצעה טובה, ואנחנו מסכימים לה. אני הבטחתי לך שנעביר אותה לוועדת שרים.

ונעביר אותה. כבל, אל תאיים,

זה לא מעניין אותי.

עכשיו אני דופק לו את הפריימריז. תן לי, אבל רגע, תן ליהנות מזה גם, מה אתה מפריע? אז אני רוצה לשבח את חבר הכנסת זחאלקה, שהביא הצעת חוק נכונה. הייתה בעיה פעם. החוק הזה, הולדתו לא בחטא, הולדתו הייתה בצדק, כי היו פה מאות אלפי ראש של העז השחורה, והעז השחורה מתאפיינת ביכולת שלה לטפס על עצים ולאכול אותם, והיא גרמה לנזקים מאוד גדולים. על יריעות המקדש, בעזרת השם. בינתיים, בינתיים, עוד פעם בית המקדש? אני אומר לך, הדוסים האלה עם ההדתה שלהם, חבל על הזמן. מה שלא מדברים, הוא מגיע לבית המקדש. את יריעות בית המקדש, עם עז שחורה. תודה. אז בינתיים צריך לדעת שמספרן של העיזים השחורות ירד למספר מאוד קטן, יש ויכוח כמה, זה לא משנה. הן לא פוגעות לא בטבע ולא בצמחייה. הן כן, אני רוצה רק להדגיש, הן כן ברעייה מבוקרת, הדגש הוא על "מבוקרת", בתוך היערות, אוכלות את העשב ומורידות את הפוטנציאל לתבערה, לשרפות, ולדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו. ולכן, אנחנו באמת לא אכפנו את החוק הזה מזה הרבה מאוד זמן ואין לנו כוונה לאכוף אותו. זו אות מתה בספר החוקים, וטוב גם מעת לעת להוציא חוקים שעבר זמנם, אפשר להגיד גם בטל קורבנם. ולכן, הממשלה, אני כשר החקלאות תומך בהצעת החוק הזאת, ואני מבקש מכולם להצביע בעדה.

תודה לשר החקלאות השר אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עיזים) (תיקון, ביטול החוק), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עיזים) (תיקון, ביטול החוק), התשע"ז 2017, לוועדת הכלכלה נתקבלה. 44 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה. הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון, הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך), התשע"ז 2017, גם הצעה זו בתמיכת הממשלה. חבר הכנסת יעקב מרגי. חבר הכנסת יעקב מרגי איננו. מה יהיה? הצעת חוק, איפה הוא? טוב. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, הבטחת פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת יוסי יונה. רבותיי, על הצעה זו תשובה והצבעה במועד אחר. יעקב, אני אאפשר לך אחריו.

אין לא. חברי הכנסת, אני צריך להתנהל, זה לא יכול להיות. מה אתם רוצים, שאני אשב פה ואני אסתכל, על מה? אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברת הכנסת תמר זנדברג, אני רוצה את תשומת ליבך ואת תשומת ליבכם. אל תאמין לה,

היא לא יכולה גם להקשיב לך וגם לי.

למרות שהיא מדברת על כך שיש לה חלוקת קשב,

תמר? אם כן, הצעת החוק הזו באה להטיל פיקוח פרלמנטרי על תשלומי התל"ן. כפי שאתם יודעים, חברות וחברי הכנסת, כיום קיים פיקוח פרלמנטרי על תשלומי חובה ורשות שעל ההורים לשלם במערכת החינוך. הסכום ברור, יש תקרת תשלום, זה מובא לכנסת. ידידי חבר הכנסת יעקב מרגי הוא יושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת, ואנחנו יחד מפקחים, מאשרים, לעיתים עם בטן מלאה, לעיתים בחוסר רצון, אבל מאשרים. והינה, יש לנו תופעה, שאני רוצה לכנות אותה תופעה מבישה, אדוני היושב-ראש, וזה תשלומי התל"ן. זאת אומרת, זאת תוכנית לימודים נוספת שעבורה ההורים מתבקשים לשלם, עבור הלימודים בבית הספר.

אנחנו כבר יודעים שחוק חינוך חינם הפך לאות מתה. החוק הזה מסורס. החוק הזה מופר תדירות, והיום אנחנו יודעים במידה מאוד רבה שסיכויי החיים של הילד בבית הספר, הישגיו, נקבעים במידה רבה באופן יחסי ליכולת הכלכלית של הוריו. תוכניות התל"ן הן למעשה הביטוי החריף ביותר, הבעייתי ביותר, של הפערים שקיימים בתוך מערכת החינוך, אדוני היושב-ראש. היינו רוצים להגיע למצב, ואנחנו שואפים להגיע למצב, ואנחנו נאבקים להגיע למצב, שחוק חינוך חינם חובה אכן יתממש במדינת ישראל, משום שכולנו, לפחות על פניו, מחויבים לכך שלכל ילדה וילד תינתן ההזדמנות השווה לפתח את היכולות שלהם ואת הפוטנציאל הגלום בהם, בשביל עצמם, וכדי שהם ישתלבו באופן מיטבי בחברה הישראלית, כאזרחים בוגרים, אחראים וכאלה שתורמים לעצמם ולחברה.

תוכניות התל"ן הללו, אדוני היושב-ראש, אנחנו עשינו חישוב בלשכתי, האם אתם מבינים מה המשמעות של תוכניות התל"ן, אדוני השר ארדן? תוכניות תל"ן הן כאלה שאם אתה לא מקבל אותן, בהשוואה לילד שיש לו אותן הרי שמתהווה פער של שנת לימודים שלמה, שנת לימודים שלמה.

לימודי התל"ן מאפשרים שנת לימודים שלמה נוספת לאלה שיש להם, בהשוואה לאלה שאין להם.

הצעת החוק שמונחת בפניכם מבקשת את הדבר האלמנטרי, ומהו הדבר האלמנטרי? שהכנסת תעשה את עבודתה. יש כאן שני היבטים לחוק הזה, אדוני היושב-ראש.

זה העניין המהותי, שהיינו רוצים שלימודי התל"ן ייעלמו ממערכת החינוך, משום שאין שום סיבה בעולם שההורים יממנו, בתוספת למיסים שהם משלמים למדינת ישראל, באופן עוקף את הלימודים של ילדיהם. ולא זו בלבד, היכולת שלהם לשלם היא דיפרנציאלית.

מי שמשלם, מקבל חינוך טוב ואיכותי יותר, ואלה שאינם משלמים מקבלים חינוך פחות איכותי, פחות שוויוני, ולכן ההזדמנות שלהם נפגמת, נפגעת, מסורסת. וההיבט השני קשור גם למהפכה ששרת המשפטים רוצה להוביל כאן בכנסת ישראל, פחות חקיקה פרטית ויותר עבודת פיקוח של הכנסת. אז הינה, החוק הזה בא ואומר לכם: חברות וחברי הכנסת, וזה נוגע לכל אחד ואחת מכם, אנא הגבירו את סמכויות הפיקוח שלכם, אנא קבלו את סמכויות הפיקוח שלכם על עבודתם של משרדי ממשלה, וביניהם משרד החינוך. כלומר, אם אנחנו באמת פרלמנטרים ואנחנו נאמנים לעבודתנו, אדוני היושב-ראש, הרי שכל אחד ואחד מאיתנו אמור להגיד כן לחוק הזה, משום שהחוק הזה בעצם הוא אחד מהביטויים שמגדירים את תפקידו בכנסת כמי שמפקח על עבודתם של משרדי הממשלה. בהתייעצות עם יושב-ראש הקואליציה, אני אמרתי: הבה ולא נצביע על החוק הזה, כי יש בו היגיון, ומן הסתם כאשר נביא אותו לפתחו של כל חבר או חברת כנסת, הוא יאמר: אכן החוק הזה הגיוני, אכן בעצם הוא מבטא מה שחבר או חברת כנסת אמורים לעשות, ולכן בסופו של יום נרצה לקבל אותו. אני גם מקווה ששרת המשפטים, כזו שרוצה להוביל מהפכה שבה היא אומרת: פחות חקיקה פרטית ויותר עבודת פיקוח של הכנסת, תבין את ההיגיון ואת החוכמה שבחוק הזה, והיא גם תאשר אותו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחזור שוב ולומר במה מדובר. מדובר על תוכניות לימודים נוספות, שבמקור שלהן, דרך אגב, אדוני היושב-ראש, לא היו אמורות להחליף את שעות התקן בבית הספר, והינה, מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים המון פעמים שזה לא תל"ן, אלה לא תוכניות לימודים נוספות, אלא בכסף שההורים משלמים בעצם מממנים את שעות התקן של בית הספר. לעיתים קיימת גם תופעה נפסדת ובעייתית יותר, שהכסף הזה הולך למטרות עלומות, אין איש ואין אישה שיודעים למה מיועד הכסף הזה.

כלל הסיבות הללו, מגוון הטעמים הללו, אומרים באופן חד-משמעי כן לחקיקה הזו. חברות וחברי הכנסת, אנחנו נביא את זה לפתחכם בדיונים פרטניים, כדי לשכנע אתכם שהחוק הזה הוא נחוץ, החוק הזה הוא הגיוני. אומנם זה חוק שנופל תחת הקטגוריה של חקיקה פרטית, אבל הוא בעצם משקף, היה והוא יתקבל, באופן הטוב ביותר את העבודה שאנחנו, חברות וחברי הכנסת, אמורים לעשות. אם כן, אני נמנע מלבקש מכם להצביע עליו במועד הזה. אנחנו נבוא בדיונים, מקווה שהם יהיו דיונים קונסטרוקטיביים, חיוביים, עם הקואליציה, עם הממשלה, בתקווה שהממשלה, משרד המשפטים ומשרד החינוך יוכיחו שבסופו של דבר מתקיימת פה, אולי לא כל הזמן, אבל מתקיימת כאן חקיקה עניינית, מתקיים כאן דיון ענייני, דיון רציני, דיון שאמור לשרת את הציבור ואת האינטרס הציבורי הרחב ביותר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו חוזרים להצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון, הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך), התשע"ז 2017. יציג את ההצעה חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת. ישיב סגן השר מאיר פרוש. אדוני היושב-ראש, קודם כול התנצלות ותודה על ההתחשבות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, מכובדי סגן שר החינוך, הצעת החוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון, הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך),

אם אפשר לומר, להשלים את הצעת החוק שעברה ב-2008, שקובעת הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים ומחילה חובה של מחזיק במקום ציבורי,

כגון קניונים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, שדות תעופה, מקומות עבודה, מוסדות להשכלה על-תיכונית, להציב מכשירי החייאה. אני רוצה לדבר על הרציונל. בתי ספר לא נכללו בחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, לכן הבאנו השלמה, הצעת חוק שאומרת שגם בבתי ספר. אנחנו תוך כדי הסכמות. כשנגבש את ההסכמות נקבע איזה בתי ספר, איזה סדרי גודל של תלמידים, אבל הרציונל אומר: הפרעות קצב חמורות בלב ודום לב עשויים להיגרם כתוצאה מאוטם שריר הלב או מהפרעה חשמלית, פעילות השריר, שעלולים לגרום למוות. הצלחת פעולות ההחייאה במקרים כאלה היא כאמור תלויה במשך הזמן שעובר בין האירוע לבין מתן הטיפול הראשוני. ההכרח, הצורך החיוני, כבר מוכר בחוק המרכזי של הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים. לכן אנחנו חושבים שבבתי ספר גדולים, בהתחלה נציב זאת בבתי ספר גדולים, חשוב שיהיה מכשיר החייאה, הן לטובת התלמידים הן לטובת המורים. הרציונל, כל בתי הספר, אבל זה עלות תקציבית, ואנחנו בשלבים, הינה, אני מודיע שכוונתי היא בסוף בסוף, כי אין עדיין הסכמה מלאה על החוק הזה. אני כפוף להסכמות שאני עדיין אמור לגבש אותן הן עם משרד החינוך, הן עם משרד האוצר והן עם ארגוני המורים השונים.

קודם כול אנחנו מעבירים זאת בקריאה טרומית, כדי לומר: גם משרד החינוך אומר שבעיקרון הוא תומך בכך, ומוכן להקציב סכום מסוים,

ממשאביו, כדי להתחיל את החוק הזה. עדיין לא הגענו לגודל הזה. אני מודיע גם לסגן השר וגם ליושב-ראש הכנסת וגם לחברי הכנסת, הצעת החוק הזו תעבור בקריאה טרומית, אך לא תקודם עד שנגבש את ההסכמות. אני מחויב לכך. אני מחויב לחוק הזה, ואני מאמין שנגיע להסכמות כדי להציב את מכשירי ההחייאה בכמה שיותר בתי ספר,

תוך רציונל סביר, וגם בגילאים, סביר. אני מודה הן לשר החינוך והן לשר האוצר על ההסכמה להעביר זאת בקריאה טרומית. בהמשך נראה איך אנחנו מקדמים את החוק. תודה, שוב, אדוני היושב-ראש על הנכונות להעלות. תודה ליושב-ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת יעקב מרגי. ישיב סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש. פה אנחנו מצביעים. יש הצבעה בסיום התשובה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, המציע חבר הכנסת הרב מרגי. הצעת החוק הנוכחית נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה מ-19 בנובמבר 2017. ועדת השרים תמכה בקידומה של הצעת חוק זו בכפוף להסכמות משרדי החינוך,

הפנים והעבודה והרווחה, ובכפוף לכך, כפי שאמר הח"כ המציע, שהתקציב בעבור הצבת מכשירי, בהצעת החוק כתוב שהתקציב בעבור הצבת מכשירי ההחייאה יינתן על ידי משרד החינוך. משרד החינוך רואה חשיבות רבה בהצבת ערכות החייאה במוסדות החינוך, הוכח לא אחת כי מכשירים אלה הצילו חיים. לפיכך המשרד, גם כפוף למה שאמר המציע, הרב מרגי, שזה יהיה בתיאום, תומך בקידום הצעת החוק ובלבד שנוסחה יתואם עם גורמי המקצוע במשרד. אני רוצה להוסיף משפט לחבר הכנסת הרב מרגי. אני לא רוצה לקשור, אבל כשהייתה שפעת החזירים, במשרד החינוך אמרו שאין להם כסף לנטילת ידיים בבתי ספר של פטור ומוכר שאינו רשמי, אני בטוח שתעמוד על כך שגם זה ייכלל, ולא יהיו תשובות מעין אלה, ושלא יפלו בין אלה לבין אלה. תודה רבה. תודה לסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש. אנחנו עוברים להצבעה, חברי הכנסת.

חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון, הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה בקריאה טרומית. מי בעד?

החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 48 בעד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מוסיף לפרוטוקול של קולה של חברת הכנסת קסניה סבטלובה ושל חבר הכנסת יוסי יונה, לפרוטוקול, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין, גם לפרוטוקול וגם של חברת הכנסת ענת ברקו, לפרוטוקול.

חברי הכנסת,

אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה עברה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנתה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק הקמת רשות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים, התשע"ז 2017, של חבר הכנסת מסעוד גנאים. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, סיכמתי עם הקואליציה שתשובה והצבעה במועד אחר. תשובה והצבעה. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק באה מתוך צורך. הצעת החוק, שמטרתה הקמת רשות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים, רק דקה. שלא תהיה אי-הבנה, חברי הכנסת, אני אומר גם למזכירי הסיעות, תשובה לחוק הזה, תשובה והצבעה במועד אחר. החוק הבא, תדאגו שמי שצריך להיות פה, יהיה. אדוני היושב-ראש, תפקידה של הרשות הוא לטפל בכל ענייני המקומות הקדושים למוסלמים, ובכלל זה פעולות לשימור, לשיקום, לשחזור, לביטוח, לאחזקה, ואני מדבר על מקומות קדושים כמו מסגדים, כמו בתי קברות ומקומות אחרים, שנמצאים בעיקר במקומות שלא גרים בהם כבר אנשים, לא מוסלמים ולא ערבים. אני מתכוון במיוחד לכפרים שננטשו בשנת 1948 ותושביהם ברחו במהלך שנת 1948. אז נשארו מקומות קדושים: מסגדים, כנסיות, בתי קברות ועוד מקומות. המקומות האלה הם עזובים. המקומות האלה ננטשו, ואין מי שישמור עליהם. אין מי שיתחזק אותם. כפי שאמרתי, מטרת ההצעה היא למלא את החלל הקיים בתחום הזכויות ושירותי הדת של בני העדה המוסלמית בארץ. כפי שאמרתי בהתחלה,

אני אפילו מוכן להרחיב את הצעת החוק, אם זו הסיבה של ההתנגדות, שזה יהיה לכל עדה בישראל. שלכל עדה תהיה רשות ושתשמור ותטפל במקומות הקדושים שלה. מאז הקמת המדינה אין גורם רשמי שתפקידו לפעול לשימור ולאחזקה נאותה של עשרות מסגדים, בתי עלמין וקברי קדושים מוסלמים, הנמצאים באזורים שמוסלמים וערבים אינם מתגוררים בהם עוד. מקומות אלה היו לעזובה מתמשכת באופן שאינו מכבד מדינה נאורה. ראוי לה למדינת ישראל, הדואגת למקומות הקדושים ליהודים בארץ והתובעת ממדינות אחרות לכבד את המקומות הקדושים ליהודים בארצותיהם, לדאוג גם למקומות הקדושים לדת האסלאם.

אדוני היושב-ראש, הממשלה, בית המלוכה מתחזק ושומר על בתי הכנסת והמקומות הקדושים של היהודים. אז גם בארץ אנחנו רוצים שהממשלה תדאג, שתהיה רשות מסוימת שתדאג למקומות הקדושים ולבתי התפילה של המוסלמים, ובכלל של כל העדות. המדינה מתפעלת ומפעילה גוף ממלכתי המפתח מקומות הקדושים ליהודים, ביניהם כ-120 קברי צדיקים, במימון של מיליוני שקלים. התקנות המגדירות מקומות קדושים, לפי חוק השמירה על המקומות הקדושים, נחקקו רק לגבי מקומות קדושים ליהודים, ולפיכך מקומות הקדושים לבני דתות אחרות אינם מוגנים על ידי החוק, ואין אפשרות להעניש את הפוגע בהם על פי חוק השמירה על המקומות הקדושים. אדוני היושב-ראש, אם אתה מבקר במסגדים או במקומות קדושים בכפרים שננטשו ונהרסו בשנת 1948, אפילו בכמה ערים, כמו טבריה, כמו צפת, חברת הכנסת ברקו, לא להפריע. אני לא מדבר עכשיו, אני מדבר על מסגדים.

למשל בכפר חיטים, זה בדיוק מה שאתה אומר.

שהוא כפר שנהרס ב-1948, יש שם מסגד, מסגד עזוב,

של הפליטים,

אפילו, לצערי, ברוב המסגדים האלה והמקומות האלה משתמשים נרקומנים וכל מיני אנשים שמשתמשים שם בסמים. למה שלא תהיה רשות שתטפל בהם?

בקשר לרשות והרכבתה, אני רוצה רשות שהיא רשמית ומבוקרת על ידי המדינה ועל ידי הממשלה.

איזה ווקף? הווקף, את יודעת, כולו מופקע.

היא זו שיש לה את השלטון ואת הרשות על כל הווקף האסלאמי. את מכירה את זה ואת יודעת את זה. לכן, מה אני מבקש? בניהול, שהרשות הזאת תמונה על ידי הממשלה, על ידי הגופים הממשלתיים, בצורה מסודרת, רשמית ומבוקרת, שהקאדי הראשי, הקאדי השרעי הראשי יהיה בה היושב-ראש, יהיה נציג של מרכז השלטון המקומי שזה הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות, יהיו בה שני ראשי רשויות מקומיות ערבים, וגם נציגים מהמשרדים השונים. אבל העיקר הוא לתת לה את המנדט, לתת לה את הרשות, כדי שהיא תטפל במקומות האלה, שכפי שאמרתי ננטשו ונעזבו מ-1948 ואין מי שיתחזק אותם ואין אפילו מי שינקה אותם. הייתי עד, וכולם עדים, כאשר הם מבקרים במקומות כאלה, איך כל המסגדים, בתי הקברות וקברי קדושים ננטשים ואיך הם עזובים ואיך לא מטפלים בהם. אדוני היושב-ראש, לטפל ולשמור על מקום קדוש זה חלק אינטגרלי מהתרבות הדמוקרטית, מחופש הדת. אני לא מבקש שיעשו פה ניסים. הבקשה שלי בתוך הצעת החוק היא להקים גוף, להקים רשות שתשמור ותטפל במקומות הקדושים האלה.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת חוק העונשין (תיקון, תקיפת חייל צה"ל), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי כנסת. יציג את החוק חבר הכנסת יאיר לפיד. חבר הכנסת לפיד, עשר דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כשהגיע אליי חבר הכנסת רזבוזוב בפעם הראשונה עם החוק הזה, השאלה הראשונה שלי הייתה אם הוא בטוח שאין חוק כזה. אמרתי לו: לא יכול להיות שבמדינת היהודים אין חוק שמחמיר ענישה על תקיפת חיילים, מפני שאני יודע, כמו שכולכם יודעים, שעובדי מדינה, ילדים ושוטרים, לגבי כולם יש עונש גבוה יותר, אם הם מותקפים, ורק המחוקק פשוט לא העלה בדעתו שיכול להיות מצב שיתקפו במדינת היהודים חיילים יהודים רק בגלל שהם חיילים בצה"ל. אלפי חרדים מתגייסים היום להגנת המולדת, אנחנו צריכים להתגייס להגנתם. לא יכול להיות שחיילים חרדים יחזרו לשכונות שלהם בלילות או ביום שישי, אחרי שבוע בשטח, ויותקפו רק בגלל שהם במדים ורק בגלל שהם חיילי צה"ל.

שלשמחתי שמעתי את חברי הכנסת דרעי,

גפני ומוזס מגנים את האלימות הזאת כלפי חיילי צה"ל, אני מבקש מהכנסת להצביע בעד הצעת החוק.

תודה לחבר הכנסת יאיר לפיד. מתנגדים לחוק שלך?

מי משיב? שרת המשפטים? מי משיב? אני מצטער מאוד, גברתי השרה. לא שמתי לב שבאת מהצד. לא, לא מסתכל, כיון שהיא לא הייתה פה ומישהו השיב במקומה.

מישהו השיב במקומה בחוקים האחרים, ולכן עלה בדעתי ולא ראיתי בשולחן הממשלה. אבל אני מצטער. גברתי השרה. אין בעיה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק העונשין (תיקון, תקיפת חייל צה"ל),

של חבר הכנסת יואל רזבוזוב ואחרים, מבקשת לקבוע בחוק העונשין עבירה חדשה שעניינה תקיפת חייל צה"ל או אדם אחר העוזר לחייל כאמור, שהעונש בצידה שבע שנות מאסר, ועשר שנות מאסר בהתקיים נסיבות מחמירות.

בחוק העונשין קבוע מדרג ענישה אחיד ביחס לתקיפה של עובדי ציבור, לרבות חיילי צה"ל ושוטרים, והוא חמור יותר מהעונש הקבוע בצד עבירת התקיפה הבסיסית המבוצעת כלפי כל אדם ועומד על שלוש שנות מאסר לעבירת התקיפה הבסיסית וחמש שנות מאסר בהתקיים נסיבות מחמירות. הוראות החוק הקיימות משקפות את התפיסה העקרונית, שלפיה הנסיבות המחמירות בתקיפה של עובד ציבור מתייחסות לנסיבות עבירת התקיפה ולא להשתייכות של עובד הציבור הנתקף לסקטור כזה או אחר. בקביעת הגנה מוגברת עבור סקטור מסוים של עובדי ציבור יש משום מסר לא ראוי כלפי מעמדם של הסקטורים האחרים והיחס והחשיבות שהחברה מעניקה להם. האם בראיית מפלגת יש עתיד שוטר שווה פחות? או עובד סוציאלי? או מורה? בנוסף,

המוצעים במסגרת הצעת החוק אינם מתיישבים עם מדרג הענישה הקיים בחוק העונשין ביחס לעבירות האלימות בכללן, ויש בהם כדי ליצור עיוותים ואנומליה במדרג הקיים.

למשל, העונשים המוצעים חמורים יותר מהעונשים הקבועים בחוק בגין תקיפה תוך גרימת חבלה של קטין, חסר ישע או זקן. האם תקיפה של חסר ישע חמורה פחות מתקיפה של חייל? נוכח האמור לעיל, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. ייאמר לזכות חברי הכנסת כאן, שבתקופה האחרונה קיבלנו עוד כמה הצעות כאלה. דרך אגב, בתור חברת כנסת, הצעתי הצעה דומה, החמרת ענישה על תקיפת עובד במוסד חינוך, אלימות כלפי מורים, ושר החינוך אז שי פירון, ושרת המשפטים אז ציפי לבני, הסבירו לי את מה שאני עכשיו הסברתי, ולא התעקשתי להעביר את ההצעה הזאת. כי אין היגיון להחמיר רק עם חיילים. חיילים, מורים, עובדים סוציאליים, דרך אגב, עובדים סוציאליים ופקידי סעד של הרווחה סובלים מאלימות ומהסתה נגדם אולי בצורה החמורה ביותר, ולכן אין טעם ואין היגיון להחמיר רק כלפי חיילי צה"ל. צריך להגיד עוד משהו: גם העונש כיום, של שלוש שנות המאסר, אף אחד עוד לא נכנס לכלא על זה שהוא תקף חייל צה"ל לשלוש שנות מאסר. אז גם העונש כיום לא מנוצל. התחילו באמת, בשנה-שנתיים האחרונות, סוף-סוף להגיש כתבי אישום גם נגד הסתה, לא רק תקיפה של חיילי צה"ל אלא גם הסתה, שזה היה דבר שעד לפני שנתיים לא טיפלו בו, והעונשים שמבקשת הפרקליטות הם עדיין לא שלוש שנים, כי בית המשפט לא נמצא בכלל במתחם הזה. לכן אין באמת שום תועלת בלהעלות את זה משלוש לשבע, וזה גם לא נכון להפלות בתוך עובדי הציבור בין חייל לעובד סוציאלי, למורה, לפקידי סעד. כמובן, המניע של ההצעה נכון, וזה שהנושא עולה לסדר-היום זה דבר חשוב וטוב, אבל במהות, ללכת ולתקן את חוק העונשין ולהפוך את זה משלוש שנים לשבע שנים רק לחיילי צה"ל, זה לא דבר נכון. צריך לדעת:

כמי שהובילה את חוק הגיוס יחד איתכם בכנסת הקודמת,

הייתי בקשר, גם בתור שרת המשפטים, עם המגייסים החרדים. הפרקליטות לקחה מאוד ברצינות את נושא המלחמה בהסתה כלפי המגייסים, לצערנו, ועשינו על זה כמה ישיבות, גם עם שר הביטחון, ביחד איתי וביחד עם השר לביטחון פנים, על העמדה לדין בגין הסתה ותקיפה, ויש התקדמות משמעותית. הפרקליטות אמרה שהיא מוכנה ללכת גם באסטרטגיה של אכיפה משולבת במוקדי ההסתה האלה, ומה שהם עושים היום זה לא מה שעשו לפני שנתיים, אז יש איזה שיפור. עם זאת, אין שום היגיון להחמיר כך את הענישה לגבי חייל צה"ל, ולא לגבי קשיש, או חסר ישע, או מורה, או עובד סוציאלי.

יש שאלות למישהו? טוב, אז לנוכח האמור, בסדר, אם אין שאלות והכול ברור, אני שמחה שהבנתם. נוכח האמור לעיל, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. תודה לשרת המשפטים איילת שקד. חבר הכנסת יאיר לפיד מבקש לשכנע ברגעיו האחרונים של החוק, לפני שהוא, אני לא בטוח שאלה רגעיי האחרונים. לא שלך, של החוק, אמרתי. אני מקפיד. חס וחלילה. קודם כול, אני שמח לראות, אדוני היושב-ראש, שראש הממשלה, השרים, כולם התפנו מהמשימה העליונה,

החשובה, להעביר את חוק ההמלצות, שזה כמובן הדבר היחיד שמעניין את הקואליציה הזאת. כדי לדאוג לזה בא ראש הממשלה, להגן על עצמו מפני המלצות המשטרה. סוף-סוף אנחנו רואים אותו פה, בא להצביע על משהו שחשוב לו: למנוע חוק שנועד להגן על חיילי צה"ל. אני שואל את עצמי אם כולכם הייתם מגיעים הנה גם למען משהו שחשוב באמת לאזרחי ישראל. באמת, באמת, חברת הכנסת קורן, את באמת לא יודעת? ראיתי אפילו את חבר הכנסת אמסלם, שהגיע הנה מפני שסוף-סוף יש משהו חשוב, ההמלצות. סוף-סוף מצאתם משהו שבאמת מסעיר אתכם, שבאמת שווה את הזמן שלכם, שבאמת ממשלת ישראל כולה צריכה להתגייס אליו. יאיר. דרך אגב, חבר הכנסת אמסלם, אני מבין שזו עבודה קשה. אתה צריך להיות פה, יאיר, יאיר, אני, בניגוד אליך, כל יום פה.

אתה צריך להיות פה כל יום בשביל להרוס את שלטון החוק במדינת ישראל.

אתה צריך להיות פה כל יום בשביל לתקוף את המשטרה. בואו נדבר על העבודה. אתה לא בא. אתה לא בא. אתה צריך להיות פה כל יום בשביל להרוס את המדינה הזאת מן היסוד.

אתה לא בא. חבר הכנסת. לזה אתה צריך להיות. חבר הכנסת אמסלם, תאמין לי, כל אזרחי ישראל מאשרים לך: אל תהיה פה כל יום. כל דקה שאתה נמצא פה אתה גורם נזק לדמוקרטיה הישראלית. אתה משוחרר מלהיות פה כל יום.

חוץ מזה, זה לא אתה באמת פה, הרי

חיילי צה"ל הם סקטור, זה מה שאומרת התשובה שלכם? הם מגינים על חייהם של אזרחי מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה להגן עליהם באותה צורה.

ואל תדברו בשם הקשישים וחסרי הישע. אם תשאלו את הקשישים וחסרי הישע, הם יגידו לכם שגם הם רוצים חוק שמגן על חיילי צה"ל. רק שהממשלה הזאת, כל מה שמעניין אותה זה פוליטיקה ופוליטיקה ופוליטיקה ולהגן על ראש הממשלה מפני החקירות שלו. שום דבר אחר לא יגרום לה לצאת וללכת לעבוד בשביל אזרחי ישראל, שום דבר אחר לא מעניין אותה. הכנסת. אני מודה לך. תודה לחבר הכנסת יאיר לפיד. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק העונשין (תיקון, תקיפת חייל צה"ל), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? עליזה בראשי. עליזה בראשי, את הסידורים של הקואליציה תעשי בצד, לא באמצע המליאה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק העונשין (תיקון,

לא נתקבלה.

אנחנו עוברים להצעת חוק אדמות נסיגת ים המלח, התשע"ז 2017, של חבר הכנסת חיים ילין וקבוצת חברי הכנסת. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אליך ישירות. יש לנו הסכם שלום עם ירדן והסכם שלום עם מצרים.

למה אתה בורח? לא בורח, רק באתי להצביע. לא, אדוני היקר, אתה בורח מלקבל החלטה מהותית. כל הזמן, כל הזמן.

קרקעות ים המלח שייכות למדינת ישראל, ואתה הורית להצביע נגד החוק הזה, ועכשיו אתה בורח. אני מכיר עוד כמה שברחו. כנסת נכבדה, החוק הזה בא ואומר שאדמות ים המלח שייכות למדינת ישראל. אם ים המלח שייך למדינת ישראל והוא נסוג בכל שנה במטר חצי, אם כל הקרקעות סטטוטורית, חברים, קצת שקט, בבקשה. קדימה. אם כל הקרקעות היו שייכות לירדן ובהסכם שלום עם ירדן נמצא גבול מדינת ישראל בין מדינת ישראל לירדן, למעט שני מפעלים שמלך ירדן נתן לשני תושבי יריחו, כל הקרקעות, כל ה-130,000 דונם, הן של מדינת ישראל. הממשלה הכי ימנית, המדינה, ראש הממשלה, שבא ואומר לכל האגף הזה חמוצים, אנחנו אלה שמביאים את החוק. מי מפיל אותו? הקואליציה. חיים, תעשה את זה תשובה במועד אחר. אנחנו נבדוק, אתם נבוכים.

אתם נבוכים כי זה חוק ציוני ממדרגה ראשונה.

אני אגיד לכם משהו: בעוטף עזה, איפה שמתפוצצים הטילים, בונים שם שכונות, ואצלכם לא בונים כלום, רק מדברים. רק מדברים.

חבר הכנסת קיש, אני אומר לך את הדברים: זה הכול כלפי חוץ. אתם מחופשים לאנשי ימין לאומניים ולא בונים אפילו בית אחד. על מה אתם מדברים? חיים, חיים. חד-משמעית, חיים, אתה לא מניח לשאוב שם, נכון? אני אומר לכם את זה כמו שזה. אנחנו בונים על כל טיל שמתפוצץ, אתם לא בונים שום דבר. על כל סיגר, שראש הממשלה היה בונה, לפחות שיבנה בית. בית. גם זה לא.

אתה לא רוצה לומר, אומרים לי כל השרים, עברתי שר-שר, הם אומרים לי: חוק מצוין, עברתי על חברי הכנסת, אומרים לי: חוק מצוין, אומרים לי: המל"ל מתנגד. אני מתקשר למל"ל, הם אומרים שלא היה דיון בכלל. אז מי מתנגד? אתם הולכים להרים יד נגד ואתם אפילו לא יודעים מי מתנגד. חוק ציוני, שמחכים לו כל ראשי המועצות שם. ואני מודיע לכם, במקומות האלה הולכות להיבנות יחידות דיור לתיירות של מוסלמים, נוצרים ויהודים. פרנסה לכולם. למה, ריבונו של עולם, אתם מתנגדים? שמישהו יגיד לי פעם אחת למה מתנגדים. אף אחד אין לו הסבר? כבוד השר יריב לוין, הרי אתה יודע שהחוק הוא טוב, אתה יודע שאנחנו צריכים לקדם אותו. ארבע פעמים הגיע לוועדת השרים, נדחה כל פעם בשבוע.

לנו כמה שבועות זמן, אנחנו רוצים לבדוק את זה. אבל שיבוא ויגיד לי. הוא לא אמר כלום. אבל סליחה, כל עוד לא אומרים לי שיש הצעה אחרת, אני ממשיך לנאום. מה לעשות, ככה לימדו אותי. זה מה שלימדו אותי. תדעו לכם שני דברים.

אתה מדבר יפה, תמשיך. לא, זה מה שלימדו אותי. לימדו אותי להילחם עד התלם האחרון, ועכשיו אתם באים, ומה? יש לך שם יפה, יותר מאשר לי. השם שלך יותר יפה. חיים, גם שלך יפה. שנייה, שנייה. תמשיך, חיים. שיבואו ויגידו לי,

בוא תעלה פה על הבמה ואני אגיד לך כן או לא.

תמשיך, חיים. כבוד היושב-ראש, תודה. באמת, אני מדבר מהלב. אותי חינכו, שום שעל. אותי חינכו שאיפה שהמחרשה עוברת זה הגבול. אותי גידלו וחינכו שים המלח, מגילות, מועצה אזורית מגילות, מועצה אזורית תמר וכל מה שביניהם שייך למדינת ישראל. ככה גידלו אותי, אז מה אתם מקשקשים כל הזמן פה? "חמוצים", "שמאלנים" והינה, ממשלה ימנית מפחדת, מפחדת להצביע בעד. אולי, אולי הנשיא מארצות הברית, טראמפ, בעצם, מה, אף אחד לא הציע לי כלום. די. מה די? אנחנו הצענו

אבל מציעים בסוף. תגמור לדבר, אני אציע. תגמור לדבר, אני אגמור לדבר, תציעו בסוף. ונשמע את תשובת השר, או לפני זה, הם לא רוצים להפריע לך,

בינתיים אתה מדבר לא לעניין, אולי, אולי אנחנו בעצם תלויים בהחלטות של ארצות הברית, ובעצם הממשלה הזאת, שכל כך רוצה להוביל אותנו לארץ ישראל השלמה, מדינה אחת לשני עמים, לא מסוגלת אפילו את זה לעשות. אבל לפחות, אתם יודעים מה, במשחק הפוליטי פה בפנים,

מה שאתם רוצים, אבל לעם, אל תשקרו לעם, תגידו את האמת: אנחנו מסוגלים או אנחנו לא מסוגלים. אני מודיע לכם שהחוק הזה הוא חוק שגם האופוזיציה תצביע בעדו, גם הקואליציה צריכה להצביע בעדו. הוא חוק, 130,000 דונם צריכים להתפתח לטובת כל האוכלוסייה שחיה שם, יהודים, מוסלמים ונוצרים. ואני מודיע לכם, יבואו מכל העולם תיירים ללון שם, וכל הכלכלה תתפתח. ואני אומר לכם, הכלכלה מנצחת את כל הטרור, ומי שיכול לעלות על הבמה ולהגיד לי עכשיו שהוא מתנגד לכל מה שאני אמרתי, שיהיה לו את האומץ לבוא ולהגיד את זה. תודה רבה.

אנחנו רוצים לשמוע תשובת שר או תשובת ממשלה, בבקשה. איפה חיים? קודם כול, אני מוחה על כל מה שאמרת. ראש הממשלה הוא לא נגד החוק. הוא אמר שהוא צריך זמן כדי לדון בכמה היבטים שלו. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבקש, עשר שנים יש לו זמן. כן, כן. תרשום את זה בפנקס, הפנקס שלך מוועדת חוץ וביטחון. ים המלח בעיה חדשה? אנחנו מבקשים ממך,

אם אתה לא רוצה,

שתשובה והצבעה במועד אחר, לדחות בשלושה שבועות על מנת שנוכל לבדוק את העניין עד הסוף.

שבועות. כבוד היושב-ראש, חבר הכנסת ביטן, שלושה שבועות, לא יום יותר, אני מסכים.

אם כן, תשובה והצבעה בעוד שלושה שבועות. שיירשם במזכירות.

להצעת החוק הבאה: הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (פיצוי ללא הוכחת נזק לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית), התשע"ה 2015, של חברי הכנסת עליזה לביא, מיקי לוי וקארין אלהרר. עליזה לביא, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברותיי, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה היום לדבר איתכם על חוק פיצוי ללא הוכחת נזק בהליך אזרחי לנפגעות ונפגעי עבירות מין. כלומר, אחרי שהייתה הרשעה בהליך הפלילי,

אני מבקש שקט בצד ימין.

לאותן נפגעות ולאותם נפגעים הליך אזרחי ללא חובת הוכחה, כדי להקל את הדרך לפיצוי במקום שבו כבר הייתה הרשעה. אחרי דרך חתחתים קשה, מורכבת מאוד, וברור שפיצוי חייבים כאן, לבוא ולהקל על נפגעים ועל נפגעות. רק הבוקר, בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה שמענו על הנזקים הסמויים מהעין וקיבלנו דוח מפורט על ההשלכות הכלכליות והבריאותיות של פגיעות מיניות, דוח שהוגש על ידי איגוד מרכזי הסיוע. שמענו עדויות קשות, מורכבות. גם כך אנחנו רואים שרק 16% מכלל תיקי עבירות המין מגיעים בכלל לכתבי אישום, שזאת סוגיה אחרת, ומעט מאוד נפתחים ומסתיימים בהרשעה, אחרי דרך חתחתים ארוכה, מורכבת מאוד מאוד. אנחנו, בהצעת החוק הזאת, אני וחבריי שהצטרפו להצעה, חברת הכנסת קארין אלהרר וחברים נוספים, מבקשים כאן פיצוי ללא הוכחת נזק בהליך אזרחי, כמובן רק לאחר שהייתה הרשעה. אז את העדויות הקשות ששמענו רק הבוקר, בשבוע הזה שכולו שבוע בין-לאומי למאבק באלימות נגד נשים, אחרי ששמענו את העדויות שמצטרפות לאין-ספור סיפורים של נשים ואנשים שחרב עליהם עולמם, שהחיים נקטעו באמצע, באמצע, והתמונה של אותו יום ארור, של אותו רגע נורא מכול, מלווה אותן כל ימי חייהן, יום-יום, לילה-לילה, שעה-שעה. הטראומה הזאת שמלווה אותן, הן לא מצליחות לקיים שגרת חיים, ללכת לעבודה. כל אדם תמים ברחוב, כמו ששמענו היום בבוקר בעדות הקשה, כל אדם נראה להן לפתע חשוד. הן לא מצליחות ללמוד, ללכת לעבוד, להירדם, שלא לדבר על להמשיך חיים, לפגוש אנשים, לעורר את האמון מחדש בבני אדם, לבטוח באנשים. החוויה הקשה הזאת מלווה אותן כל חייהן. אז אם לא די בפגיעה הפיזית הקשה והארורה הזאת ובפגיעה הנפשית, אז ההליך של הגשת התלונה, התהליך המשפטי הפלילי, כמו שאתם היטב יודעים, הוא קשה מנשוא, אבל גם בתהליך הקשה הזה שהנפגע והנפגעת עוברים, הם עוברים חקירות לא פשוטות, עוברים עימות קשה ביותר עם הפוגע. היא אוזרת את כל כוחותיה הנפשיים כדי לעמוד בפני השימוע, הטענות, הזלזול, החוויה המשפילה, כדי להביא את העבריין לדין, כדי לזכות לקמצוץ של צדק במקום הזה שבו היא כל כך נפגעה, אם יש עוד צדק במקום הזה שחרב העולם, כדי להבטיח שהפושע האכזר, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו יודעים שאותו פושע חוזר על ביצוע הפשע הזה פעם אחר פעם, כדי שהוא לא יפגע בנשים ובגברים נוספים. והיא מחפשת מזור לכאב, מחפשת לתקן אולי מעט ממה שנעשה. ואחרי שהיא מסיימת את התהליך הפלילי, ושוב אני חוזרת על הנתונים ששמענו ונחשפנו אליהם הבוקר, שרק 16% בכלל מכל תיקי עבירות המין מגיעים לכתבי אישום, ואנחנו מדברים בעצם רק על מי הורשע.

אחרי שהיא עברה את התהליך הפלילי הזה, המייסר הזה, ויש הרשעה, והפגיעה הוכחה מעל כל ספק, היא מגלה שיש הליך נוסף, ההליך האזרחי. אבל בשביל לקבל פיצוי בהליך האזרחי, במציאות הקיימת כאן, במציאות הקיימת כאן, ואני הייתי בדין ודברים עם משרד המשפטים, אבל הפתרון שמוצע בהצעה הממשלתית לא מתכתב לחלוטין עם מה שאני מבקשת, באה ההצעה החשובה והצודקת הזאת בשביל לקבל פיצוי, אדוני היושב-ראש, שבמרבית הפעמים לעולם לא יכסה את כל מה שהיא עברה, לא במקום הנפשי וגם לא במקום הכלכלי, של מימון הסיוע המשפטי, הפסיכולוגי, התרופתי הרבה מאוד פעמים, שלא לדבר על אובדן שעות עבודה ועוד הרבה מאוד דברים כמו לימודי שהופסקו,

אז בשביל לקבל את הפיצוי בהליך האזרחי היא צריכה שוב לחזור על כל הדרך הנוראית, הקשה, המאוד-מורכבת, עם הייסורים האלה שהיא עברה פעם אחת. למה לעבור את זה פעם שנייה? אני לא מצליחה להבין למה משרד המשפטים חושב שבתזכיר שהוא פרסם הוא מתכתב עם הדרישה הכל-כך צודקת הזאת ולמה הוא מתנגד להצעת החוק הזאת. נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, בטח בשבועות האחרונים, כשאנחנו נחשפים כולנו לניקיון החברתי שאנחנו זועקים אליו, איך אפשר לא לאפשר הליך אזרחי פטור מכל ההוכחה הנוספת הזאת, שכבר ניתנה בתהליך הפלילי? אז למה לבוא ולהחזיר את המתלונן והמתלוננת למקום הכואב בדרך הייסורים הכפולה והמכופלת הזאת? בשביל מה, למה זה טוב?

כיום הקיום של ההרשעה הפלילית בביצוע עבירות מין אינו מקים חזקה לקיום נזק בר-פיצוי לנפגעי עבירות מין, והנחת היסוד המשפטית שרווחת היא כי נטל הראיה לקיום נזק הנובע מעבירות המין מוטל על כתפי קורבן העבירה. אז כדי להוכיח את גובה הנזק הנדרש, נפגע עבירת מין חייב לוותר על הסודיות הרפואית ולאפשר לפוגע לעיין בכל התיקים הפסיכולוגיים והרפואיים, ביומנים הפרטיים, הוא נדרש לענות, והיא נדרשת לענות, על שאלות פולשניות פוגעות ושוב לעבור בדיקות פסיכיאטריות בידי מומחים מטעמו של הנתבע ועוד ועוד, וגם מטעם הפוגע ובתי המשפט. העדויות שמגיעות אלינו הן קשות, נוראיות ובלתי מתקבלות על הדעת, ואנחנו לא יכולים להמשיך עם המציאות הנוראית הזאת. איך אפשר בכלל להמשיך איתה, בטח ובטח אחרי שיש כזאת התעוררות ציבורית והבנה של הפגיעה הנוראית הזאת בכלל? אז כשההליך בא ומקשה, ואנחנו במו ידינו מביאים עוד קושי ועוד קושי ועוד קושי על המתלוננים ועל המתלוננות, אז מה אנחנו בעצם אומרים להם? אל תתלוננו? אנחנו מבקשים, במקום שהייתה הרשעה, לאפשר לפנות בהליך אזרחי ללא חובת הוכחה. איזו דרישה ראויה. למה לא? למה משרד המשפטים מתנגד לבקשה הזאת שלנו? ואני שוב חוזרת ומדייקת, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, רק במקום שבו הייתה הרשעה. הרי גורמי הוכחת הנזק נקבעו כבר בידי צוות המומחים מתחום הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה. הדברים ידועים, המידע ידוע, אז למה, למה אי-אפשר לאפשר את הצעת החוק הזאת? אונס זה רצח, רצח גופה ונפשה של אישה או של איש. מי שלא חווה פגיעה מינית לעולם לא ידע ולא יבין. יש היום התעוררות ציבורית והבנה, כללי המשחק משתנים וישתנו. אי-אפשר שלא נאפשר, במעט שנוכל לעשות עבור הנפגעים והנפגעות, את ההליך האזרחי ללא חובת הוכחת נזק. כל מה שנותר לכם, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, הוא לסייע להן להביא מזור לכאב ולא לגרום להן לחזור אחורה ולהתחיל מחדש להתעמת שוב ושוב עם הזוועות של אותו יום. הידע קיים, ההרשעה כבר ניתנה, תאפשרו בבקשה את ההליך האזרחי ללא חובת הוכחת נזק. אני מבקשת מכם. לצערי הרב, שרת המשפטים, אה, נמצאת כאן, אני רואה אותך. גברתי השרה, אני מבקשת ממך ומכל חברי וחברות הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

התזכיר שפרסמתם לא מתכתב עם ההצעה שביקשנו ובעצם מאפשר מימון של עד או מומחה, אבל מי מממן את העד הזה? זה לא מה שביקשנו, ואנחנו מבקשים מאוד לשקול פעם נוספת את הבקשה שלנו. יש הרשעה בהליך הפלילי, למה לפתוח מחדש את הפצעים בהליך האזרחי? תודה, אדוני היושב-ראש, תודה, גברתי השרה. תודה, גברתי. תשיב בשם הממשלה שרת המשפטים.

חברת הכנסת שקד השרה שקד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (פיצוי ללא הוכחת נזק לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית),

של חברת הכנסת עליזה לביא, מציעה לתקן את פקודת הנזיקין ולקבוע כי בתביעה אזרחית שבאה בעקבות הרשעה, בעיקר בעבירות מין, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי בסכום שלא יעלה על תקרה של 1.5 מיליון שקלים ללא הוכחת נזק. בדברי ההסבר להצעה נאמר שתכליתה לחסוך לנפגעות תקיפה מינית חלק מן הדרך שעליהן לעבור כדי לממש את זכותן לפיצויים במשפט אזרחי. אין חולק שעבירת מין גורמת לטראומה קשה לקורבן העבירה באופן שיצריך התמודדות עם נזקים נפשיים ויצדיק פיצוי בשל הנזק שנגרם עקב כך. עם זאת, ככל שיש צורך בצעדים לשינוי המצב המשפטי בתביעות מסוג זה, ניתן לחשוב על מכשירים מאוזנים שיקלו את ההתדיינות ואת הוכחת הנזק. לפיכך יזמתי את הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 90) (מינוי מומחה מטעם בית המשפט), אשר מסמיכה את בית המשפט שדן בתביעות אזרחיות נגררות לפלילים ובתביעות נזיקין של נפגעי עבירות מין נגד הפוגע אשר הורשע בפלילים, למנות מומחה מטעמו אשר ייתן חוות דעת בשאלת קיומה של נכות צמיתה של התובעת בשל עבירת המין, במקום חוות הדעת מטעם הצדדים. בכך ייחסך מן הנפגעת חלק ניכר מן הצורך לשחזר את הטראומה מספר רב של פעמים ותקטן החשיפה הכרוכה בכך. הצעת החוק עברה כבר קריאה ראשונה והיא נמצאת בוועדת החוקה לפני דיונים לקריאה שנייה ושלישית. יתר על כן, על פי פסיקת בית המשפט העליון, ובניגוד לנטען בדברי ההסבר, הנזק הלא-ממוני שנגרם לנפגעת עבירת מין מן העבירה הוא אינהרנטי לפגיעה והוכחתו אינה טעונה ראיות. אני סבורה כי ניתן להשיג את תכלית הצעת החוק, הקלה על נפגעות עבירות מין לקבל פיצוי על נזקן, בדרך אחרת, במישור הדיוני והראייתי, ולאחר בחינת כמה חלופות פעלתי להקל את הוכחת הנזק באמצעות הגשת חוות דעת אחת של מומחה מטעם בית המשפט. לפיכך, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. חברת הכנסת עליזה לביא, אני מציעה שתגיעי לוועדת החוקה כשיעבדו על הצעת החוק הממשלתית. אני לא יודעת אם נקבעו או עדיין לא נקבעו הדיונים בה, אבל בדיונים בהצעת החוק הממשלתית תראי אם ניתן הסעד וניתן הפתרון, ואם לא, נחזור לדבר. אנחנו חושבים, זו לגמרי עמדת הדרג המקצועי במשרד המשפטים, וגם עמדתי, שמה שהצעת החוק הממשלתית עושה זה מספיק. אבל תעשו את הדיונים בוועדת החוקה, ואם תראו שזה לא מספיק אז תחזרו אליי. בסדר?

חבר הכנסת דוד ביטן, אני אמרתי לחברת הכנסת עליזה לביא שישבו על הצעת החוק הממשלתית שהעברנו בדיונים בוועדת החוקה. הם יראו אם באמת, אני חושבת שהצעת החוק הממשלתית נותנת,

ממשלתית.

אבל יש ממשלתית שמנסה לפתור חלק מהבעיות. ואם חברת הכנסת עליזה לביא, בדיונים בוועדת החוקה, תחשוב שהממשלתית לא נותנת מענה מספיק, אז נחזור ונדבר.

את רוצה להצביע? טוב.

לא מקבלת את ההצעה? אני יכולה לענות?

לא, לא, היא רוצה להגיב. היא רוצה להגיב. שלוש דקות, גברתי השרה. יש לך עוד חמש דקות,

לא, אני סיימתי, השאלה אם את רוצה להגיב. היא רוצה להגיב. את מקבלת את ההצעה?

אז בואי לפה ונראה, היא רוצה לדבר איתי. היא יכולה לדבר איתי? לא, לא,

אבל זה לא. על חשבוני. אני נותנת לה את הדקות שלי. הינה, עליזה, אדוני היושב-ראש, בסדר? אני נותנת לה את הדקות שלי. עליזה, הציעו הצעה, אז אני רוצה לענות.

אנחנו נפתח לך את המיקרופון. גברתי השרה, אני קודם כול רוצה להודות לך. אנחנו לא פעם ראשונה מדברות, עוד דיברנו קודם, וגברתי באמת הובילה את ההצעה הממשלתית. אבל לפי ההצעה של משרד המשפטים בעצם אתם לא מספקים, בלשון המעטה, ולא משיגים את המטרות שאני בהצעה שלי מבקשת. ההליך המשפטי עדיין יתקיים,

מה שלצערי הרב ביקשתי לבוא ולסיים.

הליך משפטי נוסף, אחרי שהייתה הרשעה, וגברתי יודעת בכמה תיקים מדובר, הרי כל כך מעט הרשעות קיימות, ובסופו של דבר רק אחרי ההרשעה אנחנו באים ופותחים את ההליך האזרחי, כולל עדות של הקורבנות מול מומחים וחקירה נוספת של עורכי דין מטעמו של הנתבע, כשהתוקף יושב באולם, גברתי השרה. אז ההצעה הממשלתית שאת מדברת עליה לא מתכתבת עם הבקשה שלנו כאן בהצעה הזאת. וגם בתהליכים פליליים שבהם מאפשרים לנפגעת העבירה להעיד שלא בפני התוקף,

בהליך האזרחי הקיים היום הנפגעת נדרשת לעמוד מול התוקף ולהעיד על פרטי התקיפה ועל פרטים אינטימיים ביותר. עכשיו, ההצעה של גברתי לא פותרת את הבעיות הללו. ההצעה של משרד המשפטים אולי תפתור את העומס הכלכלי של תשלום למומחה, אבל לא את העומס הנפשי, חברת הכנסת לביא, שאיתו מתמודדות נפגעות העבירה. שנייה, שנייה. רבותיי, אי-אפשר לשמוע גם כשהמיקרופונים פתוחים. אני מבקש, סדרנים. מה זה? אני מסכימה שזה יקל גם על העומס הכלכלי על הנפגעת, וגם אני חושבת שזה יקצר את ההליך. להימנע לגמרי מהליך משפטי שיתקיים ולפסוק 1.5 מיליון שקלים, זה נראה לנו מוגזם.

בעודנו מדברות, אז אפשר כן לחשוב על זה שלפחות את העדות היא לא תצטרך לתת בפני התוקף. זה רעיון. אני מציעה שבוועדת החוקה, כשמדברים על החוק הזה, תעלו גם את הנושא הזה. מקסימום נושא חדש, נדע איך לטפל בו, אבל זה רעיון שיכול גם לעבוד.

אז נוכח האמור לעיל, הממשלה מתנגדת, קואליציה? כן. אם אפשר, לפי הנהלת בתי המשפט, במאגר המומחים של בתי המשפט אין בכלל מומחים לטראומה, זה מידע שקיבלנו שנגרמת מעבירות מין. הנהלת בתי המשפט הודיעה,

כי לא התבצע אקט של עדכון מאגר המומחים הרפואיים, על אף שתי ועדות ציבוריות שהורו על כך. כך שההצעה של גברתי לא ישימה בזמן הקרוב. אז מה התשובה של גברתי?

מצד אחד כן הצעה ממשלתית, מצד שני אין מצאי,

אז ראשית, בוודאי הנהלת בתי המשפט מסתנכרנת עם הליכי החקיקה. אני אדבר עם מנהל בתי המשפט והם יצטרכו להכניס מומחים כאלה למאגר שלהם. זה בוודאי, זה בדרך כלל מתקדם ביחד עם הליכי החקיקה, אני בטוחה. צריך לברר מתי יש דיונים. אני אקח על עצמי לוודא שזה קורה עם הנהלת בתי המשפט. טוב, תודה רבה.

חברת הכנסת לביא, את רוצה להצביע? תפתחו בבקשה. שנייה. בסדר, בסדר. לא שומעים אותך. אני מבקש לפתוח את המיקרופון לחברת הכנסת לביא. אפשר? כן, חברת הכנסת לביא.

חברת הכנסת לביא. את רוצה לשלוח את זה להצעה לסדר-היום? כן, חברים. חברת הכנסת לביא, אנא תעני אם את מקבלת את הצעת השרה או,

נצביע על ההצעה.

נצביע על ההצעה. בבקשה, אפשר להעביר את זה בטרומית, תודה, גברתי. ונחכה עם הדיון. תודה רבה. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו נצביע, על פי בקשת הקואליציה, בהצבעה שמית. בבקשה, מזכירת הכנסת, הצבעה שמית, נא להתארגן.

להזכירכם, נבצע הצבעה שמית, ננהל הצעה שמית על הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (פיצוי ללא הוכחת נזק לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית),

של חברי הכנסת עליזה לביא, מיקי לוי וקארין אלהרר. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד מיכאל אורן, נגד ג'מעה אזברגה, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף,

קארין אלהרר,

סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל,

יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

יואב בן צור,

איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב,

ענת ברקו,

יוסף ג'בארין,

אילן גילאון, בעד יהודה גליק,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר,

צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, נגד יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, בעד אכרם חסון,

יואל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד איתן כבל, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד סאלח סעד,

איימן עודה, בעד רחל עזריה,

יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח לאה פדידה, אינה נוכחת רועי פולקמן, אינו נוכח עודד פורר,

טלי פלוסקוב, נגד יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד מוסי רז, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן,

נחמן שי, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי,

סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ג'מעה אזברגה, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח סעיד אלחרומי, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח אורן אסף חזן, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד יעקב ליצמן, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח לאה פדידה, בעד רועי פולקמן, נגד יעקב פרי, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח מירי רגב, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש מישהו מחברי וחברות הכנסת שלא קראו בשמם? (קוראת בשם חבר הכנסת) ג'מעה אזברגה, בעד ההצבעה תמה.

50 נגד, 40 בעד. אם כן, הצעת החוק נדחתה.

באישור יושב-ראש הכנסת, אנחנו משנים.

(תיקון, השוואת קצבת זקנה לשכר המינימום), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת. ינמק חבר הכנסת מיקי מכלוף

רגישות גדולה לנושאים חברתיים. ואני מברך אותך, יושב-ראש הקואליציה דוד ביטן, שבקדנציה הנוכחית הוכחנו רגישות חברתית מהמעלה הראשונה ובעזרת השם, כמו שאנחנו מטפלים בנושא הנכים, נטפל גם בנושא הקשישים. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת שמולי, בבקשה. הצעתך מוצמדת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שאנחנו עושים פה היום באמת התקדמות משמעותית מאוד בסיפור של הטיפול באזרחים הוותיקים במדינת ישראל. אני חושב שאנחנו נמצאים בימים של הכרעות, והרבה מאוד הצעות חוק שקשורות לאזרחים הוותיקים עולות אחת אחרי השנייה בכנסת ויש לברך על זה. ויש לברך גם על זה שפעם אחר פעם אנחנו מצליחים,

ושותפים נוספים בקואליציה ובאופוזיציה, לאחד את הכנסת סביב הצעת החוק הזאת. ואני חושב שמגיעה לך תודה מיוחדת כי כשאנחנו סיכמנו לפני חודשים שהולכים על זה ביחד, אתה נתת התחייבות, ואתה עומד בה, שעד שאנחנו לא נצליח להביא את ההישג הזה אנחנו לא נרפה. וצריך להודות גם לך, גם לשר הרווחה חיים כץ אני מודה לך, גם לשר כחלון, שנתן הודעה דרמטית לפני כמה שעות, או כמה דקות. הרבה שאלו אותנו היום למה אנחנו לא מביכים את הקואליציה, למה אנחנו לא ייקוב הדין את ההר, לעשות הצבעה. הינה התשובה שלכם. אנחנו מצליחים להגיע להסכמות בשבועות הקרובים גם על העלאת קצבת הזקנה. לפני כמה זמן זה היה נשמע דמיוני. אז אני לא רוצה לתת פה שום הודעה בשמו של השר כחלון כי בכל זאת הקרדיט מגיע גם לו, אבל אני חושב שנפתח הפתח לעשות מהלך דרמטי להעלאת קצבת הזקנה. צריך לברך גם את שר הרווחה חיים כץ, שכבר הודיע שהוא מתכוון לעשות מאמץ לשנות את מנגנון ההצמדה. זה אולי נשמע טכני ואולי אפור אבל זו בדיוק הסיבה שבעטיה קצבת הזקנה נשחקה מאוד מאוד בשבועות האחרונים. בשנים האחרונות.

תודה על התיקון. ואני חושב, אדוני היושב-ראש, תראה איזה יופי, אחת לכמה זמן הכנסת מצליחה לשים בצד את המחלוקות החשובות שקיימות בפוליטיקה הישראלית ומצליחה ללכת ביחד צעד אחד קדימה בכל מה שקשור לשיפור המצב של האוכלוסייה הוותיקה במדינת ישראל. אני באמת תומך מאוד בדיאלוג ובהזדמנות הזאת שנוצרה. אני רוצה להודות גם לך, אדוני יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן, ובכוחות משותפים אנחנו נקדם את הצעת החוק הזאת, שעליה חתומים 70 חברי כנסת מכל המפלגות, ואנחנו, חבל שמסיבות פוליטיות נבחר לא להחתים אף חבר כנסת מהבית היהודי.

רגע, שולי, אני לא יודע, חבל מאוד.

אני לא יודע איך להתמודד עם הטענה הזאת, או עם האשמה הזאת, שבאמת נפלה עליי כרעם ביום בהיר, אבל אני לא מגיע לכנסת, חברת הכנסת מועלם, אף פעם עם כוונת זדון, וזה נכון גם לגבי הבית היהודי. יש לי איתכם הרבה מחלוקות, לא בסיפור של קצבת הזקנה. לכן כל כך הופעתנו. תודה רבה, אדוני.

ישיב שר הרווחה. בבקשה. לא, תשובה במועד אחר.

תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, עדכון קצבת זקנה בהתאם לשכר המינימום), התשע"ז 2017, של חברת הכנסת מיכל בירן. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת: אני אבי פורת, נולדתי ב-1945, הורי הקימו קיבוץ וחיו מעמל כפיהם ללא עזרה מקרובי משפחתם, אשר כולם נספו בשואה. שירתי בצנחנים, לחמתי בששת הימים ובכיפור מעבר לתעלת סואץ.

אשתי ואני, לרכוש דירה צנועה, והיום יש לנו שלושה ילדים וארבעה נכדים. לכולם אנחנו עוזרים מכספי הפנסיה שלנו וקצבאות הזקנה המזעריות. ההוצאות על הבריאות לאזרחים בגילנו רבות. אני רותי יהב, נולדתי ב-1947. יש לי שני אחים. זכות גדולה נפלה בחלקנו לטפל עדיין באימנו, שבקרוב תחגוג 100. למזלנו, אימא קיבלה קצבה מהגרמנים ואותה חסכה כירושה בעבורנו. רק שאת הכסף שחסכה עבורנו אנחנו מוציאים עכשיו עליה, שיניים שנשברו, ביקור בית של פסיכיאטר לטיפול בחרדות לאחר שנפלה ועברה ניתוח ועוד. פשוט מעליב שאני ואנשים כמוני, צריכים לשכנע אתכם כמה חשובה קצבה לחיים בכבוד. אני הררי אלישיב, לא נלאה אתכם בסיפורים על קשיי היום-יום שלנו, את זה עשינו אין-ספור פעמים ואף אחד לא הרים את הכפפה. אז היום זו ההזדמנות שלכם להוכיח לנו ולכל עם ישראל שאנשים עם לב יושבים בכנסת ומחליטים על גורלנו ועל איכות החיים שלנו, שטעינו לגביכם והפעילות שלכם נקייה מכל שיקול פוליטי. אם הציטוטים האלה מוכרים לכם, זה כי בימים האחרונים תיבות המייל של כולנו מוצפות בעוד ועוד סיפורים שמגיעים אלינו על אזרחים ותיקים שחיים בחרדה כלכלית. אנשים שבנו את המדינה בשתי ידיהם והיא, בתמורה, החליטה להשליך אותם בצד הדרך ולהפר את החלק שלה בחוזה. אנשים מתייחסים פה להעלאת קצבאות הזקנה כאילו זו ג'סטה, כאילו זו טובה שהמדינה עושה להם, כאילו לא מדובר בסבים,

כאילו לא מדובר בסבים ובסבתות של כולנו, שהקימו את המדינה,

תחשבו על זה כהחזר חוב, אבל מה את,

את מפריעה לי. כשחברי הכנסת,

את מפריעה לי,

אבל מה זה הסיפור הזה? כשחברי הכנסת, מירב, היא הבינה את זה.

כשחברי הכנסת הלכו לבית הספר, מירב, בבקשה.

הגמלאים של היום שילמו על החינוך שלנו,

הגמלאים של היום שילמו על הכבישים והשבילים שנסענו בהם באופניים ושלקחו אותנו לבית ספר. הגמלאים של היום הגנו על גבולות המדינה כשאנחנו היינו ילדים. העבודה שלהם מימנה את הילדות שלנו. עכשיו הגיע הזמן להחזיר. לפני חודש עמד כאן על במת הכנסת ראש הממשלה ואמר שברור לו למה אזרחי ישראל ממוקמים במקום החמישי בעולם במדד האושר של המדינות המפותחות והצעירים הישראלים ממוקמים במקום השני בסולם האושר העולמי. רק דבר אחד שכחת, ביבי, מדינת ישראל נמצאת היום במקום הרביעי ב-OECD בחומרת העוני מעל גיל 65. למה על זה אתה לא מדבר? למה במת הכנסת לא מזדעזעת מזה שאחד מכל חמישה קשישים עני? וחמור מכך, מזה שאחד מכל שלושה קשישים שעלו לארץ חיים מתחת לקו העוני? אנשים משלמים ביטוח לאומי במשך שנים, חוסכים שקל לשקל ובסוף לא מקבלים כלום. קצבת הזקנה היא לא פרס או מתנה שהמדינה נותנת, קצבת הזקנה היא האפשרות של כ־800,000 קשישים לחיות בישראל בכבוד. תסתכלו להם בעיניים. חלקם הגיעו לכאן, לכנסת, מבקשים מכם לשים את השיקולים הפוליטיים הצרים בצד. נכון להיום, קצבאות הזקנה מוצמדות למדד המחירים לצרכן. המשמעות היא שרמת הקצבה הבסיסית נותרה זהה מאז שנת 2014. זאת הסיבה שאני וחבריי, קסניה סבטלובה, נחמן שי ועמר בר-לב, בהובלתה של מרב מיכאלי כיו"ר הסיעה הקודמת, יחד עם חברינו מהמחנה הציוני, החלטנו להרים את הכפפה. ההצעה שעולה כאן להצבעה קובעת את שיעור הקצבה על 36% משכר המינימום. המשמעות היא ההתחייבות של מדינת ישראל להעלות 120,000 קשישים מעל לקו העוני. בטווח הקצר מדובר על תוספת מיידית של כ-400 שקלים לסכום הבסיסי ליחיד. בטווח הארוך, ההצמדה לשכר המינימום תמנע שחיקה של הקצבאות.

רק אתמול קראנו ששר האוצר כחלון מבקש להפסיק את הקצבאות האוניברסליות. אתם מבינים את האבסורד? אנשים שיהיו מעל הרף יעדיפו לרדת בהכנסה כדי להיכנס לעוני ולקבל את הקצבה. לשם אתם מנסים להוביל אותנו? הקצבאות האוניברסליות זה הדבר הכי צודק, זה ההסדר הבסיסי שעל פיו הוקמה מדינת ישראל.

זה גורם לזה שמעמד הביניים גם נהנה מהן, נלחם נגד השחיקה שלהן. להוריד את האוניברסליות הופך את קצבת הזקנה מזכות לג'סטה, וזאת טעות גדולה מאוד. כבר עשרה ימים שבכל כלי התקשורת מתנוסס המשפט "בשמאל שכחו מה זה להיות יהודים". אבל האמת היא שדווקא בימין שכחו. להיות יהודי היה לפני הכול הערבות ההדדית החזקה בינינו. "והדרת פני זקן", משפט שכל ילד שנוסע באוטובוס מכיר, נשכח דווקא כאן במשכן הכנסת. השרים שכחו את ציבור הבוחרים שלהם ומקריבים את הקשישים כקורבן על מזבח הפוליטיקה. היום זאת ההזדמנות שלנו לעשות שינוי. קצבת הזקנה היא הבסיס להזדקנות בכבוד. היא לא דורשת ביורוקרטיה ולא מנגנון, אלא רק את הקול שלכם. הגיע הזמן להחזיר את החוב שלנו כלפי הגמלאים. הגיע הזמן לדאוג לזכויות ולרווחת החיים שלהם, כפי שהם דאגו לזכויות ולרווחת החיים שלנו. ובהערה פרקטית: חבר הכנסת מיקי זוהר, טענת פה לפני רגע שאתם דואגים לנכים ודואגים לקשישים. גם לגבי הנכים עוד לא קיימתם את מה שהבטחתם. יש הצעת חוק של המחנה הציוני שמנסה לאלץ אתכם לעמוד במה שהבטחתם להם, במה שאתם הבטחתם להם.

אתם בעד העלאת קצבת הזקנה? אז יאללה, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. תצביעו בעד. תודה רבה. על מה להצביע בעד? תודה רבה, גברתי. אדוני השר, בבקשה, בשם הממשלה. חיים כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מיכל, שמעתי אותך פה בקשב רב, ואיך אמרת? "אנחנו מציעים". אני מקווה שאת יודעת מה הצעת פה. כמה זה עולה לנו?

מיליארד שקלים.

לא, 4 מיליארד שקלים. 26 מיליארד. בואי אני אפרט לך.

את עולה לדוכן ומציעה הצעות שאין לך מושג, יש לך מושג, אבל לא עשית את החשבון כמה זה עולה באמת, כמה אוכלוסייה ישנה, בכמה אנחנו מעלים מאחד לאחד. אז נגעת ככה: בחוק הביטוח הלאומי, לקבוע כי שיעור קצבת אזרח ותיק ליחיד תהיה בגובה של 36% משכר המינימום ותעודכן לפיו.

קצבת אזרח ותיק מלאה ליחיד היום היא 1,531 שקלים, היא תעלה ל-1,908. כמו כן, הצעת לתקן את שיעורי תוספת התלויים גם עבור בן זוג וגם עבור ילדים, במקום 770 שקל בעד בן הזוג, ישולמו 954, במקום 484 ש"ח תוספת בעד ילד, ישולמו 636 שקלים. בנוסף, מוצע לתקן גם את הוראות סעיף 12ב(א) לחוק הבטחת הכנסה, כך שייקבע במסגרתם disregard בשיעור של 22% מסכום קצבת האזרח הוותיק.

נכון לשיעורים היום, לא יובא בחשבון לפחות סכום של 420 שקלים. העלות התקציבית מחושבת לפי מספרים חיים, 26.5 מיליארד שקל. מה לעשות, נו, כשאנחנו מסתכלים במספרים גדולים, גם אם אנחנו לפעמים חושבים שהמספרים הם קטנים, פעם הייתי יו"ר ועד התעשייה האווירית, אמרתי: אני רוצה תוספת שקל לשעה. השקל לשעה הזה הפך לשמונה שקלים ליום, כפול 17,000, תמיד זה היה במיליונים, המספרים במיליארדים. זה לא שלא צריך להעלות את הקצבאות, אני חושב שצריך להעלות את הקצבאות, גם איציק שמולי וגם מיקי זוהר דיברו איתי. אמרו לי: תשמע,

צריך להעלות את הקצבאות, ובטח צריך להעלות את הקצבאות לאלה שמוגדרים מתחת לקו העוני. כשאנחנו מקבלים את דוח העוני, ואנחנו נקבל אותו בשבועיים-שלושה הקרובים, בפעם האחרונה קיבלנו 180,000 אזרחים ותיקים שמוגדרים מתחת לקו העוני, ואני לא נכנס לעומק העוני. לא נכנס לעומק העוני. הם מוגדרים מתחת לקו העוני, ואמרתי: אם אנחנו מעלים את הקצבאות, לא ב-4 מיליארד, ב-662 מיליון, ומשלמים את נוסחת ההצמדה, כי הצמדה לשכר מינימום היא לא הצמדה טובה, עכשיו היא עלתה, ואני לא יודע אם היא תעלה או לא תעלה, אנחנו נצמיד אותה לשכר הממוצע במשק, שמושפע, כפי שאת יודעת, מעליית שכר המינימום, רואים את ההשפעה הישירה. מרכיב לא קטן, לצערי, של אנשים שמרוויחים שכר מינימום,

אם אנחנו משנים את שיטת ההצמדה ומצמידים לשכר הממוצע, אנחנו גורמים שאף אזרח ותיק, אף אזרח ותיק, לא יהיה מתחת לקו העוני. אנחנו מתקנים את דוח העוני ב-12%. זה בתוכנית העבודה שלי. אני מחכה לתקציב 2019, שיעלה במרס הקרוב, מתי, תשמע, כשאני ראיתי את הטבלאות, זה היה בנובמבר שעבר, ראיתי את הטבלאות ואמרתי: אני רוצה לשנות את ההצמדה. הקטע של שינוי ההצמדה היה בעיה גדולה מאוד באגף התקציבים, אבל לאחרונה הסכימו לשנות את ההצמדה עבור הנכים. זאת אומרת, עשו סדק בקיר ואמרו: אנחנו מוכנים לשנות את עקרון ההצמדה, זאת אומרת, הלכנו צעד אחד קדימה. אני הולך לשבת על התקציב, אבל כל יום אני מופתע, אני מופתע מחדש. אתמול הופתעתי, הנחתי הצעת חוק סיעוד ממלכתי. הנחתי הצעת חוק סיעוד ממלכתי שבאמת תבוא ותיתן פתרון סיעוד ממלכתי לאלה שעצרו להם בקולקטיבי ולאלה שלא היה להם סיעוד, שלא היה להם כסף לשלם סיעוד. היא תיתן להם מענה. היא תיתן מענה גם לאלה שעצרו להם את הסיעוד והם רוצים לעשות ביטוח סיעוד ואין להם חיתום, כי הקופות לא מוכנות לקחת אותם,

ולפתע אני רואה אתמול שכחלק מתוכנית העבודה של שינוי שיטת הסיעוד בביטוח הלאומי, שאנחנו עובדים עליה משנת 2011, זה היה בתוכנית העבודה, אני רואה: כחלק מביטוח בריאות ממלכתי. אין, זה לא, ראיתי את זה. בסדר, אז זה לא.

אני הופתעתי מאחר שזה גם לא ביטוח סיעוד ממלכתי. זאת תוכנית ביטוח לאומי, אני לא הייתי שם, אבל כשלקחתי את הנתונים, קראתי את הנתונים ואמרתי: אני רוצה לראות כמה אנשים יעלו מ-22 שעות, ומי מקבלים 22 שעות? החולים הקשים ביותר שהעוזר שלהם, המסייע שלהם, הוא ישראלי. יש 15,000 איש כאלה. אם הוא לא ישראלי, הוא מקבל 18 שעות. זה 168%. מה לעשות. מה אני אגיד לך, לא רוצה להגיד. אני לא רוצה להגיד. תראי, מיכל, אני לא רוצה להפיל לך את החוק, ואללה לא רוצה. לך אישית אני מאמינה שהלב שלך במקום הנכון ואתה יכול לעזור, כפי שיקרה. אני מאמינה לך, חיים, אבל אתה לא הממשלה. מאחר שצריך גם, את בטח לא רוצה שיממשו את זה כמו שכתבת, וצריך ללכת למהלך מסודר, וצריך לראות איך אנחנו נותנים ואיך אנחנו עוזרים. עכשיו אני ישבתי שם ומישהו בא ואמר לי ששר האוצר החליט להעלות את קצבת הזקנה. אז אני קודם כול מברך.

אני מברך את שר האוצר על שהחליט להעלות את קצבת הזקנה, ואני מאוד שמח על זה.

אם אנחנו נציף פה נושאים אז אנחנו נקבל תגובות,

אבל אנחנו צריכים להיות שפויים, כמו ששר בא למשרדו ורואה את התקציב, חברים, אני מבקש שקט. ועושה חלוקת משאבים, ולפעמים חלק שמחים איתו ולפעמים חלק לא שמחים איתו, ויש כאלה שיגידו שהיה צריך לעשות את זה אחרת ולא כמו שעשו. ומאחר שיש שתי הצעות שיהיו עליהן תשובה והצבעה במועד אחר, של איציק שמולי ושל מיקי זוהר, אז, לא, גם מיקי רוזנטל אמר לי שהוא רוצה להצמיד. אז אני קורא לחברי הכנסת: מאחר שהתקווה נשארה, להצביע נגד הצעת החוק ולהפיל אותה.

תודה רבה. גברתי, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר כץ, אני כמובן מעריכה אותך מאוד, ולא רק זה, אני יודעת שבדברים שאתה מבטיח, כל מה שתלוי בך קורה. אבל אני מצטערת, זאת לא הממשלה הזאת. אתה אומר: יש פה כוונה, או מודיע שר האוצר, זה מבזק ב-ynet, יעלה את קצבת הזקנה. בין ההודעה ובין המציאות יש פער של שמיים וארץ, כי באותה נשימה הוא מודיע שהוא מתכוון בעצם להוריד מיסים, שכולם מתנגדים לזה, כל הגורמים המקצועיים. אי-אפשר גם וגם. יש שמיכה,

גוזרים חלק ממנה, ואז יגידו: השמיכה קטנה מדי. אין דבר שישמח אותי יותר, חברת הכנסת מירב בן ארי, שאני אטעה בדבר הזה ושקצבת הזקנה תעלה.

אני אעלה לכאן, אני מבטיחה. אני אעלה לכאן ואני אגיד שטעיתי. אבל נכון לכרגע, בין ההבטחות שכחלון מפזר לבין ההבטחות שהוא מממש יש פער ענק, כמו שגם רבים מזוכי מחיר למשתכן מבינים היטב. אני מאמינה שמה שצריך, אתם מאמינים בהעלאת קצבת הזקנה? תצביעו בעד, ככה, הכי פשוט שיש.

תודה רבה, גברתי. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת, אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקש מכולם לשבת. חברים, אנחנו מצביעים על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, עדכון קצבת זקנה בהתאם לשכר המינימום), התשע"ז 2017, של חברת הכנסת מיכל בירן.

מי בעד ומי נגד?

עדכון קצבת

בהתאם לשכר המינימום), התשע"ז 2017, לא נתקבלה. 39 בעד, 45 נגד, אפס נמנעים. אם כן, הצעת החוק נדחתה. ברשותכם, אנחנו עוברים להצעת חוק שקיפות אינטרסים כספיים וגילוי עניינים של חברי הכנסת והשרים, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל. בבקשה. בבקשה, אדוני. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, סליחה, סליחה. חברים, אני מבקש שקט מכולם. סדרנים, אנחנו לא רוצים להתחיל להוציא מהאולם. בבקשה, אדוני. חיים ילין, בבקשה. בבקשה, אדוני. תראו, חברים, השחיתות חוגגת והממשלה שותקת. אין כמעט הצעת חוק מושחתת שהגיעה לוועדת השרים ולא קיבלה אור ירוק משרת המשפטים וועדת השרים, מהחוק הצרפתי, דרך חוק ההמלצות, דרך החוק לפגוע בשכר המפכ"ל, דרך המינויים הפוליטיים ודרך המינוי של היועצים המשפטיים וכו' וכו'. יש הצעות שאפשר לחלוק עליהן, ולא, אבל כל הצעה שפורמת את חומת המגן של טוהר המידות מקבלת גושפנקה בקואליציה הזאת. מה לא מקבל? שום חוק שנועד לשפר את טוהר המידות לא עובר בוועדת השרים הזאת, כי זאת קואליציה מושחתת, שבולמת כל הצעה שיש בה כדי לשפר את טוהר המידות. סליחה?

אדוני, אני מוכן לדון בוועדה, כמו שאתה יודע. דיברנו על זה בעבר. עזוב, כבר היינו בזה. אני אמרתי: תעבירו בטרומית ואני אתמוך. הינה, יש לך הבטחה שלי על השולחן. אם אני לא אתמוך, תעיפו את ההצעה, בסדר? אדוני השר יריב לוין, אני מרים את הכפפה. אני מרים את הכפפה, אני אומר לך. הינה, יש לך הבטחה. אתה יודע שמילה שלי זו מילה. אם לא יקודם מה שאתה מבקש, אני אסיר בעצמי את הצעת החוק. יש לי סמכות כזאת. זה מסודר כבר, לא, עזוב מסודר, כבר היינו בעניין הזה.

הם לא הסכימו לתמוך גם בזה.

זה בכלל לא עניין של ועדת השרים, זה עניין של ועדת הכנסת, זה עניין של אתיקה. הרי מה ההצעה הזאת אומרת? בואו נפסיק לעסוק ברכילות: כמה שווה חבר כנסת, כמה שווה הדירה שלו. זה לא רלוונטי. זאת סתם רכילות.

רק דבר אחד הצעת החוק הזאת מבקשת: אם יש ניגוד עניינים מובנה, או נדמה שיש סכנה להגיע לניגוד עניינים, השר או חבר הכנסת ידווח על כך לציבור. כל מנכ"ל משרד ממשלתי עושה את זה, כמעט כל נבחר ציבור ברמה מסוימת עושה את זה. מי פטור מזה? חברי הכנסת והשרים, והשופטים, הינה, הוספנו. וזה לא יעזור לי, כי גם ככה תצביע נגד בסוף, גם כשאני אגיד "השופטים". הרי מה העניין, השר יריב, ידידי? אם שר בממשלה, רעייתו עובדת במפעל בתפקיד חשוב, והדיון בעניינו של המפעל הזה מגיע לממשלה, לא ראוי שכולם ידעו את זה? האם העובדה שיש לחברת כנסת מסוימת חמש דירות בשכונה מסוימת, לא ראוי שהציבור ידע את זה לפני שהיא מזמנת דיון בוועדה שלה?

באמות המידה שלך ברור שזה ראוי. כל חבר כנסת מתבקש, לא להגיד כמה הון יש לו וכמה הוא שווה, את זה הוא יכניס למעטפה הסגורה והסודית בכספת, אלא רק במקרה שיש לו איזה שהוא ניגוד עניינים, יודיע על כך מראש לציבור. וזה עניין מאוד מוגדר: עבודה של קרוב משפחה בתפקיד מפתח, החזקה של מעל 150,000 שקל במניה אחת מסוימת ו/או החזקה שמקנה לו מעל 20% בחברה. זה מה שאנחנו מבקשים, לא הרבה מאוד. מה עניין? זה ראוי, זה צודק, זה שקוף, זה ימנע שחיתות, זה ימנע מאנשים להגיע לניגוד עניינים: לא ידעתי, כן ידעתי. ברגע שהדבר יהיה גלוי ושקוף אנשים לא ייקלעו למצב נוראי. ומשום מה, שרת המשפטים, שמוצאת לנכון לתמוך בחוק ההמלצות המושחת ובשורה של חוקים מגעילים שהקואליציה הזאת מקדמת, שכולם כולם כולם באמת נועדו רק לצרכים פוליטיים,

והצעת חוק פשוטה שנוגעת למעמדה של הכנסת,

ולשקיפות הציבורית, את זה לא מסכימים. לא מבקשים לא לגלות שום דבר, לא לעסוק ברכילות, אלא לעסוק רק במה שעלול להביא לכך שייקלעו לניגוד עניינים. אני רוצה להגיד לכם, הרי אתם קואליציה ימנית: יצחק שמיר אמר שמותר לשקר בשביל המולדת, אבל זה לא אומר שאסור לומר אמת בשביל המולדת. תתחילו להגיד אמת. תודה רבה, אדוני. אין תשובת, יש? מי עונה? אין תשובת שר. אני מבקש מכולם לשבת. רגע,

אתה, בבקשה. כאן רשום שאין תשובת שר. בבקשה, אתה רוצה, בבקשה, גברתי, תשובה. תודה רבה. תודה רבה לחבריי חברי הכנסת. מיקי רוזנטל, אני אומר לך דבר כזה, הצעת החוק הזו,

היא הצעת חוק חשובה. לכולנו כאן, חברי הכנסת, יש חברים מאוד מאוד טובים, בני משפחה, חלקם גם מוצלחים, חלקם עובדים בחברות מסוימות, ולכן חשוב שנבוא ונצהיר על ניגוד עניינים. אבל האם אתה חשבת לפני שאתה בא לחוקק חוק אולי לנסות לקבוע נורמה? אולי לתת דוגמה אישית? האם אתה, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, האם אתה פרסמת דוח של ניגוד עניינים?

כי אני יכולה לומר לך: אני לפני שנה וחצי פרסמתי דוח של ניגוד עניינים. את מדברת על נורמות?

לפני שאנחנו באים ומחוקקים בואו נהווה,

בואו נראה לציבור איך צריך להתנהג, בואו נקבע נורמה. דודי אמסלם, איפה הוא? גם הוא פרסם ניגוד עניינים. למה אנחנו לא יכולים לקבוע את הנורמה הזאת? ולכן, לפני שאנחנו הולכים ומחוקקים חוק, אני קוראת לך לבוא ולפרסם את ניגוד העניינים שלך. תודה רבה. ועכשיו את תצביעי בעד?

אני מבקש מכולם לשבת. אם כן, אני שוב מבקש מכולם לשבת. ואני מבקש לא לעזור, אנחנו מסתדרים. אנחנו מצביעים על הצעת חוק שקיפות אינטרסים כספיים וגילוי עניינים של חברי הכנסת והשרים, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל. בבקשה. מי בעד ומי נגד?

להעביר לוועדה את הצעת חוק שקיפות אינטרסים כספיים וגילוי עניינים של חברי הכנסת והשרים, התשע"ה 2015, לא נתקבלה. 34 בעד, 46 מתנגדים, נמנע אחד. אם כן, הצעת החוק נדחתה. בבקשה, הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

חברת הכנסת נחמיאס הצביעה בעד, לפרוטוקול, בבקשה. בבקשה. אפשר? הודעתי לך, ואתה עסוק בשיחת טלפון. אמרתי שאני עסוק? לא שמעתי שהודעת. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, כמה הודעות, ברשותך. ועדת הכנסת קבעה כי ועדת הכלכלה תדון בהצעת חוק יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ח 2017 (מ/1164) לשם הכנתה לקריאה שנייה וקריאה שלישית.

אני מתבקש להודיע על חילופי אישים בוועדות הבאות: מטעם סיעת יש עתיד: בוועדה לענייני ביקורת המדינה, במקום חברת הכנסת קארין אלהרר יכהן חבר הכנסת חיים ילין, בוועדת החינוך, התרבות והספורט, במקום חבר הכנסת חיים ילין יכהן חבר הכנסת מאיר כהן. מטעם סיעת הליכוד: בוועדת הפנים והגנת הסביבה, במקום חבר הכנסת בני בגין יכהן חבר הכנסת דוד ביטן, בוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת בראשות חברת הכנסת רחל עזריה וועדת החוקה, חוק ומשפט על תיקון מס' 4, פינוי בשל סירוב בלתי סביר, מ/1023, מטעם הוועדה המיוחדת, במקום הפנוי לסיעת ש"ס, יואב, אין

זה בגלל שבני בגין לא הולך איתכם יד ביד? במקום הפנוי לסיעת ש"ס, אין לכם בושה. יכהן חבר הכנסת יצחק

בוועדת הכספים,במקום הפנוי לסיעה יכהן חבר הכנסת אילן גילאון, בוועדת החוץ והביטחון, במקום הפנוי לסיעה יכהן חבר הכנסת עיסאווי פריג'; בוועדה, עיסאווי פריג' שמו את, סליחה, סליחה, סליחה. מה הבעיה? המקום הזה של המחנה הציוני,

לא תואם איתנו. אני מבקש ממך לא להצהיר את הדבר הזה, זה לא תואם עם המחנה הציוני.

המקום הזה שייך, זה שייך למחנה הציוני, וניתן לזהבה גלאון ורק לזהבה גלאון כיושבת-ראש מפלגה. זה לא תואם איתנו.

אומר יואל משהו

תראה, אני רוצה רגע להבהיר.

למפלגת העבודה יש שישה נציגים, אילן. אילן, ידידי,

חברים, חברים. רגע, שב, שב. תן לי רגע, אני מדבר איתו. אני רוצה להבהיר רגע מה היה מבחינתי. אני שומע פה משהו אחר, ואני רוצה להתייחס, ואני אגיד מה אני עושה עם זה.

ההתנהלות של ועדת הכנסת ושלי כיו"ר ועדת הכנסת: כשמגיע מכתב מיו"ר סיעה לגבי מיקום של סיעה, אני לא מפעיל בעניין הזה שיקול דעת,

במקרים קיצוניים, אני בא ומקריא את הבקשה. קיבלתי מכתב מסיעת מרצ שזה מקום ששייך לסיעת מרצ.

אז אני מבין שבמקום הזה, שישה מקומות. ייתכן שיש טעות. ולכן, אני הולך, אני כרגע מצהיר,

לפרוטוקול שההחלטה הזאת לא מתקבלת כרגע. תודה רבה. אני עוצר אותה עד ההחלטה של ההבנה, ונעשה את זה בשעה,

אילן,

אני לא רוצה להיכנס, ואני בטח לא רוצה להיות מי,

אם יש מחלוקות, אני מבקש,

סליחה, סליחה, אם יש מחלוקות אני מבקש להחזיר את זה לוועדת הכנסת. אי-אפשר לנהל פה מחלוקות. זה מה שאני אומר.

בבקשה, אדוני.

אבל הוא, אילן, אילן. חבר הכנסת גילאון, בבקשה.

זה יחזור לוועדת הכנסת, אי-אפשר לנהל כאן.

אני רוצה להגיד בצורה הכי פשוטה את החלטתי כרגע.

אני אומר גם לחבר הכנסת אילן גילאון וגם לחבר הכנסת יואל חסון: אני במקום הזה ממש לא הולך להיות שחקן בהחלטה שהיא לגיטימית של האופוזיציה.

בגלל חילוקי הדעות אני דוחה את זה, תוך שעה, מכיוון שאני פה ואני מבין את החשיבות, נא תסגרו את העניין, ואני מבקש שתיתנו לי תשובה מוסמכת של האופוזיציה לעניין הזה. תודה, אדוני. אז כדי ליישר את הפרוטוקול, ההחלטה בנושא ועדת החוץ והביטחון, אני מושך את מה שנאמר הרגע, ואנחנו ממתינים להחלטה משותפת של האופוזיציה. בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, במקום חבר הכנסת אילן גילאון יכהן חבר הכנסת מוסי רז, ובוועדה המיוחדת בראשות חברת הכנסת רחל עזריה, במקום חבר הכנסת עיסאווי פריג' יכהן חבר הכנסת מוסי רז. אני אישית אבדוק עכשיו אם המקום הזה היה שייך לסיעת מרצ או שזה היה שייך לסיעת המחנה הציוני וניתן לזהבה גלאון על חשבון המחנה הציוני, ולפי זה נחליט. תודה רבה לך. תודה. הקראתי את הכול. תודה. אין לכם בושה, תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת. הוצאתם את בני בגין, חבר הכנסת מיקי לוי. אין לכם בושה, אתם, סדום. חבר הכנסת מיקי לוי.

חבר הכנסת בני בגין, רצית להגיד משהו? בבקשה,

אדוני היושב-ראש, ב-15 שניות: אני מבקש להודיע כי ההודעה על חילופי גברי בוועדת הפנים לגביי איננה על דעתי. תודה רבה.

אדוני היושב-ראש.

חברים. איזו בושה. אנחנו עוברים, מיקי לוי. הליכוד, מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מספיק. חבר כנסת בגלל העמדות שלו? מה מספיק? מה זה מספיק? מה זה?

אנחנו עוברים להצעת חוק הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 51),

לקריאה ראשונה. השר חיים כץ, בבקשה, אדוני. אפשר להציע להקים ועדה לחוק ההמלצות.

אה, הוצאתם אותו, כן, תקימו ועדה לחוק ההמלצות. ביטן, למה שלא תהיה ועדה לחוק ההמלצות? ביטן, זה להשתמש בדמוקרטיה ככלי דיקטטורי ולסתום פיות.

בבקשה, אדוני. זה מזכיר תקופה בארגנטינה. מרגי,

הוא יסחוב את כולכם לכלא,

חיים ילין, אני מבקש ממך. זהו, שמענו. אפשר להציע להקים ועדה לחוק ההמלצות?

חבר הכנסת שטרן, שבו במקומות, בבקשה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אליעזר שטרן. אלעזר.

במסגרת הסיורים השבועיים שלי בארץ הגעתי לקצרין. הגעתי לקצרין וישבתי עם ראש העיר, והוא הסביר לי שיש מענק חימום לקשישים שמחולק בערים הקרות. די תמהתי, ואמרתי: מה זה ערים קרות?

כשיש אפס מעלות בתל אביב זה קר או חם? ובבאר שבע זה חם או קר? קר מאוד. זה קר. הלכתי הביתה וחזרתי והסתכלתי, רציתי לראות מה זה מענק חימום. והתברר לי ש-46,000 משפחות, בתי אב שיש בהם אזרח ותיק שמקבל הבטחת הכנסה, מקבלות מענק חימום של 553 שקלים, פעם בשנה. ואז בחודש פברואר-מרס המדינה מתרצה ונותנת לעוד 200,000 איש, לא תרגמתי את זה באחוזים אבל זה יוצא בערך שליש, מענק חימום של 180 שקלים. אני חשבתי שכל אזרח ותיק שמקבל הבטחת הכנסה ולא יכול לפתוח את החימום,

זה שבקצרין החליטו שזאת עיר חמה, כי בדקו את זה בקיץ, זה נראה לי לא סביר. אילן, בחיאת דינכ, אני מסתכל עליך, אתה מולי, ואני כל הזמן רואה שאתה מפריע לי בכוונה. סליחה. ואללה, טוב. חברת הכנסת סויד, נגמרו הכעסים? לא, לא.

מיקי, בבקשה, שבו. אדוני השר, תמשיך. הנחתי הצעת חוק, להסדיר את מענק החימום לכל האזרחים, לכל המשפחות שיש בהן אזרחים ותיקים ומקבלות הבטחת הכנסה. 246,700, משהו כזה, יקבלו כולם מענק חימום בלי טובות של אף אחד, בחקיקה. אמרו לי שהעלות היא 135 מיליון שקל. אתה יודע, אתה היית שר, כסף שלא מנוצל נלקח בסוף השנה. אני, כשנכנסתי לתפקידי, ראיתי שאנחנו קונים שירותי סיעוד ב-6 מיליארד שקל. אמרתי: אני רוצה להניח הצעת חוק שתעשה מכרז, או לצאת למכרז שיוזיל את המחירים שאני משלם, כי ראיתי שחברת דנאל מרוויחה אלפי אחוזים. ואם היא מרוויחה אלפי אחוזים, זאת אומרת,

הם לוקחים יותר מדי, אני רוצה שירוויחו, וסיכמתי עם האוצר, שהכסף הזה יעבור לקשישים, כל מה שאנחנו חוסכים. פנינו לארנסט אנד יאנג, שעשה מכרז שנגמר בספטמבר בשנה שעברה. לצערי, בא האוצר ואמר: אני רוצה להפעיל את המכרז, ולא אתה במשרדך, ולקח את המכרז, אבל הוא אמר לי: אני אתן לך מקדמה, אני אתן לך מקדמה של 200 מיליון שקל לבסיס התקציב. בנובמבר בשנה שעברה ממשלת ישראל קיבלה החלטה להכניס לבסיס התקציב 200 מיליון שקל ולייעד אותם לקשישים. רצינו לעשות ביקורי בית אצל קשישים עריריים בני 86 ומעלה, לבוא, לראות אותם בבית, לתת להם קופסת תרופות, לראות אם הם לקחו את התרופות, לפתוח את המקרר,

לתת להם חמגשית. הלכנו למהלך הזה, ונתקענו על ידי האוצר. עצרו אותנו. ראיתי שהכסף ב-2017 הולך לטמיון, וביקשתי משר האוצר להסיט 111 מיליון שקל מתקציב 2017, שראיתי שהוא לא ינוצל, להסיט 111 מיליון שקל מהתקציב הזה, מבסיס התקציב, לחוק מענק חימום. בשיחה עם שר האוצר, שר האוצר הסכים, לשמחתי, למהלך. הוא עזר לי, יחד, בממשלה, לקבל את החלטת הממשלה שקיבלנו לפני שבוע. ביום ראשון האחרון ביקשנו פטור מחובת הנחה, כי החורף, לשמחת כולנו, אני חושב שיש פה קונסנזוס במדינה ובמליאה שאנחנו רוצים גשם, ואנחנו רוצים, ואללה, הגיע קצת גשם,

שיהיה עוד גשם. כמה שיותר חי, שיטפונות. יש קונסנזוס, אתה רואה? אין מחלוקות. שיטפונות. לא שיטפונות, כל דבר במידה, כל דבר שיגיע בעיתו, בכמויות הרצויות, שיהיה גשם, והחורף מגיע. ואני מודה ליו"ר הכנסת, שדחף והביא את זה להצבעה מהירה על מנת שזה יעבור היום בקריאה ראשונה, ויושב פה יו"ר ועדת העבודה והרווחה אלי אלאלוף, שבשיחה מוקדמת איתו אמר שבשבוע הבא הוא יכין את זה לקריאה שנייה ושלישית על מנת שאנחנו נוכל לתת כבר ב-2017, כי זה בא על תקציב 2017. מה העלות? העלות, 135 מיליון, כשמתוך זה 26 מיליון כבר יש היום בתקנה. עכשיו זה יעבור בחוק, וכל שנה, נכון להיום זה 135 מיליון שקל, האזרחים הוותיקים שמקבלים. כל בית אב שיש בו אזרח ותיק שמקבל הבטחת הכנסה יקבל מענק חימום, בכל מקום בארץ, ממטולה עד אילת, מהצפון לדרום, ימה וקדמה. רק בחורף, או גם בקיץ? יקבל אחת לשנה מענק חימום. הוא לא יקבל מענק קירור בקיץ. זה פוטנציאל להצעת חוק אחרת, לקבוע מענק קירור. נתת לי רעיון עכשיו. כן, אבל צריך לדאוג לו למזגנים. באילת המענק הזה הוא רלוונטי. בוודאי, בכל הארץ. כל החוק הזה יחול על כל משפחה שיש בה אזרח ותיק, שאחד מהם או שניהם מקבלים הבטחת הכנסה. אם מישהו התחתן עם צעירה, או צעירה התחתנה עם מבוגר שיש לו הבטחת הכנסה, המשפחה תקבל מענק חימום. שני בני זוג יקבלו מענק חימום אחד. אם שני בני הזוג מקבלים הבטחת הכנסה,

כל בית אב 553 שקלים. אני רוצה עוד פעם לברך על החלטת שר האוצר, והלוואי ונדע יותר פרטים, על העלאת קצבת הזקנה. אם נטה את הקצבה הזאת באמת לאלה שמקבלים הבטחת הכנסה ונמצאים מתחת לקו העוני, אז תזכרו מה אמרתי קודם: כולנו, אני בטוח שכולנו, ואין פה גיוס, לא צריך לעשות פה גיוס, כי כל הבית מסכים, כשנותנים זה בסדר, בייחוד למטרות חשובות. אם באמת נעלה את אלה שמקבלים הבטחת הכנסה ונעשה את זה גם, ולו אחרי פרסום דוח העוני, שיפורסם כנראה בסוף נובמבר, תחילת דצמבר, ושם כנראה נראה השתפרות במצב העוני. אבל נעשה את החשבונות, נראה את העלויות, ניתן לאלה שבאמת זקוקים ונוציא את האזרחים הוותיקים מעל קו העוני. אחר כך נדאג לעומק העוני. אם נוציא אותם מעל קו העוני, יהיה לנו לדאוג לעומק העוני, כי אם נעלה למישהו 50 שקל והוא יהיה מעל קו העוני, הוא לא יפסיק להיות עני. עשו את זה ב-1996. גם הם לא הפסיקו להיות עניים. הם עשו, הם גם שינו אז את שיטת ההצמדה ולפני כמה שנים שינו עוד פעם את שיטת ההצמדה. צריך לשנות את שיטת ההצמדה, להצמיד את זה לשכר הממוצע במשק ולעזור לאזרחים המוחלשים במדינת ישראל, שצריכים את זה. אני מקווה שבכנסת ישראל, על כל גווניה ומפלגותיה, יצביעו ויאשרו את הצעת החוק הזאת. תודה רבה לכם.

תודה רבה, אדוני. יש שתי הצעות צמודות להצעת החוק של שר הרווחה. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה, ואחריו חברת הכנסת יוליה, גם שלוש דקות. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, הרי הבעיה הזאת היא בעיה ידועה, ואנחנו מנסים לשנותה כבר הרבה מאוד שנים. ההגדרה המצחיקה הזאת שהשתמשה בה עד היום מדינת ישראל, כפי שהיטיב לתאר השר, כאילו בקצרין בימי החורף אנשים לא סובלים מקור, אפילו בערים בשפלה אנחנו יודעים, הרי חברי הכנסת מקבלים את פניות הציבור, כמה קשישים נאבקים בימי החורף רק לשרוד, רק לעבור עוד יום אחד בשלום. וצריך לומר את האמת, אנחנו מנסים לשנות את הדבר הזה לא מהיום, הרבה מאוד זמן. בשנה שעברה היה תיקון מסוים, שהוא מבורך, אבל השנה הזאת קורה כאן תיקון אחד גדול, והאמת צריכה להיאמר. אילולא ההחלטה ההיסטורית שאתה קיבלת, אדוני שר הרווחה, החלטה חשובה מאין כמותה, החלטה חברתית, החלטה היסטורית, שעושה סדר, שמחליטה לקחת את הכסף ולהשקיע אותו במקומות הנכונים, לתת רשת ביטחון אמיתית, הישרדותית, לקשישים המסכנים שמקבלים הבטחת הכנסה במדינת ישראל אילולא אתה, זה לא היה קורה. ואני אומר פה:

וכל הכבוד כמובן גם לשר האוצר, שיחד עם חברי הכנסת, גם חברת הכנסת מלינובסקי, שמקדמת יחד עם חברי כנסת נוספים כאן הצעות חוק פרטיות. אבל אני חושב שאנחנו כאן

לומר: כל הכבוד על שיתוף הפעולה וכל הכבוד על החלטתו החשובה של שר הרווחה, והלוואי, הלוואי, הלוואי שמכאן אנחנו רק נעלה, שנה אחר שנה אחר שנה, שנדע כל שנה, כל יום בשנה, ללכת למקומות האלה, הכי חלשים בחברה הישראלית, ולהתערב שם, ולהיות שם לרשת ביטחון ולחומה בצורה לאנשים המסכנים האלה, ואתם יודעים מה? אנשים שמקבלים הבטחת הכנסה כבר הם במצב שלא אכפת להם ליכוד, עבודה, בית יהודי, הרשימה המשותפת. הם אטומים לזה. הם לא רוצים לשמוע על הכנסת ולא על הפוליטיקאים האלה. הם רוצים שמישהו יבוא ויסביר להם איך הם מחממים את הבית, איך תאגיד המים לא סוגר להם את המים, איך הם מצליחים ללכת למכולת ולקנות משהו כדי לעבור יום אחד נוסף. ואני חושב שהצעות חוק כאלה, אדוני שר הרווחה, שאתה מקדם, הצעות חוק כאלה שאנחנו מנסים כל הזמן לקדם, הן שגורמות לנו לבוא לכנסת ולהתגאות, ולהגיד: יש כנסת חברתית, שרואה את האזרחים המסכנים של מדינת ישראל ועושה דבר למענם. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת יוליה. רק אתקן אותך, אדוני: עניים גם פותחים עיתון וגם קוראים וגם קשורים לפוליטיקה. הם לא אטומים. לא אמרתי שהם אטומים. אמרתי שהם אטומים לבחירה, במי לבחור. תודה.

היו זהירים בכבודם של אנשים עניים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, שרים, אדוני השר חיים כץ, אמרתי לך כבר היום במסדרון כמה אני מודה לך וכמה אני גאה בך. תמיד אמרו עליך שאתה בולדוזר, אז אתה שבעתיים בולדוזר אם הצלחת להעביר דבר כזה.

מקרב ליבנו, תודה רבה על ההתקדמות הבלתי-רגילה הזאת. סיפרת פה על הדוגמה של קצרין, וזו אמת. גם אני באתי בדברים עם ראש העיר קצרין, והוא סיפר שפשוט ביטלו אצלו בעיר את מענק החימום לקשישים. אז אלו שקיבלו קודם המשיכו לקבל, אבל אלו שנוספו, לא קיבלו. בערים על ידם קיבלו מענק חימום, ובקצרין, לא.

כי השירות המטאורולוגי לא מסוגל להעריך נכון את הטמפרטורות. ומה קורה עם אילת? קיבלתי הרבה פניות מאילת, כי שם לא קר אלא חם. חבר הכנסת שמולי, נכון? כשאנחנו מגיעים לאילת אנחנו מדליקים מזגנים. אז שם אולי "מענק חימום" זה לא המילה הנכונה, מענק חימום, אבל זה גם וגם, זה גם קירור.

באילת אין אנשים שהם מבוגרים וחיים על הבטחת הכנסה? למה להם לא מגיע? אז יש פה מהלך ענק, היסטורי, שאנחנו משווים בין אזרחי ישראל שבאמת נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, קשישים, מקבלי הבטת הכנסה. לא צריך להרחיב מדי מה זה רמת החיים הזאת, שאתה מקבל הבטחת הכנסה. מרחיבים עכשיו מ-30,000 איש ל-190,000 איש. זה שינוי דרמטי. זה שינוי חברתי ממדרגה ראשונה. טוב שמצאו לזה כסף, טוב ששר הרווחה חיים כץ דפק על השולחן מאוד מאוד חזק,

כדי שהכסף הזה יגיע. אני מאמינה שזה עוד צעד, אבל זה לא הצעד האחרון: אפשר לדבר גם על הביטחון התזונתי של הקשישים. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, גם את הגשת על זה הצעת חוק וגם אני. אני לא רוצה שאדם מבוגר יצטרך להחליט מה לקנות: תרופות או אוכל. גם וגם זה בסדר. אנחנו חייבים לספק את זה. כחברה דמוקרטית בריאה ומתקדמת אנחנו גם צריכים לוודא שאין לנו אנשים רעבים, שאדם לא יחסוך באוכל כדי לקנות תרופות ולא יחליט מה יותר חשוב לו. כפי שהיום יש מענק חימום, לדעתי, ואני מאמינה שפה נעבוד בשיתוף פעולה גם עם סיעת כולנו וגם עם משרד העבודה והרווחה, בדגש על הרווחה, על ביטחון תזונתי לזקני הדור שלנו, כי זה בעצם כבודנו לדור שהם יחיו בכבוד. תודה רבה לכולכם.

כבר גנבנו סוסים ביחד, ונמשיך את זה, ואני שמחה על שיתוף הפעולה הזה.

תודה רבה, גברתי. אדוני השר, חיים, להעביר אותם? אתה יכול מהמקום. בוא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת אני שמח על שיתוף הפעולה בין, לא, זה הכול אתה.

אני שמח על שיתוף הפעולה מכל קצות הבית, ואני מקווה שאכן כולם יצביעו, ונעשה את זה כמה שיותר מהר, נעזור לאותם קשישים.

אם כן, היות שזאת קריאה ראשונה, אנחנו עוברים לדיון. יש דיון,

עיסאווי פריג', בבקשה.

לכל אחד מהעולים להתדיין אני מוסיף אותך והרשימה סגורה,

תסמע מיני. תסמע מיני על החמדנות. תסמע מיני.

כבוד השר, הצעת חוק טובה. תירגע, אילן, בסדר, בסדר. הצעת חוק טובה, מבורכת, ושירבו כמותה הצעות חוק טובות.

יש אבל. אבל, אבל אבל עכשיו לא אגיד לך. תראה, קורים הרבה דברים מעניינים במושב הזה, מהתנהלות הפרקליטות היום למופע ההזוי שראיתי מחברינו, שאמורים להיות יושב-ראש האופוזיציה והאחראים לאופוזיציה, חמדנות שאין לה מילים, ואני, מטעמי כבוד ליושב-ראש הסיעה שלי, לא אתייחס לזה, אבל יש לי הרבה מה להגיד בנושא. אבל אני בכל זאת רוצה להגיד כמה מילים לגבי התנהלות הפרקליטות, שהפכה להיות כלי פוליטי בידי שרת המשפטים, התנהלות הפרקליטות בעניין שוברים שתיקה. תראה, בענייני חקירות תמיד למדתי: אומרים: אין ראיות מספיקות, או אומרים כל מיני משפטים, אבל במקרה הזה בחרו לקחת צד שקר, שקר, ויצא שהם השקרנים. ההתנהלות הזאת, ההתנהלות הפוליטית הזאת, אין לה מקום, אבל בעידן של ממשלת הליכוד הכול מותר וכל החסמים מותרים, והכול נשבר. וגם צר לי מאוד שהפרקליטות התחילה ליישר קו, כל אחד כדי לשמור על הכיוון שלו. אני מאוד מצטער על כך, וחבל שזה כך. תודה, אדוני. תודה רבה. איציק שמולי, בבקשה. שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני על החוק המבורך הזה דיברתי, ולכן אני רוצה לדבר על מה שהיה פה לפני כמה דקות במליאה. אין שום ספק שנשברים פה שיאים היסטוריים, שפעם אחרי פעם אנחנו רואים לנגד העיניים איך המעשה המטורלל של היום הופך להיות הנורמה של המחר. אתם בליכוד השתגעתם, תגידו? אתם השתגעתם? כל מי שמעז להשמיע איזושהי עמדה שונה, ביקורתית, הגיונית, מאוזנת, על מה שקורה היום במדינת ישראל, אתם מוקיעים אותו, מענישים אותו. אני רוצה לומר לכם משהו: יום אחד התנועה המפוארת שלכם תסתכל לאחור ותבין ותפנים שבני בגין היה שומר החומות של המוסר והדמוקרטיה של התנועה שלכם, של המוסר והממלכתיות, בתקופה מאוד מאוד חשוכה שעוברת עליכם. איציק, זה התחיל בחוק הלאום וזה ממשיך עכשיו, ומותר לחבר הכנסת בני בגין, שנורית, חברתי, הוא לא עוד חבר כנסת בבית הזה,

הוא סמל לא רק של הליכוד, הוא סמל גם של הכנסת. ולקחת, מה זה קשור? אני אגיד לך מה זה קשור. שבכל פעם שהוא מנסה לעמוד על הערכים שלו, על האני מאמין שלו, אף אחד לא הפריע לו לעמוד על הערכים שלו.

על זכותו לאמור את דעתו, הדבר הראשון שקורה, הוא מועלה לעמוד הקלון ומביישים אותו לעיני כול. והדבר הזה, אסור שיקרה. והלוואי שיהיו עוד ועוד קולות מתוך הבית שלכם, ומעולם לא הסכמנו, אבל אני מכבד אותו. אני חושב שיש לכם תנועה מפוארת, ותמשיך להיות כזאת.

אבל אני אומר לכם באותה נשימה, האופן שבו אתם מתנהגים לחבר הכנסת בגין בחודשים האחרונים יגרום לזה שאתם יום אחד תבינו. תסתכלו לאחור ותפנימו ותבינו שאתם הייתם בתקופת חושך, ומי שהיווה מגדלור ושומר חומות של הערכים והממלכתיות של התנועה שלכם זה אחד ויחיד, חבר הכנסת בגין. אתה טועה.

הרבה אנשים טובים בליכוד ששומרים על,

יבוא מהר לא רק לטובת תנועת הליכוד,

לא רק לטובתה של תנועת הליכוד, אלא לטובתה של מדינת ישראל כולה.

כולנו עושים לטובת מדינת ישראל. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני בהחלט מברך על החלטה חשובה זו. אני חושב שהעוני אינו מבדיל בין גזע, מין או דת. העוני הוא חוצה אוכלוסיות, גם חוצה דתות, והחברה הבריאה והחברה שמוקירה את החלשים שיש בה זאת חברה בריאה וחברה שיודעת, לעשות את המיטב, האפשרי, עבור האוכלוסיות החלשות.

האנשים החלשים, אדוני היושב-ראש, ביטן, תגיד שאתה מסרב, חברים, אני מבקש. יש חבר כנסת שמדבר על הדוכן.

אני רואה שהריב הגיע בתור שלי, אז תקשיבו קצת ואני לא אאריך בדברים,

תדבר, אדוני. חברים, השכבות החלשות, בנוסף לקשישים, הן האימהות החד-הוריות, הן המשפחות הנמצאות בפריפריה, הנמצאות באוכלוסיות כמו האוכלוסייה הערבית בנגב וכמו האוכלוסייה שנמצאת גם בגליל וגם במקומות כמו הערים המעורבות,

רמלה ומקומות אחרים. אני חושב שכל מקבלי הבטחת הכנסה צריכים תשומת לב מיוחדת, במיוחד כשאנחנו שומעים עכשיו שיש עודף בהכנסות המדינה. זה אולי משהו חד-פעמי, אולי קיבלנו קצת מס הכנסה מאחת העסקאות שקרו בשנה האחרונה ויש לנו עודף בהכנסות, אז מוטב שכל חברי הבית יכוונו לכיוון של עזרה לאוכלוסיות האלה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על שתי מועצות אזוריות בנגב, מועצת אל-קסום ומועצת נווה מדבר. אלה שתי מועצות ל-11 יישובים שהמדינה הכירה בהם כבר לפני 11 שנים, אבל שתי המועצות, אין שום פיתוח שם, לא כבישים ולא חשמל ולא מערכת מים וביוב. בקיצור, הם כאילו יישובים לא מוכרים אבל עם מועצות. הגדיל לעשות משרד הפנים לפני חודש וחצי, מתוך התוכנית הממשלתית של 600 מיליון שקלים ליישובים הערביים הבדואיים בנגב שהוא נתן, החלק של מועצת אל קסום ומועצת נווה מדבר היה הכי פחות. למשל, מועצת אל קסום, 20 מיליון שקל, כשיש בה בפועל מעל 40,000 תושבים, רהט הגיעה ל-100 מיליון שקל עם 60,000 תושבים. ההבדלים היו זועקים לשמיים. אנחנו מקווים, מובן שהמועצה, ואנחנו איתה, ערערנו על ההחלטה, אנו מקווים שהעוול הזה שנגרם לאל-קסום ולנווה מדבר יתוקן בהקדם, לפני סוף שנת תקציב זו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, אדוני. חיים ילין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ואנחנו משתמשים בכלים הדמוקרטיים כדי להדיח חבר כנסת, סמל הליכוד, שבעצם מתנגד לחוק.

ואני חייב להגיד לכם את זה, אתמול הייתי בוועדה, שלא היה יוצא לאור, לפי חבר הכנסת דודי אמסלם, אם לא היו מדליפים. אז שימו לב. נגד הדלפות משתמשים בחוק. זאת אומרת, בגדול, עבר פה עכבר, ולוקחים פגז בשביל להרוג אותו. אין פרופורציה בכלל לכלים הפופוליסטיים שהליכוד והממשלה הזאת משתמשים בהם. אבל אני מתבייש בדבר אחד: שהליכוד, שבעצם משתמש באותן סיסמאות כל הזמן ומטיף מוסר כל הזמן, בעצם פוגע בערכים הבסיסיים של הדמוקרטיה ושל כנסת ישראל. עוד יותר. כבוד חבר הכנסת ביטן. איך הוא אמר, עוד שבועיים הוא חוזר, זה מעליב. תחשוב עכשיו שרוצים להעביר חוק, דוחים ועכשיו מדיחים חבר כנסת ומחזירים אותו אחרי שהחוק עובר.

זה יותר גרוע,

אם הדחתם חבר כנסת מוועדה, מה אתם מחזירים אותו? זאת אומרת אתם מדיחים אותו בגלל חוק. כבוד היושב-ראש, אני חושב שצריך לקחת את האמירות שאני אומר ולהבין שזאת כנסת ישראל, אחרי זה יושב-ראש הכנסת יבוא ויגיד: חברים יקרים, אין אמון של הציבור בכנסת. בטח שאין אמון של הציבור בכנסת, איך יהיה אמון אם אנחנו משחקים עם הח"כים שנבחרו באופן דמוקרטי עוד בפריימריז? כבוד היושב-ראש, אני חושב שהיום זכינו בפעם השנייה, בפעם השנייה, בהדחה. פעם אחת זה היה בחוקה ועכשיו בפנים, אותו חבר כנסת ואותו תרגיל. אני חושב שבסופו של דבר צריך להגיע למצב שאם מדיחים, מזיזים חבר, הוא לא חוזר, אם כבר רוצים. וכבוד היושב-ראש,

כי כבר קמתי לדבר, לברך את שר הרווחה והעבודה חיים כץ על החוק של חימום הבתים. אני חושב שאנחנו תמיד מברכים ומתפעלים מזה שעוברים חוקים שהם מובנים מאליהם. איך זה יכול להיות שהמובן מאליו הופך להיות משהו שצריך להביא אותו לפה, לכנסת ישראל?

זאת אומרת, כבוד היושב-ראש, אתה היית פעם שר. כל דבר צריך להגיע לחקיקה? איפה הכוח שיש לשר לבוא ולהגיד: זה מה שאני רוצה? למה כל דבר, היועצים שלכם לא נותנים לו. כאילו כל דבר צריך להגיע לחקיקה. אני אומר לכם, כבוד היושב-ראש, שלכל דבר חברתי שיהיה למען הזקנים, שיהיה למען החינוך, תמצאו פרטנרים, ואתם יודעים יפה מאוד שברוב החוקים האופוזיציה תומכת בקואליציה. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת עליזה לביא, לא נמצאת. חבר הכנסת נחמן שי.

במקומה? חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת נחמן שי. חברים, היו נא ערניים. בבקשה.

לא חייב, בבקשה, אדוני.

חבריי חברי הכנסת, היום הוא יום חשוב.

כי שתי הצעות חוק, או שלוש, או ארבע, ולא חשוב המספר, שעוסקות באזרחים הוותיקים של מדינת ישראל הולכות קדימה. לא היו הצבעות, כאן תהיה הצבעה, המגמה ברורה, הכיוון נכון. אני רוצה לומר לכם, מתוך ההסתכלות שלי והמעורבות שלי, שהמהפכה שקשורה במיליון האזרחים הוותיקים במדינת ישראל מתחוללת. זוהיר בהלול,

הוא משתמש בזה כמו, חבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת דוד ביטן. אני מקווה שאני לא מפריע לכם. חבר הכנסת דוד ביטן. אני מקווה שאני לא מפריע לך, דוד ביטן. חבר הכנסת דוד ביטן, אתה מפריע. אני מקווה שאני לא מפריע לך, חבר הכנסת ביטן. אני אחכה. חבר הכנסת דוד ביטן, תפסיק.

אין דבר. אני עושה תרגילים לראות אם אתה מנהל את הישיבה נכון. שב במקום.

הוא מנהל את הישיבה, ואתה מפריע לי.

אני אוסיף לך עוד 30 שניות. בבקשה, אדוני.

עזוב, זה אנשים שלא מתייחסים לעבודה ברצינות. המהפכה הזאת, שלא הבחנו בה כי היא מתקדמת באיטיות, ומספר האזרחים במדינת ישראל גדֵל והולך בהדרגה, עכשיו סוף-סוף נושאת פירות. עכשיו אפשר כבר לראות, ולשמוע, ולהרגיש שהאזרחים הוותיקים במדינת ישראל לא מוכנים לשתוק יותר, הם לא מוכנים לשתוק יותר כשלא מעמידים לרשותם את המשאבים הראויים כדי לחיות חיים של כבוד, כאשר מדינת ישראל וממשלת ישראל לא מכבדת אותם.

ואני אומר לכם שזה רק ההתחלה של ההתחלה, הם באים לידי ביטוי, וזה קורה בכל המפלגות. זה לא קורה רק אצלנו, שאוזננו כרויה יותר, ואנחנו מבינים אותם יותר, ואנחנו גם יודעים שהם,

שלהיות בן 60 או בן 70 במדינת ישראל זה לא חטא, זה לא פשע וזה לא סטייה מהנורמה, זה החיים, זה החיים של יותר ויותר אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל, ולכן החוקים מתחילים לעבור. אני מרגיש שהשמיים נפתחו והבקשות האלה והדפיקות האלה שדפקו כל הזמן על תקרת הזכוכית, התקרה מתחילה להיפתח והקבוצה הגדולה הזאת, והגדֵלה והולכת, תבוא לידי ביטוי. אני רוצה להודות לכל השרים שבאמת היו מעורבים, ושיהיו מעורבים עוד יותר, כי גם הם מבינים, הם שומעים את פעמי המשיח האלה: לשר האוצר, לשר הרווחה, אני רוצה להודות לכל מי ששותף לשדולת האזרחים הוותיקים בכנסת, לחברי איציק שמולי, לטלי,

שהיה שם, תודה רבה,

לכל מי שתרם ותורם לעניין הזה. אנחנו בדרך הנכונה. תודה רבה, אדוני. היות שלא אפשרתי לדבר במקום, זה תקף עד לסוף הרשימה הזאת,

אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, אני רוצה לצרף את קולי למחאה על הדחתו של חבר הכנסת בגין מוועדת הפנים, מהלך כוחני ובעייתי, מהלך שמלמד פעם נוספת שמאחורי החוק לעצירת, שנייה, אדוני.

לפנים משורת הדין, לשלושה שביקשו במקום אחרים: אילן גילאון, מיקי לוי ומלכיאלי. אתם תוכלו לדבר.

שוב, תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני מצרף את קולי למחאה על הדחתו של חבר הכנסת בגין מוועדת הפנים של הכנסת. למי שהיה צריך הוכחה, הינה, היא הגיעה. חבר הכנסת בגין הודח מוועדת הכנסת אחרי שהוא הודיע בוועדת הפנים של הכנסת שהוא מציע שתחולת החוק שאוסר המלצות של המשטרה בתיקים שמלווים על ידי פרקליט תהיה אחרי סיום חקירות ראש הממשלה. בעצם, מרגע זה זמנו בוועדת הפנים של הכנסת היה קצוב והיה קצר מאוד. המהלך הזה, עמיתיי חברי הכנסת, הוא פגיעה ביכולת של חברי כנסת להביע את עמדותיהם ולייצג את מצפונם בכנסת. העובדה שהליכוד פעם אחר פעם מדיח את בגין רק מעידה כמה הליכוד התרחק מדרכו של בגין, כמה הליכוד נמצא במקום רחוק ואחר לגמרי. עמיתיי חברי הכנסת, אני תומך בכל מנגנון שמקל על הקשישים בישראל, ולכן אני אתמוך בחוק הזה. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאני מדבר כאן כדי לומר כמה דברים בסוגיה שהעסיקה ועוד תעסיק אותנו רבות בכנסת, סוגיית הביטוח הסיעודי. כולנו הקשבנו למסיבת העיתונאים של השר ליצמן יחד עם השר כחלון, ושמענו שהם מדברים על ביטוח סיעודי ממלכתי. זה היה רגע של אופטימיות.

לא דיברו, ואז קראנו את הפרטים, והסתבר שלא באמת ביטוח, שלא לגמרי סיעודי ושבכלל לא ממלכתי. אגב, גם כאן אני מברך על טיפולי שיניים חינם. טיפולי שיניים חינם לקשישים מעל גיל 75 זה דבר טוב, אבל למה לקרוא לזה ביטוח סיעודי ממלכתי? רק טיפולים לא מורכבים.

אני בעד.

בצד שמאל ולא בצד ימין. אני בעד סתימות שיניים חינם לקשישים מעל גיל 75,

אבל בואו נקרא לזה בשם המתאים,

הרבה קשישים ישמחו על זה: סתימות חינם לקשישים מעל גיל 75. יש סתימות, עמיתיי חברי הכנסת, זה לא ביטוח סיעודי ממלכתי. אנחנו נמצאים במשבר קשה: אנחנו נמצאים במציאות שבה אנשים לא יכולים לשלם על טיפול סיעודי, אנחנו נמצאים במציאות שבה 850,000 מבוטחים בביטוחים קבוצתיים הולכים להישאר בלי מענה. על שאלות היסוד השרים ליצמן וכחלון לא נתנו תשובה. לכן, עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו נצטרך כאן, בבית הזה, להמשיך להיאבק על כך שבמדינה הזאת יהיה ביטוח סיעודי ממלכתי, כדי שלא להפקיר את הקשישים, תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת מוסי רז. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, השר שהצטרף כנראה לרשימה המשותפת, כאן קורים דברים מעניינים היום. צריך להגיש בקשה,

ותחליטו אם לקבל אותו. קרה כאן היום מעשה חמור ביותר. יכול להיות שזו לא הפעם הראשונה בתולדות הכנסת שזה קורה, אני זוכר שקרה מקרה דומה עם יש עתיד בקדנציה הקודמת, אבל בעצם הדיחו, עם חברת הכנסת עדי קול.

אמרתי "יכול להיות".

אם לא, אז אני מתנצל. בעצם חבר הכנסת בגין הודח מהוועדה כי הוא לא רצה להצביע על הצעה שנוחה לראש הממשלה בחקירותיו. אבל זו לא הפעם הראשונה שעושים דברים כאלה לחבר הכנסת בגין. אני רוצה להזכיר לכם שחבר הכנסת בגין הגיש הצעת חוק, הגיש את הצעת חוק הלאום, וסיעת הליכוד והקואליציה החליטו לא לתמוך בהצעת החוק הזאת. כשהוא שאל מדוע, הוסבר לו, והכול הוא כתב בעיתון ישראל היום,

זו האמת כולה,

אז אי-אפשר לחשוב שאני אומר כאן משהו לא נכון. כשהוא שאל מדוע, אמרו לו שהליכוד והקואליציה לא יכולים לתמוך במילה "שוויון" שמופיעה בהצעת החוק הזאת. אם הליכוד והקואליציה לא יכולים לתמוך במילה "שוויון", אם הליכוד והקואליציה לא יכולים לתמוך בבני בגין, אם הליכוד והקואליציה מעבירים הצעת חוק שהמשמעות שלה היא שייגרם עינוי דין לאנשים שיש חקירת משטרה נגדם והיא מוצאת אותם כלא אשמים, ועדיין יימשך עינוי הדין שלהם, אם הם עושים את כל זה רק כדי לסדר משהו יותר נוח לראש הממשלה, שבתום החקירה לא יודיעו מה שיודיעו, אז הם פשטו פשיטת רגל מוחלטת. זה לא הליכוד של פעם. לא שבליכוד של פעם תמכתי, אבל היו איזה ערכים בסיסיים שהליכוד של היום כבר מזמן מזמן לא עומד בהם, וחבל שזה קורה בשבוע סמלי כזה, שבו אנחנו מציינים 40 שנה לבואו של סאדאת לארץ, כשבעקבות הביקור הזה ראש הליכוד אז, בגין, עשה את המעשה הכי חכם בתולדות מדינת ישראל וחתם הסכם שלום עם מצרים. חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים, כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אני אתמוך בחוק הזה, למרות שיש לי הרבה הסתייגויות על השיטה של החקיקה שעומדת פה,

אני לא מצליח. דקה אחת. הינה, השעון הסתדר. חברים, תיתנו בבקשה לחבר הכנסת לומר את דבריו. קצת שקט. אדוני המזכיר, יש כאן בעיה בלוח של חבר הכנסת איציק שמולי. אני אוסיף לך את הזמן, אל תדאג. צריך להתחיל. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. בבקשה, תתחיל. החוק הזה, אני אתמוך בו, לא בגלל שאני כל כך שמח שהחוק הזה בא, כי הוא חלק מהטלאים שמנסים לעשות בלי להיכנס לעומק הבעיה ולפתור אותה. אני חושב שהעניין של הקשישים צריך טיפול מיוחד, טיפול מלא ומפורט, וצריך גם לתת פתרונות לתקופה ארוכה. לתת היום את מענק החימום, המשמעות היא שאנחנו תורמים להם תרומה, אנחנו לא נותנים זכות. קודם חלק קיבל והיום אנחנו אומרים שכולם יקבלו. מה שצריך היום זה לדעת פעם אחת ולהבין את זה לעומק: מי אלה האזרחים הוותיקים או הקשישים או הזקנים, לא משנה השם, כי שינינו בחוק, ולפי החוק זה כבר אזרחים ותיקים, הם ההורים שלנו, הם אנחנו לעתיד. הם לא מישהו זר או מישהו שבא ממקום אחר ונחת עלינו. זה אנחנו. ואם אנחנו לא נדאג להורים שלנו, לאלה שעבדו ובנו, ואתם יודעים מה, לאלה שהולידו אותנו, ואנחנו נמצאים פה ועומדים פה,

אז אנחנו מחטיאים את המטרה, וזה עוול.

אני היום בא ואומר שצריך לעשות ועדת בדיקה, ועדת חקירה, ועדה שתגיד מהם הצרכים של האנשים הקשישים. אני אומר לכם, ההצעה שלי, אני מכין הצעת חוק שאומרת שהקשיש צריך להגיע לשכר מינימום. איך הוא יגיע? יש קצבה שהיא קבועה היום, גם היא לעג לרש, אבל אני לוקח אותה. ואני בודק איזה פנסיה יש לו: יש הרבה אנשים באוכלוסייה הערבית שאין להם פנסיה, היום שני-שלישים מהנשים הערביות לא עובדות. לא שהן לא רוצות לעבוד, המדינה לא מספקת מקומות עבודה. הן יחיו מקצבה זו, קצבת העוני, אז אני רוצה להגיע לשכר מינימום. מי שיש לו פנסיה, מוסיפים לו את הקצבה הזאת, ואם הוא לא עובר את שכר המינימום, משלימים לו לשכר מינימום. אם לא, אנחנו נגדיל, עד שהוא יעבור אותה. בקצבה לא פוגעים,

והתוספת היא עד שהוא מגיע לשכר מינימום. זה לפחות, המינימום שאנחנו צריכים לספק להורים שלנו, אחרת אנחנו נחכה לעוד תקופה שנראה בעיתונות, בתקשורת, שאנשים סובלים וסובלים, ונבוא עם עוד הצעת חוק ועם עוד תוספת של 50 שקל ו-100 שקל לפעם אחת, וזה לא יכול להסתדר. בלית ברירה אני אתמוך בהצעה הזאת, אבל החוק שלי, שאני מגיש, אני חושב שהוא צודק, ואני חושב שחייבים לתמוך בו. אני אומר במשפט אחרון שהכסף שחושבים שהוא הרבה, הכסף הזה ילך ויצטמצם, כי היום יש החוק של פנסיה חובה, ובעוד כמה שנים אנחנו נגיע למצב שכולם, עם הפנסיה שלהם, לא יצטרכו עוד תוספת.

תודה רבה. חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חבר הכנסת אילן גילאון, אינו נוכח. חבר הכנסת יהודה גליק.

מיכל רוזין נמחקה, משום מה. רשום אצלנו, בכל מקרה היא איננה כאן.

אבל אילן גילאון רשום למטה יותר, יכול להיות שהוא ירצה לדבר. שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברת הכנסת נאוה בוקר היקרה מאוד, חבריי חברי הכנסת המתוקים, חברות הכנסת המתוקות, מן הקואליציה ומן האופוזיציה, יהודים ושאינם יהודים, ראשית, יום גדול, "והדרת פני זקן". התאחדנו כולנו סביב החוק הזה, שדואג לחימום, לקשישים, למבוגרים שבתוכנו, שהם הורינו. נדמה לי שזה דבר גדול. העובדה שאיציק שמולי, מיקי זוהר ושר הרווחה הגיעו להסכמה לקדם את נושא גמלאות הזקנה, זה ראוי ביותר, ועל כך אני רוצה לברך. אבל אם אני כבר פה, אני רוצה לפנות אליכם, חבריי מן האופוזיציה. האמינו לי, אין פעם ואין פעמיים שאני מרשה לעצמי למתוח ביקורת, להעיר הערות, אפילו בחוק ההמלצות, התייחסתי לעיתוי, התייחסתי להזזה מוועדה לוועדה. אבל אנא מכם, חבריי, את הסופרלטיבים שלכם שמרו למקום שצריך.

יש בכנסת 120 חברי כנסת שנבחרו על פי מפלגות.

גם הנציגים בוועדות הם על פי מפלגות, הפלא ופלא. כשאני הצבעתי בניגוד לקואליציה בעניין מסוים, ידעתי שיושב-ראש הקואליציה יעניש אותי ויגרש אותי מוועדה. הבאתי את זה בחשבון. כך עובד משחק קבוצתי של מפלגות. ככה זה עובד, זה לא חדש. גם חבר הכנסת בגין, שנבחר, אגב, לא בפריימריז, לא בפריימריז, בניגוד למה שאמרתם פה, חבר הכנסת חיים ילין, אהובי וידידי, שלא נמצא פה כרגע. חבר הכנסת בני בגין אהובי, וההערכה של כולנו אליו, נבחר כבחירה של ראש הממשלה,

שנייה. כבוד האלוף במיל' אלעזר שטרן, מותר למפלגה לבחור ולשנות את, למה ראש הממשלה הלך לבגין? מותר למפלגה לבחור להחליף את חברי הוועדה, כי יש חוק שחשוב. זה לא שפשטו את הרגל, סוף הדמוקרטיה, קץ ההיסטוריה. מעניין על איזה חוקים אתם עושים את זה,

תשמרו, תשמרו את פשיטת הרגל למקרים שבאמת זה נכון. תשמרו את הפגיעה בדמוקרטיה למקרים שזה באמת נכון, אנא מכם. תודה רבה, מתוקים ויקרים שלי. על איזה חוקים מדובר?

תודה רבה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, מעוניינת? אחרי חבר הכנסת גליק. בשמחה. שלוש דקות. תודה רבה. אין פה שאלה בבניין הזה ביחס לחימום לקשישים ולנזקקים. זה בכלל לא שאלה, אני חושבת שכולנו נרגשים מהמעמד הזה ומההסכמה על העניין הזה. אנחנו הרבה הרבה פחות נרגשים, אדוני חבר הכנסת גליק, חברי המתוק, אני רוצה להגיד לך: אני מוחה בתוקף.

ואני תובעת גם את עלבונו של חבר הכנסת בגין, ואני גם אומר לך מדוע. משום שבחוק הלאום, שרצו להעביר אותו לוועדת החוקה, חוק ומשפט, גם משם,

בוא אני אומר את זה בצורה בוטה, דאגו לבעוט את בני בגין. אמרו: אין לנו עשרה חברים, יש לנו תשעה וחצי חברים. ככה קראו לחבר הכנסת בני בגין, הוא רק חצי חבר בוועדת החוקה כי הוא לא מסכים להצביע על חוק הלאום בנוסח שאנחנו רוצים. אז בואו נקים ועדה מיוחדת שבני בגין לא יהיה בתוכה, וככה אנחנו נוכל להעביר את חוק הלאום בגרסה שלנו. ואתה יודע, וגם אני יודעת, מה יהיה הסוף של חוק הלאום, או שהוא לא יעבור בכלל או שהוא יעבור בגרסה שבה המילים "דמוקרטיה", "שוויון" ו"הגנה על מיעוטים", זה יהיה חלק מחוק הלאום, משום שכך צריך במדינה כמו מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית.

האלמנט הדמוקרטי חייב לבוא לידי ביטוי. אבל הקואליציה עושה את כל החשומות ואת כל הבושות, את כל הבושות, על מנת להוציא את בני בגין, משום שהוא לא מסכים. ואני רוצה להגיד לך גם מה מבחין בין החוק הזה לבין מה שהיה בחוק הלאום. בחוק הלאום, לחבר הכנסת בני בגין היה חוק משלו.

אני מוכרחה להגיד, לא זיהיתי אצלו עלבון, יותר זיהיתי אצלו איזו מין הסכמה שבשתיקה על העובדה שהקימו ועדה מיוחדת. אני רואה פה שבני בגין נדרס ונרמס תחת הגלגלים האלה, ברור לכל בר-בי-רב, משום שהוא אינו מעוניין שהחוק יחול רטרואקטיבית. עכשיו, אתה יודע למה הבושה גדולה באמת? משום שראש הממשלה כבר התחנן, ככה זה נראה לפחות, ככה הוא טוען, הוא התחנן, לכאורה, שלא יעסקו בו. הוא לא רוצה ששום חוק יחול על החקירות שלו. אז אם הוא לא רוצה ששום חוק יחול על החקירות שלו, מה הבעיה עם התיקון שמציע בני בגין? מה הבעיה? מה קרה לכם? תתעוררו. אני אומרת לך, חבר הכנסת גליק, אתה מבין הרי שזה לא דומה, לא למה שהיה איתך וגם לא מה שהיה עם בני בגין בעבר. כולם מבינים פה, ובגלל זה גם יש עכשיו סכסוכים בתוך הקואליציה. אבל אני לא רוצה לפרנס את ערוץ 99 בזה שאנחנו נדבר על הסכסוכים בתוך הקואליציה, כי באמת באמת באמת אני רק צופה מן הצד ואומרת: בעיה שלהם, באמת בעיה שלהם. אבל אתה יודע מה הבעיה עם החוק הזה? שזו הבעיה של כולנו. והכי עצוב זה שחוק ההמלצות היה ראוי לדיון אמיתי. חוק ההמלצות היה ראוי לדיון איכותי, לדיון בוועדה הרלוונטית, שהייתה ועדת החוקה, חוק ומשפט, לא ועדת הפנים. כבר בשבוע שעבר עשו סלטות באוויר כדי לגרור אותו בכוח לוועדת הפנים.

חבר הכנסת אמסלם גם היה צריך לדון בחוקים אחרים שישבו בתור בוועדת הפנים. ואני אומרת לך: לא יעזור שום דבר.

שהיה ראוי לדיון ראוי, אינו מקבל,

אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד,

אני אומרת את זה בעצם לכולם, גברתי היושבת-ראש, אבל אני אומרת לכם: השם המתקתק הזה, חוק ההמלצות, לא מכסה על זה שזה חוק חמוץ ומר מאין כמוהו.

תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. שלוש דקות. כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת,

בעיתו, מה טוב. להביא חוק שמסייע לקשישים מפני הקור בחורף דווקא היום, זאת זכות גדולה עבורנו, ביום ובשעה שהמוני בית ישראל בארץ ובכל העולם היהודי עוקבים בשעות אלה בדאגה אחר מצבו של מרן ראש הישיבה רבי אהרון לייב בן גיטל פייגא שטיינמן, ה' ישלח לו רפואה שלמה. מדובר בעץ חיים עתיק שלומד תורה למעלה מ-100 שנים רצופות. אני רוצה לומר בשני משפטים משהו, שנבין מי זה האיש, שיהיה בריא. לפני 65 שנה הוא היה מלמד תורה בפתח תקווה ולא הייתה לו פרוטה לנסוע לבני ברק,

אלא פעם בשבוע, ולמנהל לא היה כסף לשלם לו משכורת יותר מחמישה חודשים. כאשר נודע למנהל על העוני הגדול בבית של הרב שטיינמן, כי הוא ביקר בבני ברק אצל האישה והילדים, אז הוא הלך וגייס סכום גדול מאוד כדי לשלם את חמישה חודשי המשכורת שמגיעים לו כמורה,

אז הוא אמר לו: אסור לך לתת לי את זה ולי אסור לקחת את זה. זה כספי צדקה. למלמד תורה לבני ישראל אסור לקחת כסף, רק שכר בטלה, המלמד בזמן שהוא מלמד את התלמיד ולא יכול לצאת לעבודה, ומשלמים לו שכר בטלה, אבל את החודשים האלה שלא היה לך לשלם כבר חייתי, זה לא חוב כספי שאתה חייב לי וזה לא כסף שיש לי זכות לקבל אותו. לכן, אם מהיום אתה רוצה לשלם לי שכר בזמן, שכר בטלה, אני יכול לקחת, אבל מה שהיה כבר היה. זה היהודי הרב לייב שטיינמן, שכל העולם יודע שכמו שנאמר "היש בה עץ אם אין" על ארץ ישראל אם יש בה זקן שבזכותו העם עומד. בעולם המודרני אמרו: העולם שייך לצעירים. זקני המשפחה יושבים בודדים בבית ומצפים למותם. שונה העם היהודי, שבכל הדורות ידעו ש"בישישים חכמה וארך ימים תבונה". העם היהודי נושא עיניו אל זקניו, אל תלמידי חכמים שבשרם נצרב באותיות התורה הקדושה במשך שנות דור. הגאון הרב שטיינמן הוא אחד מהיחידים שהעולם עומד עליו. עמודי העולם בשנים האחרונות מתרופפים כי אנשי אמונה אבדו. לא בכל יום נוצר יהודי שבמשך 100 שנים לומד תורה, ותלמיד חכם כזה, שבכוח קדושתו משמש כחיץ בינינו לבין כל הצרות וכל הסכנות, כמו שנאמר "היש בה עץ אם אין". כולנו תפילה שעץ החיים יהיה בריא וה' ישלח לו רפואה שלמה למען כל עם ישראל כולו.

תודה רבה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי וחברותיי, כמובן, אנחנו בעד החוק הזה. אבל אני לא יודעת משום מה, תוך כדי כך שישבתי נזכרתי בסיפור שהנס כריסטיאן אנדרסן כתב לפני 180 שנה. הוא סיפר על ממלכה, ובממלכה הזו היה מלך שנורא אהב בגדים. הוא כל כך אהב בגדים שהיו לו יותר חייטים מאשר חיילים בארמון. יום-יום הוא היה לובש בגד והיה יוצא החוצה, וכל הארמון היה מתפעל ממנו. יום אחד הגיעו לממלכה שני ז'וליקים, ממזרים, לאחד קראו מחט ולאחד קראו חוט. הם אמרו למלך: אני אתפור לך את הבגד הכי יפה בעולם, אבל טיפשים לא יכולים לראות את הבגד הזה, אז אם תנסה לראות ולא תראה אותו, אתה טיפש. והם ישבו וקיבלו המון כסף, קיבלו חומרים, טוו וטוו וטוו ובסוף המלך נכנס ולא ראה דבר. אז הוא אמר: אוי, אני טיפש, אז אני אומר שזה יפה. וכך הוא יצא לרחובות, וברחובות העם הריע ואמר: איזה בגד יפה. ורק ילד אחד קטן אמר לאבא שלו:

הוא עירום, אין לו כלום. וזה בני בגין. כל מה שרקחו פה וכל מה שאמרו לנו וכל הסיפורים שזה לא בשביל ראש הממשלה, זה למען הציבור המסכן, עליו רוצים להגן, חברים, לא כולם טיפשים. בני בגין הוא הילד שבא והראה שכל המרקחת הזו שנקראת חוק ההמלצות היא עירומה והיא נועדה אך ורק לדבר אחד, לכסות על מערומיו של ראש הממשלה. תודה רבה. חבר הכנסת סאלח סעד, בבקשה. שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהתחלה אני רוצה לברך את תלמידי בית ספר תיכון מבוקעאתא ברמת הגולן שנמצאים ביציע. תבורכו כולכם. תראו, אין ספק ששר הרווחה חיים כץ עושה עבודה נהדרת למען האוכלוסייה החלשה, כמובן למען הקשישים בישראל. איציק שמולי, חברי הטוב, אתה באמת מוביל את העניין של הגמלאים, תבורך על כל מה שאתה עושה. אני רוצה להגיד לכם, וחבל לי שסמוטריץ, חבר הכנסת סמוטריץ, לא נמצא כאן באולם, האיש המושחת ביותר שראיתי בחיי. הוא מטיף מוסר, למי הוא מטיף מוסר? לחיילים הדרוזים שבנו את ביתם על אדמתם הפרטית במר'אר, בבית ג'ן, בדאליה, בעוספיא, בכל מקום. על עמותת רגבים המושחתת רק אתמול אמר מבקר המדינה שכ-500,000 שקל, חצי מיליון שקל הועברו מהמועצה האזורית שומרון שלא כדין. את זה מבקר המדינה אמר. האיש הזה, המושחת, מטיף מוסר לנו, לבני העדה הדרוזית. והוא עותר, יחד עם עמותת רגבים, כנגד ועדות התכנון והבנייה: למה אתם לא הורסים את בתיהם של החיילים הדרוזים? בושה. ואני אומר לך, סמוטריץ, חבל שאתה לא פה: אני והעדה הדרוזית בזים לך. בזים לך. אתה עוד קטן שתדבר ככה על מג"ד דרוזי, על אלוף דרוזי, על קצין דרוזי, על חייל דרוזי או על כל אזרח דרוזי. לא אתן לך להתבטא. לכן עתרתי, גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, עתרתי ושלחתי מכתב הבוקר, חריף ביותר, ליועץ המשפטי לממשלה, ודרשתי לפתוח בחקירה פלילית נגד סמוטריץ ועמותת רגבים על זה שהעמותה הזאת מושחתת ביותר, קיבלה חצי מיליון שקל לא כדת ולא כדין, ואת זה לא אני אמרתי, מבקר המדינה.

תודה רבה. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, הנושא שאנחנו מדברים עליו, הנושא של האזרחים הוותיקים, החלטנו כאן בחוק שחוקקנו שלא נקרא להם קשישים, נקרא להם האזרחים הוותיקים, הוא מאוד מאוד חשוב. שמעתי פה כמה חברי כנסת, ואני רוצה להתייחס לכמה אמירות. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא,

אבל אמרתי לו גם את זה בשיחה אישית, דיבר על ראייה קדימה. אז אני רוצה גם לכם לספר, למי שפספס אולי כאן בדיונים, שבכנסת ישראל קמה ועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה שמטרתה בניית תוכנית-אב לאומית לתחום הזקנה. יש לי זכות מאוד גדולה לעמוד בראש הוועדה הזאת, מה, לאה, סליחה? אחרי זה לא יהיה תקציב, כמו שבוועדה למען, שהכנתם תוכנית, לא, תרשי לי לא להסכים איתך, אני דווקא מסתכלת על זה אחרת. אני לוקחת כדוגמה את ועדת אלאלוף, ועדת העוני, ואנחנו רואים שכ-6 מיליארד שקל כבר הושקעו לטובת ההמלצות של ועדת אלאלוף. לכן, אני מסתכלת על זה אחרת. אני כן רואה, בעיניי, חיסרון מאוד גדול שלא עשו את זה קודם, ולכן היום אנחנו פותרים את הבעיות של האזרחים הוותיקים בשיטת כיבוי שרפות, באמת בשיטת סגירת חורים, אלה שצצים פתאום פה ושם. אנחנו היום, בזכות שר הרווחה חיים כץ, ואני מברכת אותו באמת על ההחלטה, בעיניי היא מאוד מאוד נכונה. אנחנו כבר שנתיים ברצף בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות מקבלים החלטה אכן לתת מענק חימום לאותם אזרחים שלא קיבלו, אבל הוא היה פי שלושה פחות מהמענק לאזורים הקרים כמו שהוגדר בהצעת החוק. לכן ההצעה של חיים כץ היא מאוד מבורכת. אבל אני רוצה דווקא להגיד לכם עוד כמה מילים. באמת, יש לוועדה הזאת שאני מדברת עליה 12 חברים קבועים, אבל אני רוצה להזמין כל חבר כנסת שרואה לנכון להשתתף בעבודת הוועדה, ויש לו רעיונות וראייה קדימה מה צריך לעשות לטובת האזרחים הוותיקים. מאוד אשמח שזאת תהיה באמת עבודה משותפת של כולנו ביחד: גם חברי הכנסת, גם משרדי הממשלה, גם אנשי אקדמיה. ויש היום תמיכה מאוד מאוד רחבה בהקמת הוועדה ובמה שאני כרגע מתארת. נודיע בקרוב מתי תהיה השקת הוועדה, ושלושה שרים כבר נענו בחיוב לבוא ולהגיד את האני מאמין שלהם. ופה, לאה, אני חוזרת אלייך. בוודאי ובוודאי אנחנו, המחוקקים, נתאר את המצב הקיים, נתאר אפשרויות לפתרון, וודאי וודאי שהמלצות הוועדה הזאת, העבודה המשותפת שלנו, כמובן יצטרכו אחר כך,

לעבור לפסים של יישום, ושם נדבר כמובן על התקציב. גברתי, משפט אחרון. למה אני מדברת על יישום? זה ששר האוצר משה כחלון יהיה נוכח בהשקת הוועדה זו כבר אמירה בעיניי, וצריך להאמין שנעשה ונצליח. תודה רבה לכולם. תודה רבה. חבר הכנסת דוד ביטן,

ואללה, מזמן לא ראו אותך, דוד. מזמן לא שמענו אותו. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. רגע, אני צריך להוריד את, מה זה, כולם מוכנים או מה? תקבל עוד שלוש שניות. איך נכנסת כאן? לא, רשום, רשום.

אגיד לך למה, אגיד לך למה. כיוון שאתם תוקפים אותי על הנושא של בני בגין, אז אמרתי: אני אשיב. כשתנהל את המליאה, מה זה? כן, נכון. ביטן, לבדוק מה אתה אומר. אז אני, מה זה? תחשוב טוב. אני חושב טוב. אני אומר לכם דבר מאוד פשוט. כן, אבל בקול רם, ביטן, לא שומעים אותך. יש מה שנקרא עמדת סיעה, וזה דבר לא פחות חשוב מדברים אחרים. אחרת אי-אפשר לנהל את הכנסת, אי-אפשר לנהל את הסיעות ואי-אפשר שום דבר. אני מזכיר ליש עתיד שבקדנציה הקודמת, כשעדי קול העזה רק לפטפט מילה, העפתם אותה מהוועדה. רגע, רגע, אל תפריעי לי. העפתם אותה בלי שום בעיה. אבל זה לא נכון. זה לא נכון.

אומר לך את זה, לא רק לה. לא, שלא תגיד שטויות. לא שטויות, אמרו לי שהעפתם אותה בשנייה. הצעות חוק, זה הכול. ואני מזכיר לכם, למחנה הציוני, שרק העז חבר כנסת להגיד משהו,

אמרתם לו: אם תעז לדבר, אתה יוצא מחוץ למחנה. את מי העפנו? זוהיר בהלול. ואני גם מזכיר לך, ויש לי מידעים על מה שקורה אצלכם בישיבות, את

אז הדברים האלה, זה היה לזוהיר בהלול. זה המידע שקיבלתי. עכשיו, אני אומר לכם דבר מאוד פשוט: גם לא הפרעתי אף פעם לבני בגין להצביע כפי שהוא רוצה, אבל יש גבול. עם כל הכבוד לבני בגין, ואני מעריך אותו מאוד, והוא חשוב לי מאוד, הוא גם חשוב למפלגה, אנחנו לא נאפשר, הגבול מגיע כשזה מגיע לראש הממשלה.

חברת הכנסת רויטל סויד. את רשומה אחר כך. אנחנו לא נאפשר בשום פנים ואופן לחבר כנסת מהליכוד ללכת נגד סיעת הליכוד. זה קודם כול העיקרון, והעיקרון הזה תופס בכל דבר. חבר הכנסת ביטן,

עכשיו אני, תקשיבי רגע, אני נותן ספֵייס, אני נותן, לראש הממשלה. רגע, רק רגע. תנו לי רגע להשיב. קחי לי את הזמן, תוסיפי לי שתי דקות. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, מספיק.

אני בדרך כלל, גם כיושב-ראש קואליציה וגם כיושב-ראש סיעה, נותן ספֵייס לחברי הכנסת. באיזה מובן? אם אני רואה שיש לי רוב, ואני יכול לתת לו להצביע גם בניגוד לעמדת המפלגה, לעמדת הקואליציה, אני עושה את זה. חברת הכנסת יעל גרמן, שבי, בבקשה.

ויש פה אנשים שיגידו את זה. הם בצד הזה, הם יגידו לכם את זה. אבל אני לא מוכן שבכל פעם שאני צריך להעביר איזושהי הצעת חוק אז אני תמיד צריך להתחשב בבני בגין, במובן הזה: פה אני עושה ועדה משותפת, פה אני עושה זה.

הוא לא אופוזיציה, הוא חבר סיעת הליכוד, נבחר כחלק מסיעת הליכוד. אבל למה לא לשמוע אותו. הוא רק ביקש שהחוק יחול אחרי. הוא, שמעתי אותו, עם כל הכבוד לך. זה מתאים לך למה שהוא אומר, אבל לי זה לא מתאים. לא עניין של מתאים, חבר הכנסת ביטן. אתם אומרים שזה לא קשור לראש הממשלה. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

חברי סיעת הליכוד יצביעו בדיוק לפי עמדת הסיעה, וכשאני יכול לתת ספייס אני נותן ספייס. ואני אומר לכם עוד משהו, אבל זה לא קשור אליך. זה קורה בכל המפלגות, ותפסיקו להיות דו-פרצופיים ולבלבל את המוח. אל תהיו דו-פרצופיים. גם אצלכם, אם מישהו יצביע נגד מה שאתם מבקשים, במקרה הזה, מה שמבקש הוד רוממותו גבאי,

אם מישהו יעז להצביע נגד או משהו, אז הוא מייד יקבל עונש, אתם יודעים את זה, אי-אפשר לנהל את זה אחרת. במליאה ובוועדה זה אותו דבר,

חברי כנסת שלא הצביעו קיבלו עונש? איזה המצאות יש לך, גם כן. אתם כמעט העפתם אותם מהמפלגה. תביאו את זוהיר בהלול. איפה זוהיר בהלול? תביאו אותו. אמרתם לו: עוף מהמפלגה. עוף מהמפלגה, אין לך מקום במפלגה, אמרתם לו. על מה את מדברת, תגידי לי.

אתם הולכים לבני בגין ואומרים לו: כמה אתה גדול וכמה אתה חשוב,

על מנת שהוא יצביע נגד המפלגה, כדי שאנחנו נפסיד בהצבעה.

אז אנחנו פה נמצאים, ואני לא הולך להוציא אותו להרבה זמן, בסך הכול לשבועיים, ובעוד שבועיים כל הכבוד,

כל הכבוד, צהלולים. בעוד שבועיים אני אחזיר אותו. ואני אומר לכם דבר אחד, נכון להיום אין לי רוב בוועדה גם בלי קשר לבני בגין.

אל תגידי לי, אני יודע לספור קולות, אני גם יודע. אין לי כרגע רוב. נא לסיים, בבקשה. בסופו של דבר, חבר הכנסת בני בגין, עם כל הכבוד שאני רוחש לו, לא יכול ללכת נגד המפלגה בהצבעות חשובות. תודה רבה. זה לא היה נגד המפלגה, תודה רבה. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה. החוק הזה חשוב ממדרגה ראשונה. לא קשור לנתניהו. לא קשור, לא קשור לנתניהו.

קשור לזכויות הנחקרים במדינת ישראל. חבר הכנסת דוד ביטן.

הינה. זכויות הנחקרים במדינת ישראל, זה מה שחשוב. את רוצה להחליף את בני בגין בוועדה? חבר הכנסת דוד ביטן, אני מבקשת להפסיק את הדיאלוג הזה.

חברת הכנסת רויטל סויד. יש לך שלוש דקות, בבקשה. חבר הכנסת דוד ביטן, שקט במליאה. גברתי היושבת-ראש, השר, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת דוד ביטן, אתם המצאתם פוליטיקה חדשה. אתם המצאתם פוליטיקת בריונות, אתם המצאתם את המונח אלימות פרלמנטרית. אתה מדבר איתנו על חבר הכנסת בגין?

שתי ועדות מיוחדות הקמתם כדי לסתום לו את הפה. אתם הולכים להעביר פה הצעת חוק בזק, בוועדה שהיא לא הוועדה הנכונה, בוועדה, כשהיועץ המשפטי לממשלה, שפרקליט המדינה, שהיועצים המשפטיים של השב"כ, של כל גוף אפשרי, הם נגדה, אך ורק כדי שתחול על הראש הממשלה. ומה אתם רוצים לעשות? בשם האזרח הקטן, האזרח הקטן. שכחתם להגיד, 15,000 תיקים של התביעות, הצעת החוק הזאת לא תחול עליהם. היא לא תחול על האזרח הקטן, היא תחול על שני גורמים: על ארגוני פשיעה, על ראשי ארגוני פשיעה ועל נבחרי ציבור. יש הצעה, ומה רצה בני בגין? הוא רצה דבר אחד. הוא רצה שאתם, היום, תגידו שזה יחול רק על החקירות שלא נפתחו, ועל זה הלבנתם את פניו, ועל זה אתם עשיתם פה, מצולם, עשיתם לו פה לינץ' שתסתכל איך הוא נראה, אלימות ממש. ככה אתם דיברתם אליו ובסוף הדחתם אותו, עד שהוא נאלץ בבושת פנים לעמוד פה ולומר, זה לא על דעתי. זה לא על דעתי.

תראו מה קרה, כי בפעם הקודמת שסתמתם לו את הפה בעוד חוק שהוא לא חוקתי, חוק ההסדרה, הקמתם ועדה מיוחדת, והיום היועץ המשפטי לממשלה עמד בפני בית המשפט העליון ואמר על החוק הזה שהוא לא חוקתי. ומה אתם תגידו עכשיו? בג"ץ, השמאלנים האלה. זאת השיטה שלכם: אתם מעבירים חקיקה לא חוקתית, לא דמוקרטית, פרסונלית על ראש הממשלה, שאין לה כלום עם אזרחי מדינת ישראל, שתחול רק על נבחרי ציבור ועל ראשי ארגוני פשיעה, ואחר כך תגידו שבית המשפט העליון הוא השמאלני. אז תתביישו לכם. לזה קוראים אלימות, אלימות פרלמנטרית, בריונות, ואתם המצאתם אותה, וזה מה שאתם עושים. אתם מעבירים פה סדרת חקיקה, ואתם רומסים את התקנון ואתם רומסים את זכות הדיבור של האנשים, ואתם רומסים את הסדר הטוב שהיה פה, ואתם עושים פה רק מה שיעשה הישרדות פוליטית, מילא שלכם, רק של ראש הממשלה, פרסונלית לחלוטין. אז אתה אל תדבר אלינו, אל תגיד עלינו. אצלנו אומרים מה שרוצים, מי שרוצה, איך שהוא רוצה, ועובדה שאתה יודע את זה. אתה לוקח חבר כנסת שהוא היחיד, המצפון, שנאלצתם להקים בגללו שתי ועדות, וסותם לו את הפה בבריונות.

אני אשיב לך בוועדה מחר. מחר אני אשיב לך על כל הטענות האלה בוועדה. תודה רבה.

זה חוק מצוין. אתם הולכים נגד תושבי המדינה. לא חל על אף אחד מאזרחי מדינת ישראל. את מדברת לא לעניין. מי שביקש את זה כך, זה הפרקליטות ביקשה את זה כך. אחר כך היא באה לטעון טענות נגד, זה המצב. טוב, סיימתם לצעוק? תודה רבה. חברת הכנסת בבקשה. חבר הכנסת דוד ביטן. לכולם, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. חברת הכנסת רויטל סויד, אני לא רוצה להתחיל לקרוא לסדר. חברים, מספיק. גברתי היושבת-ראש, חברים, חבר הכנסת דוד ביטן. האזרחים הקטנים. זה לא החוק הזה. מה זה שייך לחוק הזה? חברת הכנסת רויטל סויד, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. אני אתחיל לקרוא לסדר. אי-אפשר לנהל ככה מליאה. חבר הכנסת דוד ביטן, אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר פעם ראשונה. מספיק. בבקשה, תתחילי. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אז סטינו קצת מהדיון. אנחנו מדברים היום פה בהצעת חוק שמדברת על מענק חימום לקשישים, לאזרחים ותיקים, שכאן זה דבר חשוב ביותר, ואני רוצה להודות לחברי הכנסת איציק שמולי ויוליה מלינובסקי ולשר חיים כץ, שבאמת לקח את זה, וצריך גם לברך את שר האוצר, שהקציב לזה את התקציב וסוף-סוף החורף שלנו לאזרחים הוותיקים יהיה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. חברת הכנסת. אני משבחת אותך, חבל שתתרגזי. את עושה דברים כל כך טובים בחוק, חבל שתתרגזי. חברים, תדברו בשקט, בבקשה. אני רוצה לומר שבעצם, במה שקורה כאן אנחנו סוף-סוף מתקנים עוול של הרבה מאוד שנים ונותנים לקשישים, שיהיה להם חם בחורף, וגם דואגים להם שהם לא יצטרכו להוציא מכיסם כל כך הרבה כסף לחימום. חשוב מאוד שגם הקצבאות יעלו, גם קצבת הזקנה, גם קצבת הנכות, שכל הקצבאות האלה יעלו ואנחנו סוף-סוף נהפוך להיות חברה ערכית ושוויונית. וחברים, צריך לזכור: כולנו יושבים בבית הזה, אנחנו יושבים כחברים בתוך מפלגות. חבר הכנסת ביטן, חברת הכנסת רויטל סויד. אנחנו יושבים פה בכנסת חברים בתוך מפלגות וגם חברים בסיעה, וגם יש קואליציה ואופוזיציה, ולפעמים צריך להישמע בהצבעות לסיעה, אין ברירה. זה לא שאנחנו תוקפים מישהו באישי, ולכן אנחנו צריכים לזכור את הדברים האלה. בסופו של דבר אנחנו באים לשרת את הציבור וזה מה שאנחנו עושים. ואנחנו עובדים קשה כדי לשרת את הציבור,

יש לזה תוצאות: מענק החימום והעלאת הקצבאות, שיהיו בקרוב. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה. גברתי, חבריי חברי הכנסת, הלך ראש הממשלה אל ציפור השיר, הפכתי את המילים: לא אל הזרזיר אלא אל ציפור השיר, הלך ראש הממשלה לשם המשפחה בגין וצירף אותו, בהחלט ללא פריימריז. הרי למה הלך ראש הממשלה? אני לא חושד בראש הממשלה שהוא היה צריך את הנוצות של משפחת בגין. מה פתאום. מה, אתם חושדים בכשרים? הוא צירף אותו סתם כך. זאת ועוד, אולי שכחתם,

בהשבעת הממשלה הוא הקפיץ אותו לכאן, לכיסאות האלה. קפץ בני לכיסאות האלה לצילום קבוצתי, ולאחר הצילום, הופ, עורבא פרח, לא נראה יותר בכיסאות האלה. ואני לא חושד בראש הממשלה שהוא עושה שימוש בשם של משפחת בגין. נשמעו רעמים מהר הרצל. מנחם בגין, זכרו לברכה, לא רעמים של גשם, רעמים של מנחם בגין, זכרו לברכה. מפקד האצ"ל הנערץ מתהפך בקברו על מה שנעשה פה לבנו, על הנבלה שנעשתה כאן לבנו. דומה חבר הכנסת, ותודה רבה, חברת הכנסת יעל גרמן, על שהזכרת לי,

הכנסת בגין לאותו נער מספרו של הנס אנדרסן, שהכניס את אצבעו לסכר על מנת למנוע את הצפת העיר. הוא מכניס את אצבעו לסכר כדי למנוע את ההרס ואת החוקים הלא-ראויים שאתם מביאים לבית הזה. הוא מונע את השיטפון, את אובדן הדרך של הליכוד. השליחים של נתניהו מדיחים את בני בגין. ניחוחות של בושם צרפתי רע, בושם צרפתי שאפילו לא הצליח למנוע את מותו של החוק הצרפתי. נשיקה צרפתית. לפני כמה שעות, גברתי, יצאה ההודעה של היועץ המשפטי לממשלה בתשובתו לבג"ץ כי חוק ההסדרה אינו חוקי, אינו עומד במבחן של חוקתיות. מה עשתה הממשלה? לקחה משרד עורכי דין פרטי כדי לייצג אותה. הייתכן? משרד עורכי דין מייצג אותם? אני מתנצל, תודה רבה. הרעמים באים מהר הזיתים ולא מהר הרצל. רצה ראש הממשלה לשעבר, זכרו לברכה, להיקבר כאחד האדם, כאחד האדם. עוד חצי שנייה.

אני יושב בוועדה הזאת כבר יומיים ואוזניי לא מאמינות. חוק ההמלצות, שהוא חוק בזוי, לא ראוי, לא חוקי, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה מגיע בגפו כדי להסביר למה החוק הזה לא בסדר, לא מצאנו איש מקצוע אחד, אחד, שייתן מילה טובה על החוק הזה. אפילו לא אחד, אפילו לא רבע מילה, אפילו לא אות, כי אין מה לתת לחוק הזה לעבור. נא לסיים, בבקשה. מי שירים את ידו בעד החוק הזה בוגד בספר החוקים של מדינת ישראל.

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אילן גילאון, אתה רשום לי שלישי, אבל מיכאל, בוא,

בכבוד. אז אתה אחריו, חבר הכנסת גילאון. רשומה לי קארין אלהרר אחריו. קארין ואילן גילאון אחרונים. בבקשה. תודה. גברתי יושבת-ראש הישיבה, האמת שתכננתי כן לדבר על החוק הזה, אבל בגלל היום הזה, יום עם הרבה מתח, מתח אמיתי שיש בעם היהודי, במדינת ישראל, המשנה במסכת אבות אומרת: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע". התורה שלנו, תורה של עם ישראל, היא לא תורה שעוברת בדילוגים של דורות, היא תורה שעוברת מאב לבן מתוך ידיעה שאבא לא משקר לבן שלו. ועם ישראל ניצב ונשען על זקני הדור, על גדולי ישראל, על אותם אנשים שראו את הדור הקודם. היום עם ישראל כולו עוקב בדריכות אחר בריאותו ורפואתו של הרב שטיינמן, שיהיה בריא. ואני רוצה לומר משפט, סיפר לי אותו יהודי זקן, לא זוכר בשם מי, על אותו אדם שהייתה לו ירושה מהוריו, איזו נברשת מאוד מיוחדת, ולאותה נברשת היה סיפור שעבדו עליה בעבודת יד. ויום אחד אותה נברשת נפלה ונשברה. התעצב אותו זקן ואמר: איפה אני אוכל למצוא כזאת נברשת? בא הנכד ואמר לו: מה הבעיה? נברשת כזאת אפשר למצוא, ללכת לחנות. ב-1,000 שקל אתה קונה כזאת נברשת. הוא אמר לו: תקשיב טוב מה אני רוצה לומר לך:

אבל אותו בית חרושת שייצר את זה כבר נסגר מזמן. כזאת נברשת מיוחדת כבר אי-אפשר למצוא היום. אפשר למצוא זיופים, חיקויים. כשאנחנו רואים את אותם גדולי תורה, 100 שנות תורה, 100 שנות הרבצת תורה, כל אדם, ואני זכיתי לפני כחודשיים לבוא לבית של הרב שטיינמן. אתה רואה יהודי בן 100 שכל-כולו תורה, כל-כולו מסירות לכלל ישראל.

קירות מפויחים. הוא היה יכול לבנות לעצמו ארמון. אדם שוויתר על כל תענוגות העולם הזה. אנחנו מייחלים לרפואתו. אנחנו יודעים שעצם הימצאותו בתוכנו, אין ספק שהיא מגינה קודם כול על מדינת ישראל, מגינה על עם ישראל, ובעזרת השם, שנזכה להחלמתו.

תודה רבה. חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה. נאפס את זה. אני מקווה שגברתי תפצה אותי באיזו דקה, דקה וחצי על כל העיכובים.

שלוש דקות ותוספת. מובן מאליו שאני תומך בחוק הזה. מובן מאליו. האמת היא שחבר הכנסת ביטן צודק: זכותה של המפלגה להכניס בתוכה או להוציא מתוכה. אבל זה הנזר האחרון של התפארת של התנועה שלכם. אפשר להוציא את כל האנשים האלה, וזו זכותה של המפלגה, והם כולם בחוץ. אם ז'בוטינסקי היה מגיע,

הוא לא היה מזהה את יורשיו היום בתוך המליאה. ומכאן אני רוצה להידרש, באמת באותו הקשר, לעניין של ביזוי מוסד הנשיאות,

ואני נושא את הדברים האלה במחילה, משום שאני צריך להגיע לאוניברסיטת באר שבע, זה היה בסדר-היום שלי ומאוד מאוד חשוב לי לדבר על הדברים, כי הם קשורים לדברים כאן. בעיניי, הנשיא, שהוא אחד הנשיאים הכי אהובים שהיו במדינת ישראל אי-פעם,

הוא גם הדגל, וגם הסמל, וגם המנורה,

גם הצבעתי בעדו. לא בגלל דעותיו אלא על אף דעותיו הז'בוטינסקאיות, הימניות, הבית"ריות. הוא סמל, ואלה, כל אלה שמתערטלים בדגל כל היום, הם היו האחרונים,

שהיו צריכים לבזות את בית הנשיא. פעם היה ויכוח ודיון בין ניצים לבין יונים, היום זו מקהלה של עורבים שמצווחת כל הזמן כדי להגדיל את עצמה ולשבח את עצמה בגרונה שלה.

יש לי פה באמת תחושה, ואני רוצה לומר שם של במאי ששרת התרבות מאוד מאוד אוהבת, קוראים לו קוונטין טרנטינו, והוא ביים את הסרט "ממזרים חסרי כבוד". כאשר אתם מבקרים את נשיא המדינה, רבותיי וגברותיי, שלו נעליכם מעל רגליכם וצחצחו שיניכם באותה הזדמנות, כי לו הייתם מודעים, אתם המצווחים, להקת המצווחים, לו הייתם מודעים קצת לעצמכם, לא הרבה, אבל קצת, הייתם חופרים בור בעומק של 50 מטר בתוך האדמה ולא יוצאים ממנו 30 שנה מפאת הבושה מה יגידו עליכם השכנים. אני מבין, גברתי, שהנשיא זכה לכאפיה, ובכאפיה אין שום דבר רע, אבל אני מניח שלו האנלוגיה הזאת הייתה קורית נניח בגרמניה, והיו שמים על ראשה של הקנצלרית, מרקל. מרקל. היו שמים לה שטריימל, הייתה לנו תגובה כנראה לגמרי אחרת. אבל מה שאני בא לומר כאן: מעולם לא אמרתי שום דבר שיפוטי לגבי הטיפול של מערכת המשפט באלאור אזריה, הילד של כולנו. גברתי, אני מציע שגם את תשמעי את זה.

ולא היה כאן מקום לחנינה, אבל בכל מקרה, אלאור אזריה לא יכול להפוך לגיבור של מדינת ישראל בשורה אחת עם טרומפלדור, עם נתן אלבז, עם אורי אילן, משום שהוא ירה בבן אדם חצי מת בראשו וחיסל אותו. ואני אומר את השמות האלה מתוך תקווה שאתם גם מכירים את השמות האלה.

נדמה לי שכך גם חשב נשיא מדינת ישראל.

בפרפראזה למה שהוא אמר כאן, אני רוצה לומר: יחי נשיא מדינת ישראל. יחי, יחי, יחי. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 51) (מענק חימום אחיד), התשע"ח 2017. האופוזיציה פה,

חבר הכנסת יואל חסון, אתה מאוד מפריע לי. זה מפריע לי שאלה קולות האופוזיציה. זה לא עובר בקולות הקואליציה. אני מבקשת ממך לשבת בכיסאך ולהצביע, בבקשה. טוב שיש אופוזיציה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 51) (מענק חימום אחיד), התשע"ח 2017, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס 51)

התשע"ח 2017, לוועדת העבודה הרווחה והבריאות נתקבלה.

הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. כן, אדוני השר איוב קרא. אפשר להוסיף אותי? אפשר להוסיף את השר איוב קרא, בעד, לפרוטוקול. חבר הכנסת אלי אלאלוף, חבר הכנסת אברהם נגוסה, חבר הכנסת רועי פולקמן וחברת הכנסת מיכאל מלכיאלי, כולם הצביעו בעד. ישנן שתי הצעות נוספות המוצמדות להצעה הזאת. ההצעה הראשונה: הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, מענק חימום אחיד), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת איציק שמולי. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת איציק שמולי, מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון,

התשע"ח 2017,

49 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה עברה בקריאה טרומית לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. ואנחנו עוברים להצבעה נוספת על הצעת החוק המוצמדת להצעות אלה: הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, מענק חימום), התשע"ח 2017, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד?

אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ותעבור להכנה לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נא להוסיף לפרוטוקול: חבר הכנסת אילן גילאון הצביע בעד שתי ההצעות האחרונות. ואנחנו עוברים כעת להודעת ועדת הכנסת על החלטתה להעביר את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז, אני מבקש הודעה אישית. מייד לאחר הודעת ועדת הכנסת, סליחה שנייה, סליחה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, בבקשה, הודעה אישית. חמש דקות לרשותך. לעמוד?

גברתי היושבת-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, שמעתי קודם שעלה לדבר פה חבר הכנסת סאלח סעד ובירך אותי ברכות נהדרות. אז אדון סעד, אתה יכול להמשיך. כל קללה שלך היא ברכה גדולה לי, לאנשיי, למצביעיי. עכשיו אני שואל אותך, באמת אני שואל אותך. יש ביטוי, אני לא יודע אם אתה מכיר עברית, יש ביטוי בעברית: אל תלך עם חמאה על הראש ביום של שמש. אז אתה ב-2007 הרי הודחת מההסתדרות כי הסתבר שפברקת תואר מפוברק וקיבלת תוספת כספית. אחר כך הסתבר שפברקת חשבוניות דלק. אז אתה מושחת עם קבלות, אתה מדבר עליי? ברצינות. מה קרה? מה אתה עושה?

תגנו עליו. תגנו עליו. תגנו עליו. תתבייש לך. מה יש לך, למה אתה מדבר עליו? סליחה, חבר הכנסת יואל חסון. תתנצל.

אתה יורד לרמה כזאת? רגע, רגע, רגע, אני הולך

יואל, אני הולך להתנצל. חבר הכנסת יואל חסון, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. מגיעה לו הודעה אישית. אתה לא יכול לקבל הודעה אישית, כי אני מגיב לך.

אתם יודעים מה?

אני רוצה להתנצל בפני אזרחי ישראל שירדתי לתת-רמה והגבתי לחבר כנסת שלא ראוי לתגובה. תתנצל על זה שלקחת את הכסף ונתת לחברים שלך. אני רק אנצל את כמה הדקות האלה כדי לדבר קצת על תנועת רגבים, שאוהבים לתקוף אותה.

עוד כשאני הייתי, בתקופה שאני עוד פעלתי ברגבים, אנחנו גם הלכנו לבג"ץ נגד המדינה, למקומות שבהם המדינה בלמה תוכניות מתאר ביישובים דרוזיים

אגב, בתל אביב. נמשיך עם העשייה הגדולה שלנו. ואת, חברת הכנסת שפיר, תמשיכי לקטר ולצעוק ולהיות מתוסכלת,

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על הודעת ועדת הכנסת על החלטתה להעביר את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז 2017, מהוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, פיצול דירות) ובהצעות חוק נוספות לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד? מי נגד? בבקשה. הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז 2017, מהוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, פיצול

אני מאפסת לך את השעון, זה נראה לך נאות שלא תיתני לה הודעה אישית?

בבקשה, חבר הכנסת רז. חברת הכנסת ורבין

אני קוראת אותך לסדר פעם שלישית. אני מבקשת להוציא את חברת הכנסת סתיו שפיר. (חברת הכנסת סתיו שפיר יוצאת מאולם המליאה.) זה לא יכול להיות,

חברת הכנסת

תישארו לבד. חברים מהצד השמאלי, שקט בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, תמשיך, בבקשה. חברים בצד

מאוד משגשגות,

אבל עד היום הן סובלות מאפליה בחברה הישראלית, שאפשר לראות אותה בכל מקום,

בתקציבים, שעדיין לא אוזנו, והסללה. אנחנו יכולים לראות שבערים מסוימות אין אפילו בתי ספר עיוניים כמו שצריך, מסלילים לבתי ספר מקצועיים. זכור לנו הוויכוח שהיה בממשלה בין השר לשעבר סילבן שלום לבין ראש הממשלה, נקווה שנוכל להגיד בעתיד הקרוב "לשעבר" נתניהו, על הנושא הזה. פערים אחרים, אני מסתכל לדוגמה איך הצבא בוחן אנשים, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אתה מתעניין בזה, אומרים להם: תגיעו ב-09:00, בבוקר, לילדים בני 18: תגיעו ב-09:00 בבוקר למבחן בתל אביב, נראה אתכם מגיעים מחלק מהמקומות בארץ שהם מאוד מרוחקים. הטעויות האלה, ותכף אני אתייחס ואצטט כמה ציטוטים משנות ה-50, נעשו לא רק בשנות ה-50, הם נעשו גם בשנות ה-80,

כשהקימו יישובים, כמו לדוגמה היישוב שאני גר בו, אני מראה את זה כדי להוכיח שאני לא מאשים מישהו ספציפי במחדלים האלה,

ויישובים אחרים. הקמת היישובים האלה רוקנה יישובים שהתחילו להתחזק,

במקרה שלנו, לוד ורמלה, ההקמה של שוהם ושל מודיעין רוקנה את לוד ורמלה מהאוכלוסייה היותר-חזקה שלהם וגרמה להם עוול בלתי רגיל. לא מקרה שאחת ההחלטות הראשונות של ממשלת רבין, זיכרונו לברכה, ב-1992 הייתה לא להקים יותר יישובים חדשים. אני יודע, זה בניגוד לדנ"א של הציוניות עד אז, אבל הקמת יישובים היום היא פגיעה חברתית, היא פגיעה סביבתית. אני רוצה לחזור חזרה לשנות ה-50 ולהביא משם ציטוטים. אני בטוח שכשייפתחו התיקים, ואני חושב שהגיע הזמן שייפתחו התיקים, ואני קורא מפה לפתוח את הפרוטוקולים, אנחנו נקרא על הדברים האלה גם לגבי שנות ה-50, וגם לגבי עולי אתיופיה שהגיעו בשלבים מאוחרים יותר, שגם הם הוסללו למקומות מסוימים, ואפילו אפילו, הס מלהזכיר, על מהגרי עבודה שרק לפני יומיים היה פה רעש שלם בחקיקה סביבם. אז אני רוצה לקרוא כמה ציטוטים, שתבינו על מה אני מדבר ולמה אני חושב שצריך לחקור את הדבר הזה, למה אני חושב שצריך לפתוח את התיקים ולפתוח את הפרוטוקולים. אני אצטט לדוגמה את לובה אליאב, שכמו שאתם יודעים היה מזכ"ל מפלגת העבודה, חבר כנסת שנים רבות, והוא גם היה, כמו שאתם ודאי יודעים, יו"ר צוות ההקמה של חבל לכיש. הוא אמר: "הם לא רצו לרדת. נתתי הוראה לנהג שיפעיל את הכפתור, המשאית הייתה מתרוממת והם נשפכו על הרצפה. המשאית יצאה ואנשים נשארו על האדמה". כך שלחו אותם. מאוחר יותר, אני יכול להקריא לכם לדוגמה עדויות שאומרות:

פתאום הגיעו עולים מפולין,

אנחנו נשלח אותם לשם? פתאום אפשר לשלוח לרמת אביב, פתאום אפשר לשלוח למקומות אחרים. אני אקרא לכם עוד עדות. שלמה זלמן שרגאי, ראש מחלקת העלייה בסוכנות היהודית לשעבר: "עלינו לדעת שהארץ משוועת לעלייה כדי ליישב את הגבולות ולמנוע הסתננות" עוד פעם חוזרת המילה, "והתפרצות ליישובים היהודיים. העולים מסוגלים לילך להתיישבות. האנשים מהרי האטלס ומדרום תוניסיה שאיפתם ומגמתם חיי הכפר". הוא כבר קובע להם איפה השאיפה שלהם ואיפה המגמה שלהם. פרופ' אלישע אפרת, מאדריכלי התקופה, אומר בריאיון לדוד דרעי, שהפיק את הסרט "סאלח פה זה ארץ ישראל": "זה היה צירוף כוכבים מעולה. כלומר, באה אוכלוסייה בכמויות" אגב, כמויות. לא מספרים, בכמויות מודדים קמח, סוכר, זבל, לא אוכלוסייה, לא בני אדם, "באה אוכלוסייה בכמויות. כוכב שני: הם היו חסרי הון וחסרי משאבים".

היה כאן איזה סכסוך שגרם להם לבוא בצורה כזאת. "זאת אומרת שאתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה. כוכב שלישי: יש לך פתאום שטחים של מדינה" אני משתמש במילים שלו, "שכבשת ב-1948, שטחים בלי סוף ואוכלוסייה בלי יכולת התנגדות, זה צירוף הכוכבים הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל אי-פעם". אחר כך התחדשה העלייה ממזרח אירופה, כפי שציינתי גם קודם, ואז נכתב בסקירה של מחלקת הקליטה: "עם פתיחת שערי היציאה בכמה ארצות אירופה, ומצרים, חל שינוי מהותי" איזה שינוי מהותי חל? פתאום אפשר לשלוח אנשים למקומות שלהם, פתאום אפשר לשלוח למקום אחר, "חל שינוי מהותי במבנה העלייה, שחייב פתיחת אזור רצועת החוף, שהיה סגור שנים אחדות בפני העלייה החדשה". בפרוטוקול הנהלת הסוכנות מ-1956 מצוטט יהודה ברגיניסקי, שהיה שותפו של יוספטל בראשות מחלקת הקליטה: "אנחנו לא עושים אפליה ברורה בין עולה לעולה, אבל נגיד במילים פשוטות, אינני יכול לשלוח כרגע פולני לפחון, מפני שזה תכף משפיע על מצב העלייה מפולין". ממקומות אחרים זה כמובן לא משפיע, הוא יכול לשלוח את מי שהוא רוצה לפחון. אז אלה פני הדברים. כך היה בשנות ה-50, כך היה בשנות ה-80 כשהקמנו יישובים חדשים.

כדי לפזר את האוכלוסייה בצורה לא נכונה. כך היה כשעלתה העלייה מאתיופיה, וכך קורה אצלנו כל הזמן, וזו אחת הסיבות המרכזיות לעובדה שאנחנו מתקשים לסגור פערים. ראיתי איזה דיון בפייסבוק לדוגמה, שאפילו בין עולי ארגנטינה יש כאלה שטוענים שאת אלה עם ההשכלה שלחו לרעננה, את אלה בלי ההשכלה שלחו למגדל העמק. לא יודע אם זה נכון או לא. אנחנו חייבים לחקור את הדבר הזה. אני קורא לכם, חברי הקואליציה, אני יודע שיש אינפלציה של ועדות חקירה, אני יודע שזה עולה כסף, אני יודע שזה לא פשוט, ואני גם יודע שאתם קואליציה, אבל זו סוגיה שצריך לחקור למען העבר שלנו, למען ההווה שלנו ולמען העתיד שלנו. והיא לא סוגיה מפלגתית, להפך, רוב הסוגיות שנגעתי בהן כאן דווקא נגעו לנציגים של מפלגה אחת, שלצערי איש מהם וגם לא אישה מהם נמצאים פה עכשיו.

זה תלוי בקולות שלכם אם תהיה ועדת חקירה כזאת,

תודה רבה. ישיב סגן השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל משולם נהרי, בבקשה. נו, אפשר להצביע. השר, לא צריך. לא צריך. מחילה, אתה יודע, לא צריך. גברתי היושבת בראש, חברים, תאפשרו לסגן השר, בבקשה, לסיים את דבריו. הרשיתי להם להיכנס. סליחה. יש לי הרבה מה לומר, ואני מזדהה עם חלק מהדברים, אז בואו תנו לי לדבר ותקשיבו. כשצריך להאריך, מאריכים, כשצריך לקצר, מקצרים. אתה מזדהה עם הכול, אתה יכול לתמוך. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת מוסי רז, הדברים שאמרת

הם מחזירים אותנו אחורה. ואצלי זה לא הסבא, אצלי זה גם ההורים. שמו אותם בגליל באוהלים, במקום שאי-אפשר לחיות, בשלג הגדול שהיה בשנות ה-50, עד שנאלצו לברוח משם. אני רק לא הבנתי למה אתה צריך ועדת חקירה. ילדי תימן שנעלמו, עד היום זה פצע פתוח וכואב, ולא הצלחנו להגיע אל האמת. האמת נעדרת, האמת מוסתרת. אנחנו עובדים על זה עכשיו. אנחנו עובדים על זה כבר הרבה שנים, אבל כל מה שאִפשרה והחליטה הממשלה, הרי זה לעג לרש. בסופו של דבר תיקי האימוץ לא נפתחו, ואם הם לא ייפתחו, לא נדע את האמת. אני אומר את מה שאני חושב, ואני גם מלווה את זה. אפשר לייפות את הדברים, אבל הילדים האלה עוד לא חזרו.

הילדים האלה לא חזרו, ויש הרבה הרבה סימני שאלה על היעלמותם.

חברת הכנסת נורית קורן, תני לו בבקשה לסיים את דבריו. אבל אני רק לא הבנתי: מה תועיל לך פה ועדת חקירה?

את אלה שהיו אז, שליוו את בן-גוריון, את שמעון פרס, את משה שרת, את פנחס ספיר, את לוי אשכול? כל אלה שקיבלו את ההחלטות בימים ההם? הרי לא נוכל להזמין אותם, ולדעתי, במקום לעסוק בעבר, בוא נראה היום מה אנחנו עושים כדי לתקן את מה שלפי דבריך קלקלו. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הוקם בשנת 2005 במטרה לצמצם פערים ולתת שוויון הזדמנויות לתושבי הנגב והגליל אל מול מרכז הארץ. הדבר התבקש משום שלאורך עשרות שנים נוצרו פערים חברתיים, כלכליים ותשתיתיים רבים בין אזורים אלו לבין המרכז. מאז הקמתו, המשרד פועל בתחומים רבים על מנת לגשר ולצמצם פערים אלו, והשקיע מאות מיליוני שקלים בפרויקטים מחוללי שינוי בנגב ובגליל בתחומי ההתיישבות,

הבריאות והתעסוקה ופיתוח כלכלי. אני רוצה למנות כמה דוגמאות, לא הכול, אבל כמה דוגמאות בולטות, שהמשרד מקדם גם בנגב והגליל וגם בפריפריה: הקמת הפקולטה לרפואה

הקמת כיתות חכמות. פשרה, אין לנו בעיה. חברים, מספיק. חברים, תנו בבקשה לסגן השר לסיים את דבריו. סגן השר, בבקשה תמשיך. שכנעת, חבר הכנסת עודד פורר, מספיק. חברת הכנסת מירב, זה מאוד מפריע. הוא לא יכול להמשיך, אתם מעכבים אותו. גם את, עם כולם, כן. אני יודע שאתם משוכנעים, אבל אני לא בטוח שכולם גם בקיאים במה שהמשרד עושה. בכל אופן, בשנת 2015, מעבר לפעילויות הגדולות שעושים כדי לצמצם פערים וכדי לעזור לאוכלוסייה שנמצאת שם וסובלת בגלל זה, בשנת 2015 התברר שהם לא נמצאים רק בנגב ובגליל אלא גם במרכז הארץ, במקומות מסוימים, ולא פחות סובלים מאשר בעיירות הפיתוח. אז בשנת 2015 נוספה למשרד אחריות על הפריפריה החברתית במרכז הארץ, וזאת לאחר שהמשרד זיהה שהפערים החברתיים הקיימים במדינת ישראל אינם רק גיאוגרפיים אלא גם חברתיים, וזוהי אוכלוסייה שלא ניתן לה מענה מספק בעבר ובכלל תחומי החיים. אני מסיים. בשנתיים האחרונות קידם המשרד עשרות פרויקטים בפריפריה החברתית בתחומי הפיתוח הכלכלי, התעסוקה, מתן מענה לשיפור איכות חייהם של בני הגיל השלישי, חינוך בלתי פורמלי, רווחה, קהילה ועוד. לסיכום, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בראשותו של השר אריה דרעי הוקם במטרה להציע מענה מיידי על צרכים הקיימים בנגב ובגליל ובפריפריה החברתית, וימשיך לעשות כן ולהשקיע משאבים גדולים ונרחבים גם בשנים הבאות. תודה על הסבלנות. תודה רבה, סגן השר משולם נהרי. אנא גש למקומך להצבעה. אתה מציע להסיר את ההצעה, אדוני סגן השר? כן. אוקיי. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה על הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. מי שנגד, להסיר, מי שבעד, בעד להעביר לוועדת הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? חברים, נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה. בעד, 5, 31 מתנגדים, אין נמנעים. אם כך, ההצעה נדחתה.

אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא התוכנית המדינית של טראמפ וההתנגדות למדינה פלסטינית ולאוסלו ג',

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, בבקשה.

כן, בהחלט. חבר הכנסת יואב קיש,

ואחריו, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת חיליק בר, לא נמצא. בבקשה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אין בעיה. אנחנו פה פשוט בלוחות זמנים, אני אצטרך להמשיך מפה ולא אוכל להישאר.

שלוש דקות לרשותך. כבוד היושבת-ראש, חברות וחברי כנסת, אנחנו כולנו יודעים שממשל טראמפ מוביל עם צוות מיוחד מהלכים למצוא את הדיל האולטימטיבי לשלום באזורנו. וככל שהזמן עובר, אנחנו שומעים שייתכן שבחודשים הקרובים אכן ארצות הברית תציג איזושהי עמדה בנושא הסכם שלום או מתווה שלום עם ערביי יהודה ושומרון. הפלסטינים,

אני חושב שיש כמה בעיות בעניין הזה.

בדעה שלי אני חושב שאנחנו היום בסיטואציה שבה לא ניתן להגיע לשום הסכם, לצערי, אני אומר. ראינו את ניסיונו של אולמרט, ראינו את ניסיונו של ברק. המרחק בין הצדדים מביא אותנו למקום שהסכם לא ניתן יהיה לקיים, וזה למה? כי בליכוד אנחנו מתנגדים לפינוי יישובים. אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית. זה לא יקרה כל עוד הליכוד נמצא בממשלה. החלטת מרכז הליכוד מ-2002 קובעת כי הליכוד מתנגד להקמת מדינה פלסטינית ממערב לירדן, יש אחת ממזרח לו, דרך אגב. גם לשכת הליכוד קיבלה את ההחלטה הזאת, המאשררת את ההתנגדות למדינה הפלסטינית וקוראת להחלת ריבונות על כל אזורי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. ולכן אני אומר לכם: הליכוד לא יקבל דיל המוביל למדינה פלסטינית. חשוב גם להבהיר: אנחנו לא נלך למתווה אוסלו ג'. ראינו מה עשו אוסלו א' ואוסלו ב', וזאת תהיה התנגדות של המפלגה הכי גדולה בקואליציה, ולכן אני חושב שהמתווה שארצות הברית תניח יהיה בעייתי. אני מסכים שממשל טראמפ כהגדרתו הוא הרבה יותר אוהד מממשל אובמה, ובטח גם ממה שקלינטון הייתה מגיעה, עם התפיסות שלה, ולכן זה לא שאנחנו מתנגדים לממשל טראמפ. אני חושב שאנחנו חושבים שדווקא לטראמפ יש יותר הבנה. כבוד היושב-ראש. זהו, אפשר לסגור את הכנסת. לא, אבל מותר לי, טוב, אז אחרי זה אני אברך. אדוני היושב-ראש. את השדרוג אנחנו עושים יחד. אני אברך. אבל עכשיו אל, חבר הכנסת חזן, מליאת בכורה. בבקשה. אני רוצה להגיד בצורה הכי פשוטה, אני רוצה להגיד בצורה הכי פשוטה: לא נסכים לנסיגות, גם אם יש בצידן התחייבות אמריקנית לשמור על ביטחוננו. מספיק להתבונן על מה שקורה בסוריה כדי להבין שהיחידים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם הם אנחנו עצמנו. שום מדינה או מעצמה אחרת לא תשמור על ביטחוננו. לכן אנחנו אומרים בצורה הכי ברורה, הממשלה הזו מבהירה כבר עכשיו לשלוחי טראמפ: לא תהיה מדינה פלסטינית, לא יהיה הסכם אוסלו ג' כיוונים בלתי מקובלים שאין שום טעם ושום תועלת לבנות עליהם את הדיל. לאחר שסיימתי, כבוד היושב-ראש, זו ישיבתך הראשונה,

לא נותר לי אלא לברך אותך ולאחל לך שתצליח במשימתך. הבית הזה חשוב לכולנו, והפטיש בידיך הנאמנות, ושיהיה בהצלחה. תודה לחבר הכנסת קיש ותודה על הברכות. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי, שמתחלף בהסכמת חבר הכנסת סמוטריץ. כן, חבר הכנסת טיבי.

עושים דברים כאלה. לא עושים דברים כאלה. אני מבקש. בבקשה, חבר הכנסת. א-סייד א-ראיס עיסאווי פריג', ראיס אל-ג'לסה, כבוד היושב-ראש עיסאווי פריג', יושב-ראש הישיבה, אני רוצה לברך אותך על בחירתך לסגן יושב-ראש מטעם מרצ. אני בטוח שאתה תמלא את התפקיד הזה בצורה המוצלחת, הנכונה והיעילה ביותר, כפי שעשית בתפקידיך בוועדות השונות. (אומר בערבית: בהצלחה.) בבקשה, חבר הכנסת טיבי. תודה, תודה, ובבקשה. לגבי הנושא הפחות-חשוב, והוא טראמפ, מסתובבים כמה רעיונות, שאומרים שהולכים לגבש אותם לכדי תוכנית מדינית, וכבר יש הדלפה מכאן, הדלפה משם, שאף צד לא יקבל את ההצעות האלה, כדרכן של כל התוכניות שבאו מהממשל האמריקני. אבל שיהיה ברור, תוכנית שאין בה הכרה במדינה פלסטינית, שאין בה התייחסות אל ההתנחלויות כאל מכשול ועבירה על החוק הבין-לאומי, שצריך להסיר אותן, תוכניות שבהן ירושלים המזרחית היא לא בירת המדינה הפלסטינית, כי היא נכבשה גם ב-67' אני לא מכיר מנהיג פלסטיני שיוכל לקבל אותן. או מדינה ללא ריבונות. לא בכדי אני מציע לכם להקשיב למה שאמר ראש הממשלה נתניהו בלונדון. הוא אמר: צריך להתחיל להתייחס אל מושג הריבונות בצורה אחרת, יעני, לרוקן את הריבונות מתוכן. לא בשביל זה נאבק העם הפלסטיני למען חירותו, ולכן, מכובדי היושב-ראש, כדי שתוכנית כלשהי תצליח, היא צריכה לעשות את מה שלא עשו התוכניות הקודמות, וזה סיום הכיבוש ומילוי אחר חזון שתי המדינות, מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים המזרחית בגבולות 67' לצידה של מדינת ישראל. זה ריבונית.

עצמאית וריבונית. לצד מדינה יהודית? לצד מדינת ישראל. את רוצה, המושג "ישראל" הפסיק לעניין אותך? אתה מוכן להגיד את המילה "יהודית"? אתה רוצה מדינה פלסטינית, אתה לא רוצה מדינה יהודית.

שתי מדינות לשני עמים. יהודים. אתה ישראלי, זה עלא כיפאק, אתה צבוע.

זה מראה למה בחיים לא יהיה לכם, חבר הכנסת חזן, אמרתי לך, מליאת בכורה, ישיבה, לא קוראים לסדר. אז אני מבקש.

אני רוצה להתייחס לדבריו של חבר הכנסת קיש, לדבריו החמורים שאמר כאן לפני רגע קט, שירדן היא המדינה הפלסטינית.

אלה דברים חמורים של יושב-ראש ועדת הכנסת,

חבר בקואליציה שבראשה ראש הממשלה נתניהו.

ירדן היא מדינה ריבונית שחתומה על הסכם עם מדינת ישראל, והדברים האלה, יש לדחות אותם על הסף. אני רוחש כבוד עמוק לירדן. ירדן היא ריבונית. בכל קדנציה יש איזה ח"כ אחד מהקואליציה שמתלבש על ירדן.

הוא עובר, חולף מן העולם, נופל בבחירות, וירדן נשארת, וכך היא תישאר.

תודה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת סמוטריץ, יש לך שלוש דקות, בבקשה. אני צריכה ללכת, אבל אני לא יכולה. אדוני היושב-ראש, אני כמובן מצטרף לברכות. אני מאחל לך הצלחה בתפקיד, ואני סמוך ובטוח שכך יהיה. תמלא אותו נאמנה.

קודם כול, אני רוצה רק להתחיל במה שחבר הכנסת טיבי סיים, וגם קצת להסתייג מהדברים של חברי היקר מאוד, חבר הכנסת יואב קיש. ירדן איננה מדינה פלסטינית. אני חסיד גדול של "שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן". אז יכול להיות שיש דברים שצריך לממש אותם בשלבים, בנחת, בסבלנות, לא לדחוק את הקץ. אני בשום פנים ואופן לא מוכן לעמוד כאן מעל דוכן הכנסת ולוותר על חלק מארץ ישראל הגדולה והרחבה, על נחלת השבטים ראובן, גד וחצי שבט המנשה. אלברט איינשטיין אמר ששטות, שיטיון, זה לחזור על אותה פעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולצפות כל פעם לתוצאה שונה. אין בזה שום היגיון. אתה עושה את אותה הפעולה, קרוב לוודאי שתתקבל גם אותה התוצאה. ואיכשהו כל הממשלים האחרונים בארצות הברית, והאמת, שהפלא הגדול יותר הוא על הממשלות שלנו, חוזרים שוב ושוב ושוב, ושוב ושוב ושוב, על אותה פעולה: נכנסים למשא ומתן שאמור להביא להקמת מדינת טרור בלב-ליבה של ארץ ישראל, ומצפים כל פעם לתוצאה אחרת. והאמת היא שמתקבלת כל פעם אותה תוצאה. כל סבב כזה, בסופו של יום, מתנפץ לכולנו בפנים, ואזרחי מדינת ישראל משלמים מחיר דמים יקר על כל סבב כזה. והסיבה היא פשוטה, אין שום סיכוי בעולם, אדוני היושב-ראש, להגיע לשלום על בסיס פתרון שתי מדינות,

הקמת מדינה פלסטינית מעולם לא הייתה פתרון ריאלי. זו תמיד הייתה אשליה, והסיבה היא פשוטה: יש בארץ הזו, בלמעלה מ-100 שנות ציונות, שתי שאיפות לאומיות סותרות. הרי לא היה בהיסטוריה דבר כזה עם פלסטיני, ואת זה לא אני אומר, אמרה את זה גולדה, ואמר את זה עוד לפניה דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון. הפלסטינים כתנועה לאומית הוקמו רק כתנועת נגד לתנועה הציונית. לפני כן היו ערבים: אל-מסרי באו ממצרים, כולם היגרו מחצי האי ערב. וכאשר התחילה התנועה הציונית והתחילה שיבת ציון, וחיפשו הערבים איך לטרפד אותה, אז הם הקימו תנועה לאומית פיקטיבית כדי שהיא תתנגד ותחתור נגד זכות הקיום של התנועה הציונית. תנועה לאומית שכל זכותה ומהות קיומה והגדרת הזהות שלה נשענת על שלילת קיומי, אין לה שום סיכוי בעולם להגיע איתי לשלום. הרי הדרישה היחידה של נתניהו בשנים האחרונות הייתה: תכירו בישראל כמדינה יהודית. אחמד טיבי לא מסוגל לעשות את זה, מכיוון שברגע שהם יכירו במדינת ישראל כמדינה יהודית, הם שומטים את השטיח מתחת לעצם זכות הקיום שלהם. אז יש כאן שתי שאיפות לאומיות,

יש לנו שתי אפשרויות. בפני החברה הישראלית עומדות שתי אפשרויות בלבד: או להמשיך לנהל את הסכסוך העקוב מדם הזה עוד 100 שנה, כמו שעשינו 100 שנה, זה רע לשני הצדדים, או להכריע. כשיש שתי שאיפות לאומיות סותרות, אני חושב שאחרי 100 שנות ניהול סכסוך הגיע הזמן להכריע. עמדתי בעניין ידועה: להכריע זה אומר לגדוע את התקווה הערבית למימוש שאיפות לאומיות ממערב לירדן. זה לא יהיה, נקודה. כאן יש מדינה אחת בלבד עם הגדרת לאום אחת בלבד, זו היהודית.

דעתי בעניין ידועה, שלוש האפשרויות: מי שירצה לחיות עם זה, אהלן וסהלן, מי שמעדיף לממש שאיפות לאומיות יכול ללכת, מי שירצה להילחם יפגוש צבא נחוש,

יכריע וינצח. תודה רבה. יש מדינת ישראל. השר שאמור לענות, אנחנו בודקים. השר אלי כהן. יש אישור? כן, יש אישור. השר אלי כהן, בבקשה, תענה. הצעות לסדר-היום: התוכנית המדינית של טראמפ וההתנגדות למדינה פלסטינית ולאוסלו ג'. אורן, חבר הכנסת חזן, היינו במתח, אבל שמת לב: ממש בשנייה האחרונה האישור הגיע, ויכולנו לעלות ולהשיב. אזרחי ישראל יכולים להיות רגועים עכשיו. גברת ירדנה, תודה על האישור. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הנשיא טראמפ ממשיך להביע את שאיפתו להביא לפתרון לסכסוך הישראלי פלסטיני. במסגרת זו, צוות מטעמו עמל מזה זמן על תוכנית שמטרתה להביא להסכם שלום בין ישראל לפלסטינים. ישראל ממתינה בסבלנות לסיום העבודה והצגה רשמית של התוכנית, ועד אז אין טעם להתייחס לפרסומים שונים וספקולציות בתקשורת. ראש הממשלה הבהיר לעמיתינו האמריקנים את רצונו בשלום ואת עמדותיו המוכרות, ובמוקד, החשיבות והחיוניות של סוגיות הביטחון. ראש הממשלה יבחן את ההצעה לאחר שתוצג באופן רשמי, ותגובתנו תהיה בהתאם לצרכים הביטחוניים והלאומיים של ישראל.

תודה לשר אלי כהן. תשאל מה הוא מציע. כבוד השר, מה מציעים? איזו ועדה אתה מציע? חוץ וביטחון.

חוץ וביטחון.

אני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד? יש לי הבעת עמדה. מי בעד שנעביר את זה, בבקשה, חבר הכנסת אורן חזן, הבעת עמדה מהצד לפני ההצבעה. אני אברך אותך כשאעלה לנאום שם, כשיהיה לי זמן. דקה.

כנסת ריקה, רבותיי, צריך לומר את הדבר האמיתי והנכון.

לדבריו של זה שנאם רק לפני מספר רגעים, שלא ראוי שנזכיר את שמו, ירדן היא פלסטין ופלסטין היא ירדן. רוב ממשי של אזרחי ירדן מגדירים את עצמם פלסטינים. לא רלוונטי בכלל שאין דבר כזה עם פלסטיני, זה בכלל לא רלוונטי, מקור השם, ההיסטוריה, הם לא רלוונטיים. רלוונטי שהבית של אלה שעוד פה הוא שם מעבר לגבול, וכנראה שיום יבוא, ואם הם לא יבינו שמקומם פה ויסתדרו איתנו, אנחנו נראה להם את הדרך לשם. ולעניין המתווה של טראמפ, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה והכי פשוטה: ארץ ישראל היא לעם ישראל ולא לישמעאל. ראש הממשלה נתניהו גם צריך להבין שאם הוא,

ינסה לפנות חלקים מארץ ישראל, לגעת בה, כמו שהוא בעבר הרחוק תמך ואז חזר בו ואז לא הבנו בדיוק מה קורה, הוא יאבד את מקומו.

כחבר כנסת מהליכוד, שדרכה של התנועה היא דרכה של ארץ ישראל, אומר בצורה הכי ברורה שיש: אם ראש הממשלה או מי מהממשלה הזאת ינסה לפגוע בארץ הזאת או באזרחיה, הוא ישלם בכיסאו בצורה הפוליטית הכי נכונה.

הבעת עמדה. אני מעמיד את זה להצבעה. אנחנו מעבירים את זה לוועדת חוץ וביטחון.

בעד? אני מעמיד את זה להצבעה, מעבירים את זה לוועדת חוץ וביטחון. יש הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא

אכן זה עובר לוועדת החוץ והביטחון. ההצעה לסדר-היום הבאה, אני מבין שהיא ירדה מסדר-היום. אנחנו עוברים לנושא הבא: חוסר תגובה ממשלתית וחוקית נוכח פגיעה חמורה בחוק הריכוזיות, הצעות לסדר-היום מס' 8165, 8166, 8169 ו-8268. יתחיל חבר הכנסת רועי פולקמן, בבקשה.

ההצעה לסדר-היום: מחקר קובע שצריך להפחית את מחיר המים שקובעים התאגידים, נכון לעכשיו, זה ירד מסדר-היום. חבר הכנסת פולקמן, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש.

והצלחה רבה בתפקיד. תודה, תודה. קודם כול, האמת שיש נסיבות מעניינות הערב להצעה לסדר-היום הזאת. אני גם מציין פה את לינור דויטש מלובי 99, לובי חברתי, היא מלווה את התהליך הזה ודיווחה לי, לפני כמה דקות, שבעודנו מעלים הצעה לסדר-היום לבחון את ההתנהלות של מר אלשטיין, בעל השליטה בקבוצת איי.די.בי., עם עסקת דסק"ש, מסתבר שלפני ממש דקות או חצי שעה הכריזו בבורסה, דווח לבורסה על השלמת העסקה הזאת, וזאת למרות שהתקיים דיון כאן, גם בכנסת, שבו הוצגו באופן מפורט הכשלים בעסקה הזאת, כשלמעשה מצאו פרצה בחוק הריכוזיות. אני אציג את זה בקצרה, אבל כמובן שהטיימינג מראה עד כמה הדבר הזה איננו תמים.

הטיימינג איננו תמים בהקשר הזה.

קיימנו על זה דיון בתחילת ספטמבר, ודיברנו על העסקה של איי.די.בי. פיתוח, שבמסגרת שלה, חברת איי.די.בי. פיתוח תמכור את חברת הבת של דסק"ש.

המליאה כמעט ריקה, ועדיין אתה עושה כאן מהומה. הם התעצבנו שצילמתי, ראיתי, ראיתי. בסדר, אבל, נו, באמת.

אם מישהו אחר היה אומר, מכירה של דסק"ש, שמחזיקה בבעלותה חברות גדולות מאוד במשק הישראלי,

שופרסל ואחרות, גב ים, לבעל השליטה מר אדוארדו אלשטיין, כאשר התמורה תמומן בדרך של הלוואה מאת החברה המוכרת. כך למעשה טענה איי.די.בי. שהיא תענה על הצורך של שיטוח הפירמידה לפי חוק הריכוזיות. הצעד הזה, למרות שהוא,

לכאורה עומד בחוקיות או בפרשנות של החוק, וגם על זה אפשר להתווכח, מנוגד הלכה למעשה לתכלית של חוק הריכוזיות,

אני מזכיר פה למי שרואה אותנו, לבטל את השכבה, החברות שהציבור השקיע בהן בפירמידה מעבר למספר שהוגדר. במקרה שלפנינו, חברת האג"ח,

מלווה מכספי הציבור לחברה פרטית את הסכום הדרוש לרכישת חברת בת של חברה מוכרת. גם בדיון שהתקיים פה, בוועדת הכספים, נאמר על ידי נציגת משרד המשפטים שהדבר הזה מנוגד לתכלית החוק. כמו שאמרנו,

ולמרות שנאמר שוב ושוב, גם בכנסת וגם על ידי אנשי המקצוע ממשרדי הממשלה, שצריך לבחון את הדבר הזה, העסקה התקדמה, וכמו שאמרנו, לפני דקות אחדות אושר שהיא הושלמה. חברים, העסקה הזאת היא תרגיל מלאכותי, שאכן, לזכותה של איי.די.בי.

מנצל פרצות משפטיות ופוגע בציבור החוסכים לפנסיה, על ידי התרגיל הזה, שבו בעל השליטה, מכספי החוסכים ועל חשבון הציבור, קונה את החברה הזאת ולמעשה כאילו משטח. שלא לדבר על מי שמחזיק בפירמידה הפרטית של איי.די.בי.

המטרה של חוק הריכוזיות, אני מזכיר לכם, היא למנוע שימוש בכסף ציבורי בידי בעל שליטה יחיד, וגם ואני אגיד עוד דבר שעלה בדיונים, המטרה היא למנוע מציאות שבה יש כאן אינטרסים מנוגדים שהם לא טובת החברה אלא לשרת חוב. ובסוף יש חברות שהציבור הישראלי נהנה מהן, אבל אם כל מטרת הפירמידה הזאת היא לשרת חוב הולך וגדֵל, שחלקו נמצא בישראל וחלקו נמצא ככל הנראה בארגנטינה, במקרה של איי.די.בי. ואלשטיין, אז יש יותר מספק סביר על ההחלטות העסקיות שהתבצעו באותן חברות, שכל אחד מהציבור הישראלי נהנה מהן, כדי לשרת את אותו חוב,

נשלם את המחיר לא רק באמצעות האג"ח שלנו אלא גם בהתנהלות של הריכוזיות. הנושא כל כך חשוב שצריך לתת לך הרבה יותר משלוש דקות. לא, אני ממש, אתה גם מכיר את זה. ישבנו על זה הרבה בדיונים. אני מכיר את זה, ואני, אני ממש כמעט מסיים. אני אומר כך: הסחיטה של הדיבידנדים מהחברות האלה, שהתייחסתי אליהן, שופרסל וסלקום, כתוצאה מהעסקה הזאת, יכולה לפגוע גם בעובדים של החברות האלה, גם בציבור הלקוחות של החברות האלה, ויכולות להיות לה השלכות משקיות גדולות. לכן אני פונה כאן, וזה עלה גם בדיון, וזו מטרת ההצעה לסדר-היום: אנחנו פונים כאן לשרת המשפטים איילת שקד לבחון אם נדרש תיקון מיידי בחוק הריכוזיות כדי לסגור את הפרצה שהתגלתה כאן בעסקה שבוצעה היום, והתרענו עליה כבר בספטמבר. הגיוני שהחקיקה לא הייתה מושלמת כשעשו את חוק הריכוזיות. צריך לטפל בזה. אני לא יודע אם זה ישפיע או לא ישפיע על עסקת איי.די.בי. יכול להיות שיש כאן עניינים שצריכים לטפל בהם גם לגבי העסקה הנוכחית. אבל בוודאי משרד המשפטים צריך להידרש לנושא. תודה רבה, וזה דחוף. הנושא די חשוב ודי דחוף. אני מודע לזה. תודה לחבר הכנסת פולקמן. אני מבין שחבר הכנסת אייכלר אמור לדבר, ואני לא רואה אותו באולם. אם כך, חברים, אנחנו עוברים לתשובה. מי אמור לתת תשובה? אני לא רואה שר. שרת המשפטים איננה, אין תשובת ממשלה. אז ממשיכים. תעביר את זה לוועדה. רויטל או חברים בכנסת, לאיזו ועדה אחד החברים מציע שנעביר את זה?

ועדת הכלכלה.

אם כך, אנחנו עוברים להצבעה להעביר את ההצעות לסדר-היום בנושא: חוסר תגובה ממשלתית וחוקית נוכח פגיעה חמורה בחוק הריכוזיות, לוועדת הכלכלה. נא להצביע. ההצעה להעביר את

8236, 8241, 8243, 8244 ו-8247. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מרגי, אני לא רואה אותו. אנחנו עוברים לחבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת גליק, יש לך שלוש דקות. מה, אני לא מקבל את השלוש של מרגי גם כן? אדוני היושב-ראש, ידידי חבר הכנסת עיסאווי פריג', כבוד לי לדבר כשאתה יושב בראש בישיבה הראשונה שלך וכבוד לי לראות אותך עם עניבה יפה. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, היה פה, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה,

מהכיסאות הריקים, גברתי מזכירת הכנסת, גברתי המתקתקת המתוקה, חבריי וחברותיי המתוקים והמתוקות. אל תשכח אף אחד. אף אחד לא נשכח. גם את הסדרנים והשומרים וגם את מזכירי ומנהלי הסיעות.

שיעור בשיח תרבותי. לא משנה כהוא זה מה עמדתי על החלטת נשיא המדינה, אבל התגובות שראינו השבוע כלפי נשיא המדינה מראות שיש לנו כאן בעיה חמורה מאוד בהבנת מהות הוויכוח התרבותי בשיח דמוקרטי תרבותי. יש לנו כאן בעיה. מוריי ורבותיי, בשנה האחרונה אני מתבייש שגם אנשים ממפלגתי הביעו אי-אמון בראשי השב"כ, ברמטכ"ל, במפכ"ל. הכול זה אין ממלכה. זאת המדינה שלנו, אנחנו מפלגת השלטון. מוסד הנשיאות, חברים, בואו נלמד שיעור, מהו שיח מכבד. מותר לי לחשוב שמישהו, אני לא מסכים איתו, מותר לי לחשוב הוא טועה, אפילו אם הוא נשיא מדינת ישראל. מותר לי לחשוב שהוא טועה, מותר גם להגיד את זה. טעות חמורה. מותר אפילו להגיד את זה. חבר הכנסת חזן, בכל נושא אתה חייב שתהיה לך תשובה, מותר לי להגיד: אדוני הנשיא,

אני חושב שכל חבר כנסת, אבל מה שאסור ומסוכן, ואני, לא מפריעות לי הכאפיות, איזה חייזר קטן שמתקתק במחשב, מעניינים אותי מנהיגי המדינה. אסור לי לעשות דה-לגיטימציה להחלטה. מה זאת אומרת דה-לגיטימציה? אם אני אומר שהוא קיבל את ההחלטה, כשזה היה חבר שלו, הוא נתן את החנינה וכשלא חבר שלו,

משמע שאני אומר ששיקוליו אינם ענייניים. כאן יש בעיה. כשאני אומר, אם הוא החליט בניגוד לדעתי: אדוני הנשיא, תניח את המפתחות, זאת סכנה. למה הוא צריך להניח את המפתחות? לא צריך, למה? זו דמוקרטיה. חבר הכנסת חזן, אנא ממך. יש לו מוסר כפול. אנא ממך. תן לחבר הכנסת גליק לסיים את דבריו. תן לנו קצת אוויר להתחמם, נשיא צריך לפרוש אם הוא מקבל החלטות לא ענייניות. אם הוא מקבל החלטה שהיא בניגוד לדעתך, זאת אינה סיבה להניח את המפתחות. רגע, תן לי לגמור, בבקשה. חבר הכנסת חזן, אני מבקש. תן לנו. אני רוצה לגמור, אני לא סובל לעבור את הזמן. מה שאני רוצה לומר, אם אנחנו אומרים שהנשיא קיבל את ההחלטה כי הוא רצה למצוא חן בעיני מישהו, אסור להגיד את זה, אם אנחנו רוצים לומר שהוא קיבל את ההחלטה כדי לקבל כותרת, אסור להגיד את זה, כי אנחנו מערערים על הלגיטימציה של ההחלטה. זה לא המקום, בכלל.

חבר הכנסת חזן, עבר לו הזמן, מה זה? אני היושב-ראש, מה לעשות. אני מסיים בעוד משפט, אבל כי אתה מפריע לי,

תסיים, חבר הכנסת גליק.

אנחנו חייבים לדעת לכבד דעות אחרות שאנחנו לא מסכימים איתן, ואם אנחנו מרמזים שהוא קיבל את ההחלטה מסיבות לא ענייניות, אנחנו עושים לו דה-לגיטימציה, ולמוחרת יהיו כאפיות, יהיו אנשים שיגידו: הוא לא הנשיא שלנו, וזה מסוכן. תודה רבה. המסר עבר. תודה לחבר הכנסת גליק. חברת הכנסת רויטל סויד.

אני לא מסכים כמעט אף פעם עם השטויות שיוצאות לך מהפה, אבל אני עדיין אומר לך בפנים שיש לך שטויות שיוצאות לך מהפה. אסור לך לעשות דה-לגיטימציה. מותר לי להגיד לאנשים לא להצביע לך ולהגיד שאתה לא ראוי ושאתה לא מתאים. ככה גם עליך, כך אני אומר על ראש ממשלה, גם על שר, גם על נשיא מדינה. אין מה לעשות. אדוני היושב-ראש, אתה יכול להנמיך אותו,

איזה מצחיק אתה, יהודה. כתבת לבד את הבדיחה? אדוני היושב-ראש, ברכות, זו הישיבה הראשונה.

בעקבותייך. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אין לך מושג, חבר הכנסת גליק, כמה אני שמחה לשמוע את הדברים שאתה אומר, כי מה שקרה ב-24 השעות אחרי שהנשיא ראובן ריבלין קיבל את ההחלטה לא לחון את אלאור עזריה, ואני לא נכנסת כרגע למהותה של ההחלטה, מי שתומך בה ומי שמתנגד לה. זה ממש לא העניין. אני מדברת על 24 השעות אחר כך, איך הציבור, הרשת, התקשורת, רעשה וגעשה בהשתלחויות, בגידופים, בדברי נאצה ובהסתה. אני רוצה לומר לכם: אנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו, כחברה, להגיע למקום שבו כל פעם שמישהו אומר משהו שהוא מנוגד לעמדה של השני, הוא בוגד, צריך להלביש אותו בכאפיה, במדים של נאצים, בבגדים של רב או כל אחד מה שהוא חושב שמכפיש את השני. חבר הכנסת חזן, אם תמשיך להפריע, אני לא אאפשר לך הבעת עמדה. אני מבקש. אנחנו לא יכולים להגיע למצב שבו החברה שלנו, שממילא סובלת משסעים, מקרעים, מקוטביות, תגיע ממש למצב של שנאת אחים, חינם. וזה מה שקורה. יזמתי קמפיין ח"כים, ושמחתי מאוד שגם חברי כנסת מהקואליציה הצטרפו אליו, שבו אמרנו: די להסתה. כי ההסתה הזאת היום, שהיא הסתה מילולית, סופה שתזלוג לרחוב. וההסתה הזאת לא תישאר רק ברשת, היא לא תישאר רק בתקשורת, הילדים שלנו רואים אותה, בני הנוער שלנו מקשיבים לה. היא כבר מחלחלת לציבור עמוק עמוק. לפני 22 שנים הייתה הסתה והמנהיגים שתקו. היום אסור לשתוק. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד חשוב מאוד בלמנוע כל אלימות, בריונות והסתה כלשהי, ולא משנה מאיזה צד היא מגיעה. מה שקרה השבוע צריך להדליק נורה אדומה אצל כולנו. מה שקרה השבוע צריך לעורר אצל כולנו דאגה גדולה, כי בסוף הכול מתחיל בבית הזה. ומי שמתחיל את ההסתה, את ההשתלחויות והגידופים, זה אנחנו, שרים, חברי כנסת, שבשום דרך וצורה שהיא לא מראים דוגמה לציבור. רויטל, זה לא פייר מה שאת עושה.

רויטל, אני הבעתי ביקורת, מה אומרים לנו? אומרים לנו: תסתכלו עליכם. תסתכלו על בית המחוקקים, תסתכלו מה קורה אצלכם. תתביישו לכם. ואנחנו באמת צריכים להתבייש לנו, ואנחנו באמת צריכים להבין שמעבר למה שאנחנו עושים פה יש לנו אחריות אחת, והיא יותר חשובה וגדולה מהכול, והיא מול הציבור, היא להראות דוגמה לציבור, ולהעביר מסר.

תודה, חברת הכנסת רויטל סויד. אם כך, אני לא רואה שיש שר במליאה. יש עמדות נוספות, אני רואה שנרשמו לעמדה נוספת.

חבר הכנסת חאג' יחיא,

חבר הכנסת חזן, יש לך דקה לעמדה נוספת, בבקשה.

חבר הכנסת חאג' יחיא. היושב-ראש, הכנסת ריקה, למה אתה אומר ריקה? אה, יואב בן צור מצטרף, היא בסדר. תיכנס לעניין, הזמן על חשבונך. בסדר גמור, אני אקצר. אין פה הרבה מה להרחיב, רק לומר שחלס עם הצביעות וחלס עם המוסר הכפול. אני ביקרתי את הנשיא בחריפות, ואני אגיד לך משהו, וגם לך וגם לך, היושב-ראש. כל מי שיבזה את המדינה, שיחטא לתפקידו, שיבצע כישלון חמור בשליחות שלו, מחנין זועבי תומכת הטרור ועד לנשיא ריבלין שטעה, יזכה לביקורת חריפה, נוקבת, לשבט לשון חריף. זה התפקיד שלנו, ואתם לא תסתמו לנו את הפה. הניסיון הזה של פוליטיקאים מהשמאל ושל התקשורת, ששולטת בשיח כנגדנו, אנשי ארץ ישראל, וגם של חבר כנסת שעוד לא הבין באיזה צד של המפה הוא נמצא, הניסיון שלכם לעשות ספין על הראש שלנו לא יצלח. אני אומר לך במשפט אחרון, אדוני היושב-ראש. הנשיא ריבלין, שבחר לתמוך בהתבוללות, שבחר להפוך את עצמו לגוף פוליטי,

שבחר לפגוע באלאור אזריה ולבזות את הציבור בישראל, הגיעה לו הביקורת שהוא חטף תודה לחבר הכנסת חזן. אבל אנחנו מתנגדים להסתה כנגדו. תודה לחבר הכנסת חזן. עמדה נוספת.

עמדה נוספת לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה.

כבוד היושב-ראש. בסם אללה א-רחמאן א-רחים.

אני מברך אותך, זה דיון ראשון שלך כיושב-ראש הישיבה.

ואני מתחיל בזה שאני עוקב, אפילו לפני שאני בפוליטיקה, ממש מצעירותי, מהיותי צעיר,

לא ראיתי תגובות על החלטת נשיא מדינה שלא אישר חנינה לפושע מאז נוסד מוסד הנשיאות, לא היה. לא היה מקרה. מה שאנחנו היום רואים, אנשים, פוליטיקאים, שרים, חברי כנסת, פוגעים בנשיא. למה? כי הוא פגע בעמדה שלהם, התומכת ברצח, בפשע. אזריה הורשע פעמיים, הורשע, אחרי ערעור, בפשע. בהתחלה, כתב האישום היה רצח, אחר כך הורידו את זה להריגה. עונש מצחיק, עונש מבזה. הרמטכ"ל המתיק אותו, והיום מה שאנחנו שומעים, שרים וחברי כנסת באים ואומרים: מותר לרצוח ערבי. וזה מה שמבזה, לא ההחלטה של הנשיא. אני לא נכנס להחלטה של הנשיא, אני לא נכנס לנושא של הנשיא, אני נכנס לנקודה שיש פה בבית הזה לפני כמה דקות הכחישו או עמדו נגד, מילת סיכום. כל אפשרות לשלום בכל האזור הזה, ומה שאני אומר, הם מביאים מלחמה על כל האזור. ועכשיו הם באים, אני מסיים, כבוד היושב-ראש, ועכשיו באים לתמוך ברוצח, ולא רק אני אומר רוצח, גם ההרשעה שלו,

והנושא הזה מאוד חמור.

תודה לחבר הכנסת חאג' יחיא. שמענו את שתי העמדות. חברים במליאה, מה אנחנו השרה, אין עמדה לממשלה בזה. מעבירים, הממשלה, אין לה עמדה אם מותר להסית נגד הנשיא או אסור? השרה, יש לך הזכות, הממשלה, אין לה עמדה אם מותר להסית,

אני לא רוצה סתם, טוב. אם כך, אני עובר למליאה, חברים. אין לממשלה עמדה אם מותר לבזות את הנשיא? השרה לא הייתה פה, מה אתה רוצה ממנה? מה אתה רוצה ממנה? חברים. מזכירות הממשלה לא נתנה שר משיב. כבוד השרה, את רוצה להגיב?

ביזוי מוסד הנשיאות על ידי חברי הכנסת. בבקשה, השרה שקד. אדוני היושב-ראש, אני לא כל כך הייתי ערה על מה הדיון כי לא הייתי אמורה לענות בשם הממשלה, אבל מכיוון שמזכירות הממשלה לא שלחה אף נציג אז אנחנו לא נבזה את הממשלה, ואני אענה. ודאי שאסור לבזות את נשיא מדינת ישראל, לא חברי כנסת ולא אף אחד אחר.

ודאי שכן, ביקורת במדינה דמוקרטית זה דבר שהוא, הייתי אומרת, לחם חוקה של הדמוקרטיה, על כל מערכת, על כל פוליטיקאי וגם על הנשיא. אבל בטח לא הסתה וביזוי.

תודה לשרה איילת שקד. חברים, אנחנו מסתפקים בתשובת השרה או מעבירים את זה לדיון במליאה?

אם כך, מסתפקים החברים. עוברים לנושא הבא, הצעה לסדר-היום מס'

מוקדם כי אין להם כסף לפצות את קורבנותיהם, בוודאי כל עוד הם אסירים. חבר הכנסת יואב בן צור. השר המשיב, השרה איילת שקד. בבקשה, חבר הכנסת בן צור, יש לך עשר דקות. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, א. ברכות לפעם הראשונה שאתה מנהל. אתה נראה כבקי ומנוסה, נראה שאתה יושב פה שעות רבות. תצליח, בעזרת השם. תודה, תודה. חבר הכנסת אורן חזן, אתה מפריע לי. תן לשרה לשמוע. גברתי השרה, כדי שתוכלי לענות, תודה. אני רוצה לדבר היום על פגיעה שנגרמת בוועדת השחרורים לאסירים עניים,

שמובילה הלכה למעשה לאפליה בין אסירים עניים לאסירים עשירים.

זוכים לשחרור מוקדם כי הם יכולים לשלם, עניים לא זוכים לשחרור מוקדם כי אין להם כסף לשלם. אדם שמגיע לוועדת השחרורים ומושת עליו קנס, ברגע שהוא לא משלם את הקנס, באופן אוטומטי לא ניתן להוריד לו שליש, לנכות שליש ממאסרו. התוודעתי לפגיעה הזאת בעקבות סיור שערכנו לאחרונה יחד עם חברי ועדת הפנים בכלא באר שבע. התברר לי כי אסירים עניים שאינם מסוגלים לשלם את הקנס או את הפיצוי לנפגע במסגרת ההליך הפלילי אינם זוכים לשחרור מוקדם רק כי אין להם או למשפחתם כסף לשלם. ועדת השחרורים פועלת מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר, שנחקק בשנת 2001. החוק מפרט את השיקולים השונים שעומדים בפני ועדת השחרורים, והיא בוחנת בין היתר את חומרת העבירה, הרשעות קודמות וכו'. אני היום לא מדבר על אלה שלא עומדים בקריטריונים שנקבעו בחוק. אני מדבר על אסירים שעומדים בכל הקריטריונים לשחרור מוקדם, אבל יש להם בעיה אחת: הם עניים, ואין להם או למשפחה הקרובה שלהם יכולת כלכלית לשלם את הקנס או הפיצוי שהוטל עליהם בהליך הפלילי, ולכן הם נמקים בין כותלי הכלא לתקופה נוספת. הפגיעה הזאת באסירים העניים היא פגיעה בשכבות החלשות ביותר באוכלוסייה, שכן כולנו יודעים שהסיכוי להיכנס לבתי הכלא עולה ביחס הפוך לרמה הסוציו-אקונומית. במקרה הזה הפגיעה היא כלפי החלשים ביותר בתוך השכבות החלשות. האסירים הללו כבר קיבלו קנס על העבירה שביצעו והם בעצם מקבלים עונש על עונש רק כי הם עניים. בשנת 1983 נחקק חוק הרשות לשיקום האסיר, שהסדיר את הנושא של שיקום אסירים. בדברי ההסבר לחוק הובהרה החשיבות החברתית בשיקום אסירים,

רבים ממי שנשלחו לרצות את עונשם בבתי הסוהר משתחררים ונאלצים לחזור ולחיות בתנאים, במקום, ובחברה שתרמו לכך שנכנסו לבית הכלא. הסטטיסטיקה של שירות בתי הסוהר לימדה כי כ-60% מהאסירים כבר ריצו עונשי מאסר בעבר. תנאי החיים במאסר אינם מכשירים את האסירים לחיים נורמליים בחברה פתוחה. אסירים רבים שמבקשים לחזור למוטב עם שחרורם, לא מסוגלים לכך ללא עזרה והדרכה. הם צריכים סיוע במציאת מקום עבודה, לעיתים סיוע במציאת מקום מגורים, ואם מישהו לא מטפל בהם באופן צמוד, כמעט אין להם סיכוי להשתקם. עוד נכתב בדברי ההסבר, כי הספרות המדעית וניסיון החיים לימדו שאין להתחיל בשיקום האסיר רק לאחר שחרורו אלא כבר כשהוא עודנו במאסר, ויש להכין מבעוד מועד תוכנית שיקום הכוללת הכשרה מקצועית,

הכנת דיור או מקום עבודה, וכן לפעול לשמירה על המסגרת המשפחתית ולסייע בפתרון משברים משפחתיים. העיתונאית לי ירון פרסמה לאחרונה בעיתון הארץ כתבה בעניין הזה, היא סיקרה שם את סיפורה של "תמי", שהיא גברת שהורשעה בגרימת מוות ברשלנות של קטין ששמרה עליו במסגרת עבודתה. נוסף על הרשעתה ועל עונש המאסר שהוטל עליה, הגברת נדרשה לפצות את משפחת הקטין בסכום של 80,000 שקלים. אבל הגברת תמי ומשפחתה, כפי שאתם ודאי מבינים, לא מרוויחה ולא הרוויחה 20,000 ש"ח כמו גברת ריקי כהן מחדרה, גברת תמי, לפני שנכנסה לבית הכלא, הרוויחה לכל היותר שכר מינימום. ואומנם שכר המינימום עלה לאחרונה ביוזמתו של יושב-ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, ל-5,000 שקלים, ואנחנו גם נדאג להמשיך להעלות אותו, אך עדיין לא מדובר בסכום שגברת תמי יכולה לשלם ממנו קנסות של עשרות אלפי שקלים, וודאי שגברת תמי לא תוכל לעמוד בתשלום הקנס והפיצוי למשפחת הנפגע כשהיא בתוך הכלא, שאפשרויות התעסוקה בו מוגבלות אף יותר. מקסימום השכר שיכולים להרוויח בכלא, 600 שקלים לחודש. במקרה הזה אותה גברת גם פנתה למרכז לגביית קנסות כדי שיפרסו את החוב שלה לתקופה ארוכה יותר כך שתוכל לעמוד בו, אך היא לא קיבלה תשובה עד למועד הדיון בוועדת השחרורים. בדיון שהתקיים בבקשתה של תמי לשחרור מוקדם באה אימו של הנפגע, הקטין שהלך לעולמו, זו שתמי צריכה לשלם לה את הפיצוי, על מנת להתנגד לשחרור המוקדם, אך כששמעה את הבעת החרטה הכנה ואת צערה העמוק על מה שעשתה שינתה האם את דעתה והודיעה שהיא אינה מתנגדת לשחרור המוקדם. אבל למרבה הפלא, מי שהתנגד לשחרור המוקדם הוא בא כוחו של היועץ המשפטי, שטען שהגברת לא שילמה את הקנס, ולכן אין לקבל את בקשתה לשחרור מוקדם, בשל "האינטרס הציבורי הרחב".

קשה לנו להבין אותו, האינטרס הציבורי הרחב. ואני שואל אתכם, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה: מהו אותו אינטרס ציבורי רחב שבשמו התנגד נציגו של היועץ המשפטי לשחרורה המוקדם של הגברת על אף הסכמת משפחת הנפגע עצמו? האם האינטרס הציבורי הרחב הוא שגברת תמי תמשיך ותימק בין כותלי הכלא? לא תוכל לעבוד ולהרוויח אפילו שכר מינימום? לא תוכל לעבוד ולשלם את הפיצוי למשפחת הנפגע? האם זה שהיא תשב שליש נוסף באמת יעזור לה להשיג מהר יותר את הכסף?

חלילה וחס, בעקבות המצב הכלכלי שאליו היא נקלעה, ילדיה, שנמצאים ללא האימא, יידרדרו לרחובות ויגיעו שוב למצב שבו הם עצמם יהיו מבקרים קבועים בבתי הכלא? ושמא האינטרס הציבורי הרחב הוא שיקומו של האסיר, מתן אפשרות לאסיר לעבוד, להתפרנס ולשלם את הקנס? הסיבה היחידה, אי-תשלום הקנס, מנעה מאותה גברת תמי את השחרור המוקדם. בעיניי, האינטרס הציבורי הרחב הוא בראש ובראשונה שיקומו של האסיר. אנחנו מחויבים לפעול לשיקומם של האסירים ולתת להם את היכולת לחזור למסלול חיים יצרני, מסלול שבו הם לומדים לשוב למעגל העבודה, מסלול של חיים, של תקווה. אני מזכיר לכם שמדובר באסירים שעמדו בכל הקריטריונים שנקבעו בחוק: גילו התנהגות טובה בתקופת המאסר, נגמלו משימוש בסמים ועמדו בתוכנית השיקום שלהם. אסור לנו להציב בפניהם מכשולים נוספים מעבר למכשולים שהחיים עצמם הציבו בפניהם ולדרדר אותם למסלול חיים חסר תקווה, שיוביל אותם בסופו של יום לאותו מקום שהם היו בו לפני כניסתם לבית הכלא,

שיוביל אותם בסופו של יום שוב אל בין כותלי בית הכלא. מעבר לחובתנו המוסרית כלפי האסירים עצמם, בסופו של יום שיקום אסירים יוביל גם לחיסכון כספי לקופה הציבורית שנוכל להפנות לסיוע לחלשים. עבודת מחקר שהתבצעה באוניברסיטת חיפה ומתפרסמת באתר הרשות לשיקום האסיר העלתה כי החיסכון לקופת המדינה משיקום אסירים מגיע לסכומים של מיליוני שקלים מדי שנה. על פי דוח סיכום לשנת 2016 של הרשות לשיקום האסיר, עלות שהותו של אסיר בכלא היא למעלה מ-120,000 שקלים, ועלות הטיפול באסיר משוחרר היא פחות מרבע מעלות שהותו בין כותלי הכלא, כ-28,000 שקל בלבד. לו הייתה תמי יוצאת, היו נחסכים למדינה מאות אלפי שקלים, והיא הייתה אולי מצליחה לשלם את הקנס, בטח הרבה יותר מהר. חשוב גם שנבין מה יקרה אם תידחה בקשת האסיר לשחרור מוקדם רק משום שאין לו כסף לשלם את הקנס. האסיר יישאר בין כותלי הכלא לתקופת שליש נוספת, הריבית וההצמדה של הקנס יגרמו לכך שהחוב שלו יתפח, והסיכוי שישלם אותו לאחר שיסיים לרצות את השליש האחרון יפחת מאוד. מה יתמרץ אותו לשלם את הקנס? הרי גם כך אין עונש מאסר שמרחף מעל ראשו שימריץ אותו לעמוד בתשלום הקנס, והקנס תפח לסכום שמעבר ליכולתו לשלם. על פי רוב אין לו רכוש, או שכל רכושו כבר מעוקל,

הציבור נאלץ להמשיך לממן את כליאתו לתקופה נוספת בעלות של מאות אלפי שקלים.

אני סבור שהאינטרס הציבורי הרחב שצריך להנחות את היועץ המשפטי לממשלה הוא לפעול לשיקומם של האסירים, ולא להוביל מדיניות שבסופו של יום תפגע באסירים ובבני משפחותיהם ובציבור כולו. אני קורא לכבוד שרת המשפטים לפעול להסדרת הנושא ולהביא למניעת הפגיעה החמורה הזאת באסירים העניים. אני יודע שברגע זה שאנחנו מדברים עשרות אסירים ממתינים לראות מה יעלה בגורלם ואם יוכלו בכל זאת להשתחרר בתקופת השליש, אף שבגלל מצבם הכלכלי והעוני שלהם הם אינם מסוגלים לשלם את

תודה רבה.

השרה איילת שקד, בבקשה. יש את תמי וריקי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

להגיד כל הכבוד לחבר הכנסת בן צור, שהעלה את הנושא הזה. הנושא הזה אולי עושה פחות כותרות, ובשעה כזאת ביום רביעי גם פחות מעניין את חברי הכנסת ואת המליאה, אבל זה נושא חשוב והומני, ואני חייבת להודות שיש צדק במה שאמרת. בחנתי את העניין עם הגורמים המקצועיים במשרדי, ובכללם הנהלת בתי המשפט, הפרקליטות, מחלקת ייעוץ וחקיקה.

הנהלת בתי המשפט היום אמונה על ועדות השחרורים. חוק שחרור על תנאי קובע את השיקולים של ועדת השחרורים שאותם היא שוקלת. על פי החוק, הוועדה רשאית לשחרר אסיר רק אם הוכח כי הוא אינו מסוכן וראוי לשחרור מוקדם. לצורך זה קובע החוק רשימה של קריטריונים שעל הוועדה לשקול, וביניהם השאלה אם נגזר על האסיר קנס או פיצוי במסגרת גזר הדין, אם שולם, ואם לא, ומה הסיבות לכך. שיקול זה הוא אחד משיקולים רבים אחרים שאת כולם ועדת השחרורים צריכה לשקול. עמדת הפרקליטות מתגבשת בשים לב לכלל השיקולים הקבועים בחוק, ואינה נשענת על קריטריון אחד. היא שוקלת בין היתר את שאלת תשלום הקנס או הפיצוי, ואם הוא לא שולם, מדוע לא שולם. לוועדת השחרורים מוגשות חוות דעת מקצועיות שונות לגבי התנהגות האסיר בכלא, לגבי המסוכנות שלו, לגבי הסיכוי שלו להשתקם. כמו כן, במקרים שבהם שאלת הקנס והפיצוי עומדת על הפרק מוצגות, ככלל, גם החלטות של המרכז לגביית קנסות בדבר היכולת והסדרי התשלום שנקבעו לאותו אסיר. על בסיס כל אלה מגבשת גם הפרקליטות את עמדתה. אני מעריכה שהתייחסת לכתבה שהייתה בעיתון הארץ, אז בניגוד למצטייר מהכתבה, אין בפרקליטות מדיניות גורפת להתנגד לשחרור בכל עת שבה אסיר לא שילם את הקנס או את הפיצוי. אין דבר כזה. כל תיק נבחן לגופו על פי הנסיבות הפרטניות של האסיר, והעמדה מתקבלת באיזון כלל השיקולים ועל פי ההוראות שהתוו החוק והפסיקה. החלטות בדבר שחרור על תנאי מתקבלות בסופו של דבר על ידי ועדות השחרורים על בסיס כל הקריטריונים האלה,

אם הוגש ערעור על זה, יש החלטה שיפוטית של בית המשפט. אני אציין כי בחלק מהמקרים שהוזכרו, ובניגוד לנטען, התנגדות המדינה לשחרור התבססה בעיקר על שיקולי המסוכנות של האסיר על סמך חוות דעת מקצועית שהוגשה לוועדה.

אני רוצה להדגיש כי רכיב תשלום הפיצוי לנפגע העבירה הוא חלק בלתי נפרד מהעונש שנגזר על ידי בית המשפט. הוא מצביע, בין היתר, על היחס של האסיר כלפי נפגע העבירה ונכונותו לשאת בעונש שהוטל עליו. לאסיר המבקש להסדיר את חובו מול הנפגע קיימת תמיד הזכות לפנות למרכז לגביית קנסות, אני מקווה שהאסירים יודעים את זה, אולי צריך לחשוב על דרך להגיד להם את זה, ולבקש פריסה שבה יוכלו לעמוד, זאת כחלק מחובתו בהתייחס לגזר הדין, וכן בהתייחס ליחס בין הפוגע לנפגע. אני יכולה לספר לכם שלאחר פרסום הכתבה היא הופצה בקרב אנשי המקצוע במשרד המשפטים על מנת לערוך דיון וחשיבה בנושא. הן חברי ועדת השחרורים והן נציגי הפרקליטות לוקחים בחשבון את מכלול השיקולים שהזכרתי, ברגישות, על מנת להגיע לתוצאה הצודקת ביותר. אתה העלית נקודה נכונה. כמו שאמרתי, זו נקודה שצריך לשקול. בסופו של דבר ועדת השחרורים שוקלת את כל השיקולים כולם, ואני חושבת שאם היא רואה שבאמת לאסיר אין שום יכולת לשלם, אז היא בהחלט צריכה להתגמש בקריטריון הזה. אבל צריך לדעת שבסך הכול הקנס הוא חלק מהעונש, וכן צריך למצות את המקסימום על מנת לראות אם אפשר כן להוציא מהאסיר את התשלום ולהעביר לנפגע העבירה. תודה רבה.

אתה רוצה להעביר את זה לוועדת חוקה?

אז תעביר את זה לדיון בוועדת החוקה. אם כך, ההצעה לסדר-היום על אסירים עניים עוברת לוועדת החוקה. אני מעביר את זה להצבעה,

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק

זה אכן עובר לוועדת החוקה. נעבור להצעה לסדר-היום מס' 8250, בנושא: הדיג בכינרת, מקצוע הולך ונעלם, של חבר הכנסת אורן חזן, השכן. השכן הטוב, זה לא סתם שכן.

חברי היושב-ראש, ראשית, ברכות. אני מקווה שאתה תזכה לקיים את תפקידך ולשמור על כנסת ישראל, על עם ישראל ועל ארץ ישראל לטובת כולם. על הציבור בישראל.

לטובת כולם. אתה יודע מה? כדי שנרגיש שנינו טוב,

על הציבור בישראל, יהודים וערבים כאחד.

בבקשה. חבריי חברי הכנסת, אני מגיע לכאן היום וקצת עצוב לי שאני מדבר מול הכנסת הריקה, אבל בסוף אני מדבר אל אלו שמביטים עלינו, מבעד לעדשת המצלמה.

עכשיו אני מרים לך, מלכיאלי. אם יש משהו שמשמח אותי זה שיש לי חבר טוב שיושב כאן, לא בגלל שהוא רוצה לשמוע את דבריי, הם לא באמת מעניינים, בגלל שהוא מכבד את המקום שבו הוא נמצא, חבר הכנסת מלכיאלי, שעושה עבודה טובה למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. ועכשיו לענייננו. מי מאיתנו לא ביקר בכינרת, מי מאיתנו לא אהב ללכת יחף על חופה, מי מאיתנו לא אהב להשתכשך במימיה המתוקים, מי מאיתנו לא שמע סיפורים, שר שירים, אי-שם אל מול הרי גולן, מי מאיתנו לא גדל על הסרט "אבא גנוב", על צ'יקו בן דוד והאמירה המקסימה לאהובת ליבו: את מזכירה לי את הכינרת, את יפה, שקטה, רגועה, אבל עמוק בפנים, הרבה דברים מסוכנים, זרמים, מי מאיתנו לא ראה את בן, הילד בסרט, מנסה למכור holy water, מי מאיתנו לא שמע אותו מציע: picture, one dollar,

במקום שמספרים שישו הלך

מי מאיתנו לא אהב להגיע לשם, לראות את הדייגים משייטים במימיה הקרים, לראות אותם חוזרים עם הגופייה הלבנה, מחייכים עם שלל דגים שהם משו החוצה ממימיה העמוקים. מי מאיתנו לא גדל על הסיפורים האלה.

לצערי ולצער רובנו הסיפורים האלה הולכים והופכים להיות שייכים רק לפיסת היסטוריה שיכול מאוד להיות שהילדים שלנו כבר לא יזכו להכיר. לא בגלל ש"אבא גנוב" זה סרט שצולם אי-שם בשנות ה-70 או ה-80, לא בגלל שיהודה ברקן, צ'יקו בן דוד, היום הוא גם מחזק ומחזיר בתשובה, ואנחנו מברכים אותו על זה, לא בגלל שהמים כבר לא קרים, לא בגלל שאין דגים, אלא בגלל שאו-טו-טו כבר לא תהיה כינרת. רגע לפני שאני מתעסק בסיבה שבעיניי היא אחת הסיבות העיקריות, השאיבות המטורפות שמעבירים ממימי הכינרת לצד השני, אני קודם כול רוצה להתייחס אלינו, איך אנחנו מרשים לעצמנו בקלות כזאת לשכוח מה היה פה רק לפני כמה שנים: קמפיין מטורף שדיבר לכל עם ישראל, לכל הציבור בישראל, וסיפר לו שישראל מתייבשת, אותה עלמת חן שפניה הלכו והתקמטו אט-אט, מתוך המחשה שכולנו מתייבשים. אז עוד חלמו על התפלה ופחדו מיובש. לצערנו, העולם שהולך ומתחמם, ההתחממות הגלובלית והקרחונים שהולכים ונמסים, השיגעון של מזג האוויר מגיע גם אלינו. זה לא סוד שהמקום הכי מדהים בעולם זה ארץ ישראל.

בארץ הזאת, בחר בורא עולם לשים אותנו,

לארץ הזאת, שלח בורא עולם את אברהם אבינו, באומרו: לך אתן את הארץ הזאת, לך ולזרעך עד עולם. אני לא מדבר רק על טבריה, אותה עיר מקלט מפורסמת, אני מדבר על הארץ הזאת, כמה היא מיוחדת, שעד לא מזמן גם היו בה באמת ארבע עונות. תראה מה זה,

בכל מקום שתלך בעולם,

הוריקנים, סופות בוץ, סופות חול.

הבלגן היחיד שיש הוא בינינו לבין עצמנו, אבל מזג האוויר,

אך לצערי, בגלל אותה התחממות גלובלית, הבצורת הגיעה גם אלינו והכינרת מתייבשת. אז למים מצאנו פתרון, מתקני ההתפלה. זה שצריך להילחם בחזירות של התאגידים, אנחנו נילחם. מתקני ההתפלה, מצאו את הפתרון, אבל הם גם גרמו לנו לאסון: הם גרמו לנו לשכוח את הכינרת. הכינרת הולכת ומתייבשת, והסיפור או הפגיעה האמיתית היא לא רק ההיסטוריה שהולכת ונעלמת,

אנשים שזה המקצוע שלהם, אנשים שברוב חלקי הארץ, שבת אחרי שבת, קצת אחרי הקידוש ישבנו ואכלנו דגים מדגיה הטובים של הכינרת רק בזכותם.

כשהם יוצאים לשיט הם חוזרים בידיים ריקות. כבר לא אותם דייגים שחוזרים עם גופייה לבנה ופנים מחויכות, כבר לא אותם דייגים שחוזרים עם רשתות מלאות בסחורה, אלא דייגים שמנסים למצוא את הדרך עם הסירה ללב מים, כיוון שכבר אין איך להגיע לשם. אי ועוד אי, התייבשות ועוד התייבשות, מטר ועוד מטר של מים הולכים ונעלמים, אבל אנחנו לא עוצרים את הדבר הזה. אתם שואלים אותי איך הגענו לשם?

זה לא רק בגלל הבצורת. זה בעיקר בגלל שאנחנו רחמנים בני רחמנים, כל כך מחויבים לאחרים גם בשעה שכולם מצפצפים עלינו. אי-שם בהסכמי ירדן, הסכמי השלום, שאנחנו מברכים עליהם, הובטח שאנחנו נזרים מים לירדנים. אף אחד לא הביא בחשבון מציאות שבה המים האלה יהיו חייבים לשרת גם אותנו בשלב כזה או אחר.

לא היה מספיק חכם לחשוב כמה צעדים קדימה, מתוך ראייה אופקית, מרחבית,

של מדינה שלא חושבת ארבע-חמש שנים אלא עשרות שנים קדימה, ולא חשב שהכינרת פשוט תלך ותיגמר, הפגיעה הזאת תוביל לפגיעה בדגה, שתוביל לפגיעה בדייגים, שתוביל לפגיעה בכולנו. אני מניח לרגע בצד את הירדנים, שלולא מדינת ישראל כבר לא היו קיימים. בעולם הערבי המטורף, שאתם קוראים לו "אביב ערבי", "חורף ערבי" מה זה משנה? בעולם ערבי מטורף שבו השאעב,

עדיף להתרכז בכינרת. שבו השאעב החליט להרים את רוחו ולהתקומם על מנהיגיו המרדנים שאכלו אותו וכרסמו אותו מבפנים, אנחנו שמרנו על הירדנים. אנחנו מחויבים להם לביטחון ואנחנו שומרים עליהם יומם ולילה, אבל אנחנו גם מחויבים לאותה הבטחה, ואנחנו ממשיכים להזרים להם מים. על חשבון הירדנים אנחנו משלמים במחיר של עצמנו. אני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל תפתח את ההסכמים האלה, שהצד השני גם לא באמת מכבד. יכול מאוד להיות שגם אני הייתי שותק ולא הייתי מעלה את הנושא הזה, יכול מאוד להיות שביטחונה של מדינת ישראל והאמירה הבין-לאומית שלה הייו הרבה יותר חשובה מהדגים.

אני לא חושב ככה, במיוחד במציאות שבה ירדן, מדינה שכנה, מדינה שאנחנו איתה בהסכם שלום, מדינה שעליה אנחנו שומרים יומם ולילה, מדינה שאליה אנחנו מזרימים מים, ולא רק משמיים, מחליטה בוקר אחד פשוט לפתוח איתנו בריב. כאשר מתחילות המהומות בהר הבית ירדן יכולה לעצור את כל השיח ורק להגיד דבר פשוט: מגנומטרים, ידידי היושב-ראש, נמצאים גם במכה, נמצאים גם בוותיקן, נמצאים גם בביטוח הלאומי, ואותם אלה שהתנגדו להם, כשהם הולכים לקבץ שם כמה שקלים,

הווקף, שהוא הנציג הירדני בהר הבית, אותו הר הבית שהוא שלנו,

עוד נזכה לבנות שם את בית הבחירה,

במהרה בימינו, מחליט שהוא עוצר ועושה ברדק. ואם חשבנו שכאן זה נגמר, שאולי אותה מדינה שכנה, שמקבלת מאיתנו כל כך הרבה, תתפכח ותתעורר ותתעשת על עצמה, אנחנו מגלים רק כמה ימים אחרי שמדינה שיש לנו איתה הסכם שלום מחליטה להשאיר במצור שגרירה, קונסולים, עובדי שגרירות, אזרחי מדינת ישראל שרק הלכו לעשות את עבודתם נאמנה. היית בכינרת, איך הגעת לשם? אדוני היושב-ראש, יש לי עוד שתי דקות וחצי, אני אחזור גם לכינרת. אני לעולם לא אעזוב את הכינרת.

אדוני היושב-ראש, אנחנו מגיעים, אנחנו מגלים איך הירדנים מכניסים אותם למצור. ואז אנחנו בטוחים שהסיפור הזה כבר נגמר, כי הרי יש חקירה, ומתברר שבאמת היה פיגוע, או לפחות ניסיון לפגע והמאבטח עשה טוב. אבל אז אנחנו מגלים שהירדנים, גם אצלם כנראה הכול פוליטיקה. זה בכלל לא רלוונטי שירדן היא פלסטין ופלסטין היא ירדן, שנציגי הפרלמנט שם פונים אפילו אליי ואומרים לי: בוא תעזור לנו לקדם את הרעיון. אבל הם מחליטים שהשגרירות תישאר ריקה, שאנחנו לא נחזור. אז אני שואל את עצמי: אם הם מחליטים שהשגרירות תישאר ריקה, אם להם מתאים שיש מהומות בהר הבית, אם הם שמים שגרירה של מדינת ישראל, האור של המזרח התיכון, הדמוקרטיה היחידה האמיתית האיתנה, חומת הברזל שעוצרת את הטרור מלזלוג לעולם המערבי, אם הם מחליטים לריב איתנו, למה אנחנו צריכים להיות מחויבים להם? אדוני היושב-ראש, אני חושב שמדינת ישראל צריכה להפסיק להזרים מים לירדנים, ובכך לשמור על הכינרת. וכשהיא תשמור על הכינרת, היא תפריח מחדש את השממה שנוצרה סביבה, היא תכסה את האיים ותרבה ותפרה את הדגה. כשם הציווי של בורא עולם שאותנו הוא יפרה וירבה, כך אנחנו מקווים שהדגים בכינרת יחזרו לרבות. אתה יודע למה, אדוני היושב-ראש? אני מתאר, כי הדייגים שנמצאים שם, על גדות האגם בטבריה, על גדות הימה המתוקה שמשרתת את כולנו, בשעה שאנחנו חושבים רק על היום, מחר, רק על החודש הבא, רק אולי על החופשה הבאה, עם אוהל קטן וכמה חברים, עם בקבוק משקה ומוזיקה טובה, הם חושבים על העתיד של כולנו. ובסופו של יום, אם מדינת ישראל לא תדע להחזיר להם,

שבעמל וטורח ובעבודה קשה וזיעה דאגו שלכולנו יהיה טוב, לא רק ב"על האש" ולא רק בשולחן שבת אלא בכל מקום שבו אנחנו אוכלים וטועמים דגים, אם אנחנו לא נחזיר להם את זה,

הגיע הזמן שמשרד החקלאות ימצא את הדרך למצוא פתרון למשבר הזה, לדגה בכינרת, ויתר משרדי הממשלה, כולל העומד בראשה, ימצאו את הפתרון כדי למלא את הכינרת בחזרה, להחזיר את הדגה, ובכך להחזיר את החיוך לדגה, לדגים, לדייגים וגם לנו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת חזן. אני לא רואה שר במליאה שייתן תשובה. אתה מבין?

חבל שזה מתנהל ככה. אתה יודע שאני יכול להמשיך לדבר? אם כך, אגב, זה לא רק שאין שר. המזכירה, אני חייב לשאול, אין בכלל שר תורן.

חבל שזה כך. ואני חושב שאנחנו צריכים, ועדת הפנים. אתה תבקש ועדת הפנים. זה ועדת הפנים. אם כך, אני יכולתי להמשיך לדבר, נכון? שאם אין שר,

אני שוב מביע את מורת רוחי על זה שאין שר במליאה,

וחבל שזה ככה. אנחנו מעבירים את זה לוועדת הפנים, על פי בקשת חבר הכנסת מלכיאלי. אז נא להצביע, אנחנו מעבירים, פה אחד. ההצעה להעביר את

אם כך, זה עובר לוועדת הפנים. בעד, 2, אפס נגד. עובר לוועדת הפנים. לפני שנעבור להצעה הבאה, יש הכרזה למזכירת הכנסת.

תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת הסכם בין מדינת ישראל לבין האיחוד האירופי בדבר תוכנית שיתוף פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון, במסגרת מכשיר המימון האירופי לשכנות ולשותפות,ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme.

תודה. ועוברים להצעה לסדר-היום הבאה: סרטון שפורסם ברשת ובו נראים פקחי הרכבת הקלה נוהגים באלימות בנוסע ולופתים את גרונו כאחרון הפושעים, מס' 8235, של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אמרתי את זה נכון? מצוין. בבקשה, חבר הכנסת מלכיאלי, יש לך עשר דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני ברשותך,

רוצה לדבר על דבר מטריד אחר. אני באמת, בתחילת, כולם בירכו, למה אתה לא מברך? אה, נכון. אני רוצה לברך אותך על כניסתך לתפקיד סגן יושב-ראש הכנסת. שיהיה לך בהצלחה. עיני כולם נשואות אליך. שיהיה בהצלחה גדולה.

בבקשה.

בתחילה תכננתי לדבר על הדברים שנכתבו, אבל נושא אחר מטריד. הבוקר, כמו גם בשבוע שעבר, אני מקבל גזרי עיתונים. ואני מצפה מהעיתונים לדווח לנו דיווחי אמת. כמובן, כל עיתון על פי האג'נדה שלו, וזה בסדר גמור, אני לא מצפה מעיתון הארץ מה שאני מצפה מעיתון ישראל היום. כל עיתון עם האג'נדה שלו, עם הדרכים שלו. עד כאן התרגלנו לזה. אדוני היושב-ראש, כשאני רואה עיתון שהולך, מגדירים את זה "הולך על הראש" של אנשים שכולנו חייבים להם, זה מקומם. במה דברים אמורים? אתה יודע, אנחנו בכנסת,

יושב בוועדת הכספים, מעבירים כספים למשרדי ממשלה. ולפעמים כשאתה נמצא במגזר השלישי אתה מתקומם, אתה אומר: רגע, איפה הממשלה בסיפור הזה?

מנסה לקדם פה, ואומרים לך: תקשיב, אין כסף, לא תמיד יש יכולות. וזה נכון, לא תמיד יש כסף. אבל אנחנו, החובה שלנו היא להגיד את היישר כוח, לתת את החוזק למגזר השלישי, לאנשים שבמסירות נפש גדולה עושים את המאמצים בשביל לגייס את אותם משאבים, מה שאנחנו פה בכנסת ישראל פושעים ולא עושים. במה דברים אמורים? אני לא מזמן הייתי בסיור בעמותה, ארגון גדול מאוד שנקרא ארגון הידברות, בראשותו של הרב זמיר כהן, באמת יהודי משכמו ומעלה, גדול בתורה, אדם שכל ימיו מתמסר למען עם ישראל. עכשיו, אתה שואל אותי: האם הוא עושה רק הפצת תורה?

האם הוא עושה רק דברים שקשורים בתוך היהדות?

הקים ומשקיע מיליונים בשנה להציל נערים ונערות בסיכון שמשרד הרווחה לא נוגע בהם. הוא מתעסק עם אותן שכבות חלשות, לעזור להן במצרכים, איפה שמשרד הרווחה לא עוזר להן, כשהקמחא דפסחא שמדינת ישראל נותנת כמה שקלים, הוא משלים את זה. סדרת כתבות, השמצה יום אחרי יום. אתה יודע, ואני אומר: מה אנשים יראו?

כשאנחנו פותחים את העיתונים, מה צריכים ללמוד? שמה, שהכול בלוף? שאין לנו עיתונות נכונה? אני רוצה להגיד לך יותר מזה. תופעת הרווקות במדינת ישראל, תופעה מאוד מאוד רחבה, דיברנו עליה בכנסת, שפכו על זה נהרות של דיו ונאומים. קם הרב זמיר, הקים מחלקה לשידוכים לכל המגזרים חינם. היכרויות. ברוח ההלכה כמובן, בצורה מאוד מבוקרת, שלא יהיה סתם איזה, והקים מאות בתים.

והעיתונות הולכת ומשמיצה, משכורות עתק. רבותיי, אני מכיר את המקום הזה. חיים בשכירות. אתה רואה מקום עם תזרים ענק של כסף כתרומות ויציאה, משרדים פשוטים, אנשים שאין להם שום דבר באמת חוץ מזיכוי הרבים. אני אספר לך יותר מזה. לפני חודש ישבתי עם המנכ"ל שם, הרב דוד תופיק קוראים לו.

בן אדם שהיה יכול לעשות הרבה כסף במגזר הפרטי. מוכשר, אדם באמת בקנה מידה גדול. שאלתי אותו: תגיד לי, מה לך ולמקום הזה? הוא אמר: אנחנו עושים במקום הזה את מה שאתם בכנסת ישראל, מה שהממשלה, מה שהרשויות צריכות לעשות ולא עושות. אנחנו משלימים את החלל שאתם מייצרים. וזה כמובן מצטרף גם לפרשה שהתפוצצה על הסיפור של התרמת כליות. בן אדם רגיל הולך, דאג לכמעט 500 אנשים שמקבלים תרומת כליות, 500 אנשים, בחינם. ומצאו אי-סדרים, וכותרות ענק. ואנשים בחו"ל רואים, אז עוצרים את התרומות, כי הרי הכותרות אדומות. רבותיי, אני חושב שהגיע הזמן באמת לתקשורת הוגנת, באמת לסקר את מי שמגיע לו שאפו.

אם אנחנו היינו עושים את הכול,

אבל במקום שהמדינה, לצערנו הרב, לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, באמת אני חושב שמגיע הרבה הרבה יישר כוח וחיזוק לרב זמיר כהן, להידברות, לצוות הנפלא שלו, שעושים את מה שאנחנו לצערנו לא עושים.

לא התייחסת להצעה

דיברת על הרב זמיר. זה בסדר. אנחנו נסתפק בתשובת היושב-ראש. אם כך, אני מאוד מצטער שאני לא רואה שר במליאה. אתה תתרגל. לאט-לאט תתרגל. אתה רואה? זו התחלה לא טובה, מתחיל ברגל שמאל שאין שרים במליאה. אנחנו מסתפקים בנושא שעל סדר-היום.